דברי הכנסת ל"ז / מושב שני / ישיבה ק"ס / כ"ט באב התש"ע / 9 באוגוסט 2010 / 37 חוברת ל"ז ישיבה ק"ס כנס מיוחד הישיבה המאה-ושישים של הכנסת השמונה-עשרה יום שני, כ"ט באב

בבקשה, חבר הכנסת מולה. נא לתת רמקול לחבר הכנסת מולה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני רוצה קודם כול להודות לך על כך שאפשרת לנו להעלות את הנושא, נושא חשוב זה. הנושא הוא בעצם העלאת מחירי הלחם על-ידי משרד התמ"ת והאוצר מלפני שבוע ימים ב-3%; התייקרות של הלחם האחיד בעיקר, כשאנחנו יודעים שבדרך כלל יש פיקוח ממשלתי על הלחם. המשמעות של הפיקוח היא בעצם לפקח על כך שמחירי הלחם לא יעלו בצורה משמעותית, כי זה יפגע באוכלוסיות החלשות. מה שאנחנו עדים לו, אדוני היושב-ראש, מההתייקרויות ב-3% של מחירי הלחם, הנפגעים העיקריים הם בעיקר צורכי הלחם האחיד, בעיקר העניים, האנשים משכבות המצוקה ואנשים שלא כל יום הולכים למסעדות יוקרה, אנשים עם משפחות ברוכות ילדים שכל בוקר קונים לחם, ממרח, ושולחים את ילדיהם לבית-הספר, וכן הלאה וכן הלאה. במדינה שבה אנחנו רוצים בעצם להילחם בעוני, אני חושב שהדבר הבסיסי ביותר שיהיה לאנשים בבית,

אם הלחם מתייקר, אז מה כן? יש מדינות שבהן המוצרים הבסיסיים מקבלים אפילו פטור ממע"מ וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו לא שם, אנחנו עדיין לא שם. אבל התייקרות הלחם במתכונת הנוכחית, בלי פיקוח, של 3% זה פוגע בשכבות החלשות. לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו מאוד היינו רוצים, מאחר שמדובר באמת בדבר בסיסי, שיתקיים דיון מעמיק בוועדת הכספים של הכנסת, כדי שאנחנו נדע מהן הנסיבות של העלאת המחירים, אם זה בכלל מצדיק להעלות מחירים

לכן דווקא במשרד התמ"ת מצאו זמן להעלות את המחירים דווקא בתקופת הפגרה. אני רוצה להודות לך על כך שאפשרת להעלות את הנושא הזה, שהוא נושא מאוד חשוב, ואני אומר לך, אפילו נכתב בעיתונים, ואנשים דיברו והתקשרו, איך מעלים מחירי לחם דווקא בתקופה שבה הכנסת בפגרה. לכן אני מודה לך שאפשרת לנו להעלות את הנושא. תודה רבה. חבר הכנסת מולה, אני אפשרתי לך לפי סעיף מאוד מיוחד להציע הצעה לכנסת. יחד עם זה התקנון,

אינו מאפשר בפגרה קיום דיון והצבעה. לכן אני מציע לך לפנות באופן ישיר גם ליושב-ראש ועדת הכספים. ועדת הכספים ודאי תמצא זמן שבו היא מתכנסת, והיא תעלה את הנושא על סדר-היום ותזמין גם את שר המסחר, התעשייה והעבודה, על מנת שהוא ייתן פרטים על עניין זה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, החלטת ועדת האתיקה בעניין קובלנתו של שר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת יצחק הרצוג, נגד חברת הכנסת מרינה סולודקין, החלטת ועדת האתיקה בקובלנות נגד חברת הכנסת דליה איציק בעניין שיפוץ דירת השרד. חוברת סיכום פעילות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות חברת הכנסת ליה שמטוב.

אבקש להודיעכם כי חברת הכנסת שלי יחימוביץ ביקשה להסיר את שמה מהצעת החוק פיצוי לפגועים מלידתם, התש"ע 2010, פ/2516/18.

תודה למזכירת הכנסת. הנושא הבא: אישור הממשלה למתן פטור לחרדים מגיוס לצה"ל,

האם אדוני הוא המשיב על ההצעה לסדר-היום?

רבותי, 25 חברי כנסת ויותר הגישו בקשה לקיים דיון בנושא: אישור הממשלה למתן פטור לחרדים מגיוס לצה"ל. הבקשה הוגשה כדין, ואכן אני החלטתי על קיום הישיבה היום בבוקר. נושא זה הודע לממשלה בצורה הברורה ביותר בשבוע שעבר, כאשר הוחלט על קיום הדיון, ואכן הודע לנו ממזכירות הממשלה שהשר שישיב הוא סגן שר הביטחון, השר מתן וילנאי. אני הופתעתי היום לשמוע לא את עצם ההודעה, הופתעתי לשמוע כי השר וילנאי לא ישיב על ההצעה מהטעם הפשוט שהוא אומר שהדבר אינו נוגע לתחום משרדו.

פניתי למזכיר הממשלה. ראש הממשלה, כידוע, נמצא כרגע במעמסה אחרת המוטלת עליו, בוועדת-טירקל. אני פניתי למזכיר הממשלה והוא הבטיח לי שהוא יסדיר את העניין. אני מבין שאנשי האוצר או אחד מהשרים אשר נתמנו לכך על-ידי הממשלה ישיב על ההצעה לסדר-היום. אם לא אקבל בתוך דקות מספר דברים ברורים בקשר לתשובה של הממשלה, אני אתייעץ עם החברים הנוכחים ועם 25 החותמים על מנת לשאול האם הם מבקשים להעלות זאת בלי תשובת ממשלה.

אני מודיע שהממשלה, אשר אינה משתפת פעולה עם הכנסת או חושבת שהיא רואה בכנסת איזו תוכנית כבקשתך, ברצונה משיבה, ברצונה לא משיבה, כפי שהדבר גם בא לידי ביטוי בניסיונותיה להגיש חוק הסדרים אשר אינו מתקבל על הדעת בשום מקרה, בוודאי לא בשנה זו, שנה שבה אושר תקציב לשנתיים, אם הממשלה תבקש להדיר רגלה מהכנסת, הכנסת תדע איך לתגמל את הממשלה באותה מידה. רבותי חברי הכנסת, השר מרגי, האם אדוני ישיב על הנושא שעל סדר-היום, אישור הממשלה למתן פטור לחרדים מגיוס לצה"ל? אני לא שואל אותך אם יש בעיה, האם אדוני הוסמך על-ידי הממשלה?

נא לצלצל לממשלה ולשאול אותה. אני מבקש שעוזרו של השר מרגי יפעל מייד על מנת לשאול בממשלה אם השר מרגי יכול להשיב. אם אדוני יאמר שהוא משיב בשם הממשלה, אני אקבל את הודעתו. אני רק לא רוצה להטעות את אדוני. אני לא רוצה להטעות את אדוני. הממשלה מפוצלת בעניין אז היא לא מסוגלת לשלוח לפה נציג. תפקידי הוא לדון רק ביחסי ממשלה כנסת, כל השאר הוא לפרשנותכם. תקיימו מסיבות עיתונאים ותאמרו את אשר תאמרו. הממשלה צריכה לבוא ולהשיב, בהתאם לחוק, כאשר הכנסת מתכנסת. אין הכנסת תוכנית כבקשתך. אני מכריז על הפסקה, אלא אם כן חבר הכנסת טיבייב מבקש להעלות את הנושא בנוכחות הממשלה מבלי שיש לי כרגע שר משיב. תגידו לי. חבר הכנסת טיבייב, אתה מבקש לדבר? אדוני היושב-ראש, סגן שר הביטחון מתנגד אז הוא לא רוצה לייצג את זה פה,

חבר הכנסת מיכאלי, אתה רוצה להשיב בשם הממשלה? אין ממשלה לעניין. חבר הכנסת פלסנר, כל דבריך נרשמים בפרוטוקול. מה אתה רוצה, שאני אשיב על הנושא? ובכן, רבותי, חבר הכנסת טיבייב, האם אתה מוכן לעלות או שאתה מבקש שאני אכריז על הפסקה? הפסקה כרגע רק פוגעת במבקשים. אם הממשלה החליטה שהיא לא באה להשיב, זה עניינה וענייני. למי להציג?

מה יש לו לעלות בכלל? יש לו מה לעלות? חבר הכנסת טיבייב, אני שואל אותך. אני הסברתי לכם את הדברים בלי כחל ושרק, כפי שהם בדיוק. מה אתה רוצה שאני אעשה, אתה רוצה שאני אשיב במקום הממשלה? הממשלה? תגידו לי מה אתם רוצים. אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים לתת לממשלה קרדיט שזו טעות טכנית שהם לא שלחו לפה מישהו, ואז הם יוכלו אולי לתקן את זה בדקות הקרובות, ולא שהממשלה באמת מפוצלת ולא מסוגלת להביע את עמדתה כאן. לכן אנחנו רוצים הפסקה, לתת לממשלה כמה דקות כדי להתעשת. טוב, ברשותכם. יש הנושא: תוצאותיו והשלכותיו של החרם הפלסטיני על תושבי יהודה ושומרון. מי השר המשיב פה?

ביקשנו הפסקה. איך שאדוני רוצה. אתם רוצים הפסקה,

אבל אנחנו יכולים לעשות גם דבר אחר. יש הצעה לסדר-היום שאינה עניינה של הממשלה, והיא נושא חיים רמון. נמצא פה חבר הכנסת אורלב, והוא יכול להעלות את הנושא, אם אתם מסכימים.

כי הנושא הזה צריך להיות בראש סדר-היום.

שמעתי. אין לי שום בעיה. אני מכריז על הפסקה של עשר דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 11:14 ונתחדשה בשעה 11:21.) אדוני סגן ראש הממשלה, אדוני השר, רבותי השרים,

השר פלד נמצא גם הוא פה. גבירותי ורבותי חברות וחברי הכנסת, אני מחדש את ישיבת הכנסת בתום עשר דקות, הוכרזה הפסקה. אני מתכבד

בתוך זמן קצר הצליחה הכנסת להעביר 2,500 חוקים. בכל מדינה אחרת פשוט זה לא מקובל. למשל, כדוגמה, בפרלמנט הבריטי, אם חבר פרלמנט מעביר שני חוקים באותה קדנציה, זה נחשב כהצלחה. אצלנו, בגלל התקשורת, אנחנו נכנסים למערבולת של תחרות בין חברי הכנסת ומעבירים ערימות של חוקים. אפשר להגביל אותם. רק תציע הצעה ויכולים להגביל. זה הכול תלוי בך, אדוני היושב-ראש.

אני לא רוצה להגביל את חברי הכנסת אבל אני חושב שההערה שהערת היא הערה נכונה. אני לא יודע אם היא חיובית או שלילית, לדעתי קצת שלילית, אבל זה תלוי במצלמות שנמצאות פה, וכל אחד מנסה לתפוס, זה סיפור אחר לגמרי. לפעמים המצלמות תופסות בצדק, לפעמים המצלמות תופסות, הפעלתי איזו תוכנה.

כחבר כנסת חדש, אמרתי: אני אבדוק, קודם כול לעצמי, על מה מדברים פה במשכן, בכנסת, בבית שלנו. הפעלתי איזו תוכנה, ומה נתנה לי התוכנה? על מה אנחנו בעצם מדברים? על מס הבצורת, על מס ירקות, על הפילוג של קדימה, על ההקפאה, על המשט של הטורקים, על כל מיני דברים אחרים. תפסתי, אמרתי: אם במדינה אחרת, אם באיחוד האירופי היו מדברים על נושאים כל כך חשובים, כל ממשלה אחרת במדינה אחרת היתה נופלת, ואנחנו עם חזק. את כל הדברים האלה אנחנו כבר שכחנו. זה, כביכול, מבחינתנו, זה כבר לא קיים. הדבר המעניין, הממשלה, לצערי הרב, מנסה להעביר ב"שושו" את הפטור של החרדים מהצבא. זה דבר מעניין. השאלה: למה ב"שושו"? למה בשקט? יש פה לדעתי שתי סיבות. סיבה אחת, הממשלה מנסה להעביר את זה בלי דיון ציבורי. השאלה: ממה הממשלה מפחדת? בינתיים אני רואה רק סיבה אחת למה הממשלה מפחדת, וכנראה רק מבן-אדם אחד, לצערי הרב,

איפה משה גפני? רק ממשה גפני הממשלה מפחדת, כי הוא באמת מחזיק ומצליח, דרך אגב, להחזיק את הממשלה ולהחזיק אותה חזק. יש שאמרו גם, בין חברי הקואליציה, שהאופוזיציה חלשה. אם האופוזיציה חלשה, למה להעביר את זה ב"שושו"? למה לא לתת לאופוזיציה להתכונן, להעביר את הדיון כמו שצריך? ממילא יש לכם רוב. רוב יש. האופוזיציה חלשה, אז מה אתם מפחדים מהאופוזיציה? יש עוד סיבה, סיבה שנייה, כמו שאני רואה את זה. הסיבה השנייה זה כנראה דמי השתתפות, כמו שאני אומר את זה, זה דמי נאמנות, אם כבר להתבטא באוצר המלים של ישראל ביתנו. זה ממש דמי נאמנות של הממשלה, כי כנראה אנחנו נמצאים בזמן ההישרדות של הממשלה, שהיא מנסה לשרוד. אז אין ברירה, מוכנים לשלם כל מחיר בשביל להחזיק את המפלגות החרדיות בקואליציה, וכולנו מבינים איזה כוח יש להן, וכולנו מבינים שהממשלה נתנה להן את הכוח האדיר,

בהצלחה רבה, משתמשות בו. אין בעיה, אם הממשלה מנסה להעביר את הדבר, את הפטור הגורף לחרדים, אין בעיה לעשות את זה באופן נורמלי: דיון ציבורי, הצבעות ולהמשיך הלאה. אבל עוד הפעם, כמו שכבר ציינתי, הממשלה כנראה מפחדת, וכנראה לא רק ממשה גפני, גם מהאופוזיציה. ראש הממשלה פשוט מכשיר את ההשתמטות מצה"ל. זה הדבר הנוראי, כמו שאני רואה את זה. יכול להיות שאני טועה. אם אני טועה, אדוני היושב-ראש, בבקשה תתקן אותי. ועכשיו אני באמת פונה אליך, אדוני היושב-ראש: איפה האידיאולוגיה, איפה הציונות של הליכוד?

המפלגה הציונית, ככה בקלות מוותרים על השירות בצבא לחרדים? אנחנו יודעים את הנתונים, והנתונים אומרים דבר פשוט לגמרי: כבר היום, כבר היום בכיתה א' יש פחות חילונים מהחרדים ומהערבים ביחד.

חשבון פשוט, בעוד 18 שנים אין לנו מי שישרת בצבא. יש אותנו. תודה רבה, כצל'ה. תודה. אתה תמיד אתנו אבל יש לנו בעיה אמיתית, רצינית.

רק נסים זאב, הגיבור, שיושב פה וכולו רותח. נסים, אתה יכול להגיב, אני אתך. אני אגיב כשאני אהיה ברשות דיבור. אני שואל עוד שאלה: חוץ מהליכוד, ממפלגת העבודה ומשר הביטחון שמייצג את מפלגת העבודה, איפה ישראל ביתנו? איפה הנאמנות והאזרחות? אל תסתכלו על הערבים, אל תסתכלו. תסתכלו על מה שקורה בקואליציה. הצבענו נגד. אני מאוד שמח, דודו רותם, חברי דודו רותם, שאתה לא מבקש אישור דיבור מהבוס, מהבוס הגדול. אתה יודע את רוח המפקד.

רוברט אילטוב קיבל רשות דיבור באס.אם.אס? איפה שיטת הממשל שלכם, שהצגתם? איפה ברית הזוגיות? ציפי לבני, התקפלתם מול משה גפני לגבי גיור. פשוט, בואו נסתכל על הדברים כמו שהם, ישר ולעניין. חבר הכנסת גפני עלה אל העם, והוא נמצא ביציע של הריבון האמיתי, וזה הציבור. הוא נמצא שם, הוא שומע אותך טוב.

מוריד את הכובע לפניך. אתה מחזיק את הממשלה טוב, בידיים חזקות. כל הכבוד לך.

לא למחוא כפיים פה. אפילו לא למשה גפני. למשה גפני יכול להיות שמגיע, ובאמת מגיע לו. לא למחוא, אמרתי.

לא למחוא כפיים. בבקשה. בזמן האחרון ראינו איך הממשלה דואגת למתים, וניקח את הדוגמה של בית-החולים "ברזילי" באשקלון. מה קרה?

לאן אנחנו הגענו? אני שואל את השאלה קודם כול את עצמי. לאן הגענו? ויש לנו בעיה אמיתית. מצד אחד אנחנו מעבירים חוק הזוי לדעתי, לבנות בית-חולים באשדוד. אם הממשלה באמת צריכה את החוק בשביל לבנות את בית-החולים באשדוד, והממשלה מתערבת בבית-חולים באשקלון, אני חושב שאנחנו קצת איבדנו את הכיוונים. אני לא חושב שהמפלגות החרדיות לקחו את המונופול על כל החרדים. אני מכיר המון, הרבה חרדים, שממש משרתים בצבא ורוצים לשרת בצבא. כמו, דרך אגב, אדוני,

דודו רותם, שיש אומרים שמר ליברמן מחזיק את המונופול על כל האוכלוסייה של העולים. יכול להיות שזה נכון. לא לא, אתה מחזיק. אני לא מחזיק. אני לא מחזיק שום דבר. אני בסך הכול נמצא במפלגה דמוקרטית, שיש לה מוסדות דמוקרטיים, וזה הכול.

ושיטת הממשל שאתם רציתם להעביר, מכרתם את עצמכם ואת הכיסאות של השרים למשה גפני. זאת הכתובת. יותר טוב מאשר, אתם רוצים להעביר את זה לערבים, אתם רוצים להעביר את זה לפלסטינים. לכן אתם נותנים להם, בוא אני אענה לך. זה לא קריאת ביניים, זה כבר דיאלוג. אם כבר מדברים על פלסטינים, בוא נזכור את הממשלה הקודמת. לא הייתי כאן חבר כנסת. בוא נעשה חשבון פשוט: הממשלה הקודמת המשיכה לבנות בירושלים, אתם הפסקתם. הממשלה הקודמת המשיכה לבנות בשטחים, אתם הפסקתם. בוא אני אביא לך עוד רשימה של דברים. אז בוא נשאל שאלה, מי מכר את הכיסאות לאותם חרדים?

אתם, ורק אתם. את חוק ברית הזוגיות אתם מכרתם, ואת הדברים שעליהם שאנחנו עכשיו מדברים. אתם מרוקנים את חוק טל. היום, דרך אגב, היה דיון לגבי חוק טל. אתם מרוקנים אותו מתוכן. על מה אנחנו מדברים בכלל? ואתם אלה שאמרתם: אנחנו הכי ימנים והכי נאמנים, ובלי נאמנות אין אזרחות. יותר נאמנים מקדימה? מי יכול להיות יותר נאמן מקדימה? הנאמנות שלכם בתוך המפלגה שלכם. בהגדרה. אתם נאמנים רק למפלגה, רק לאינטרסים ספציפיים סקטוריאליים נטו. זה בדיוק מה שאתם נאמנים. אבל בוא נמשיך את הדיון. אבל

חבר הכנסת טיבייב, הזמן תם. אני מוכן לתת לך עוד דקה על ההפרעות, אבל אם אתה תדבר אתם אני לא אתן לך. הצטרפת לספסלי קדימה? כן, מתחיל להיות מעניין אצלכם. כי אין לי צורך פה בוויכוח. אתם יכולים להיפגש בוועדות. אם אתה רוצה לדבר עם כבוד הרב, ממש דקה אחת.

בבקשה לא לדבר אל אף אחד.

אני פונה אליו, אני לא מדבר אתו. אני פונה אליו. אין צורך להשיב. כבוד הרב גפני, פה המקרה שיושב מולך יהודי מבית מסורתי, ואתה לא יכול להגיד שהגיע איזה גוי שאלוהים עזב אותו. חשוב גם לי לשלם לחרדים,

יש גבול לכל דבר, ואני מאוד שמח שאתה מבין את זה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת טיבייב. יש מתדיין נוסף בסעיף זה, על-פי התקנון, שני מתדיינים בכל נושא. גם חידוש, לא יותר משני מתדיינים. חבר הכנסת יוחנן פלסנר יעלה ויבוא ויקבל עשר דקות להציג את עמדתו באותו נושא,

אישור הממשלה למתן פטור לחרדים מגיוס לצה"ל. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה, אדוני היושב-ראש, המטרה של הדיון הדחוף הזה היא לבלום מחטף. לפני בערך שבועיים או שלושה שבועות נעשה מחטף באישון ליל, במהלך ישיבת הממשלה. זה לא שימוש בקלישאה, אלא באמת זה היה באישון ליל, ולפחות שר אחד, ויותר משר אחד, שאני דיברתי אתו בכלל לא ידע שהנושא הזה על סדר-היום. שרים אחרים השאירו ייפוי-כוח, לא עדכנו אותם שנושא כל כך משמעותי, כל כך דרמטי, כל כך עקרוני, כל כך ערכי, עולה על סדר-היום של הממשלה ללא שום דיון.

מי שחשב ומי שעקב אחרי הנושא הזה יודע שהתקבלה החלטה להקים ועדה שתבחן את כל הסוגיה של הפחתת גיל הפטור, שילוב חרדים גם בשוק העבודה, שילוב חרדים בשירות בכלל,

בשירות האזרחי. הוקמה ועדה, כרגיל, זאת המדיניות של הממשלה הזאת, במקום להתמודד עם סוגיות, להקים ועדות. גם פה הקימו ועדה, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. שינו את הנוסח הראשון בטיוטת חוק ההסדרים, וכולנו נרגענו שלפחות הנושא הזה התרחק מאתנו. במקביל להחלטה על הקמת ועדה הגניבו את המחטף הזה, בלי שרוב השרים היו מודעים לכך, תוך כדי התנגדות של הפונקציות המקצועיות בממשלה להחלטה הזאת. משרד הביטחון, והצבא, התנגד, התנגד גם מהסיבה הערכית וגם מהסיבה המעשית. וזה לא מקרה, אדוני היושב-ראש, שנציג משרד הביטחון, שהוא הפונקציה הממשלתית, הסמכות הממשלתית שאמורה לתת מענה בסוגיה הזאת, נציג הממשלה. נציג הממשלה, שבמקרה הזה אמון על הנושא, מי יותר מאשר סגן שר הביטחון, שמגיע הרבה לכנסת, בהרבה סוגיות, פתאום החליט שלא להגיע. אלוף פיקוד הדרום לשעבר לא רוצה להשיב. אני רוצה להגיד לכם, חברים, כי הצבא מתנגד, הצבא מבין שהמחטף הזה הוא מחטף לא ראוי, הוא מחטף לא נכון, ולכן אלוף פיקוד הדרום לשעבר, שהוא היום סגן שר הביטחון, מתנגד. היה כאן בחדר הזה אלוף פיקוד הצפון לשעבר, ראיתי אותו, השר יוסי פלד. אני לא רואה אותו עכשיו. למה אתה לא כאן, אדוני השר פלד?

אדוני היושב-ראש,

אני מניח, מתנגד להחלטה הזאת, ולא רוצה להיות מזוהה אתה, ולא רוצה לייצג אותה, ויודע שלא נעשה דיון בממשלה על הדבר הזה, ואם היה דיון בממשלה זה לא היה עובר. וכמובן יש עוד איזה רמטכ"ל שהגיע והבטיח עשייה ערכית, והוא נכנס, ואחרי כל הנחשים שלכאורה תקפו אותו בקריה הוא הגיע לממשלה כדי לייצג איזה אמירה ערכית חדשה. איפה אתה, בוגי?

למה אתה לא נמצא כאן כדי לבלום את ההחלטה הזאת? למה לא דרשת דיון בממשלה? זה רמטכ"ל,

שבא לייצג ערכים בציבוריות הישראלית. גם הוא לא נמצא כאן, גם הוא לא רצה לייצג את עמדת הממשלה, כי גם הוא מבין, אני מניח, אדוני היושב-ראש, שמדובר כאן בהחלטה שהיא פסולה מבחינה ערכית, החלטה שהיא לא לגיטימית מבחינה מוסרית, החלטה שלא עומדת בשום קנה מידה מבחינה מעשית, ולכן צריך לבטל אותה. צריך להבין, חברי חברי הכנסת, זה לא איזה דיון שיזמנו מכיוון שהאופוזיציה אוהבת להתכנס בימי הקיץ המהבילים. ההחלטה אמורה להיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר. היא לא חלק מחוק ההסדרים, היא לא דורשת שינוי חקיקה, זה שינוי מדיניות של הממשלה. הממשלה הנחתה את משרד הביטחון ואת הצבא, בניגוד לדעתם, להעניק פטור לבחורי ישיבות מגיל 22 ומעלה, שמעוניינים לשרת בשירות האזרחי. החלטה כל כך דרמטית. עכשיו בואו נלך על הנימוקים, אחרי שהבנו שמבחינה פרוצדורלית מדובר כאן בהחלטה שהיא על גבול הלגיטימי, בואו נדון רגע לגופו של עניין. הצבא, אגף כוח-אדם עושה עבודת מטה של למעלה משנה במטרה להרחיב מסלולי שירות, מסלולי השח"ר, לחרדים בדיוק בגילים הללו, 22 26. נציגי כוח-אדם,

אגף כוח-אדם בצבא, אם תשאלו אותם, וההנחה שלי היא די מבוססת, יגידו לכם שההחלטה הזאת מטרפדת את היכולת שלהם להרחיב מסלולים, כי היא יוצרת תמריץ שלילי להצטרף לצבא. זאת אומרת שלא רק שהצבא עושה עבודת מטה ועשה כמה פיילוטים די מוצלחים, "שח"ר כחול", "שח"ר ירוק", מסלולים בממר"ם. הצבא עשה,

בעידוד הכנסת, בעידוד הצוות של ועדת החוץ והביטחון,

מתוך הבנה של המציאות, הצבא עושה כדי להרחיב מסלולים, ובאה הממשלה ואומרת: המסלולים שאתה יוצר לא מעניינים אותי, אנחנו נוריד את גיל הפטור. לכאורה עומדת כאן איזו הנחה שמורידים את גיל הפטור כדי לאפשר לשירות האזרחי להתרחב, כאילו זה בא מתוך דרישה של השירות האזרחי. אז אני שולח אתכם עכשיו לשר המופקד על השירות האזרחי, שר המדע הרשקוביץ, וגם הוא מתנגד להחלטה הזאת. הוא מתנגד לה גם מבחינה ערכית, והשר הרשקוביץ מתנגד להחלטה הזאת, אני מניח, ואת זה תשאלו אותו, גם מבחינה מעשית. השירות האזרחי היום לא ערוך לקלוט עלייה משמעותית של בחורי ישיבות, בטוח שלא במסגרות ממלכתיות, אולי להמשיך את המגמה של שירות בתוך הישיבות. אבל לא לשם כך יצרנו את השירות האזרחי. יצרנו אותו כאלטרנטיבת שירות ערכית שתאפשר השתלבות בחברה הישראלית במשימות הממלכתיות, והשירות האזרחי לא ערוך לזה היום. השירות האזרחי, הממשלה לא טרחה למנות לו מנכ"ל במשך כמעט שנה וחצי, מונה לו מנכ"ל לפני בערך חודשיים, שעכשיו עסוק בעבודה ראשונית, בגיבוש תוכניות עבודה, בהסתכלות. בטוח שהם לא דרשו מהממשלה,

שני את החוק ותאפשרי ליותר חברים חרדים לבחור את הבחירה של השירות האזרחי, משום שהוא לא ערוך לכך.

הצבא מתנגד, מי שמופקד על השירות האזרחי מתנגד. אתם חושבים, אולי לפחות, התכלית היא הרי השתלבות בשוק העבודה, אתם חושבים שאולי משרד התמ"ת יתמוך בזה, הרי משרד התמ"ת אחראי להכשרות,

מדיניות שלמה שאמורה לאפשר את הרחבת שוק העבודה. ומה אנחנו למדים? גם במשרד התמ"ת יש מחלוקת רבה מאוד על ההחלטה. יש הרבה מאוד סימני שאלה ביחס להחלטה הזאת, כי גם במשרד התמ"ת מבינים שמי שרוצה לשלב את בני הקהילה החרדית בשוק

המסלול הכי אפקטיבי היום עובר דווקא דרך המסלולים שהצבא מכין, מסלולי שח"ר, כי זה כולל הכשרות, זה כולל ניסיון מקצועי, ודיבר על כך כבר המשנה לנגיד בנק ישראל,

בוועדה של בנק ישראל וגופים אחרים שבחנה את כל הסוגיה של שוק העבודה והחסמים להגדלת ההשתתפות בשוק העבודה. אומר פרופסור אקשטיין: החסם המשמעותי הוא רכישת ניסיון מקצועי. רכישת ניסיון מקצועי תתאפשר על-ידי, לא סתם הפחתת גיל הפטור, אלא שילוב של חרדים, שהיום הם באים לשוק העבודה בלי מיומנות, ובלי ניסיון מקצועי, שילובם במסגרות שיאפשרו להם לרכוש ניסיון מקצועי לפני שהם יוצאים לשוק העבודה, אחרת לא עשית כלום, הם ייכנסו ישר למעגל האבטלה. ואומר משרד התמ"ת, חברים, התמ"ת דווקא עובד היום על מסגרות של פיתוח מסלולי שח"ר במסגרת הצבא כדי להקנות מיומנויות, והמיומנויות האלה אחר כך יובילו לרכישת ניסיון מקצועי בתוך המסלולים של הצבא, והיום גם את זה מטרפדים. אז זה גם לא על דעת הפונקציה הממשלתית שעוסקת בכל הנושא של שוק העבודה והפיתוח שלו. מצד אחד, כל הגורמים הרלוונטיים מתנגדים, למעט משרד האוצר, שהצליח להגניב את הדבר הזה במחטף תחת כל המעטה של דיון בחוק ההסדרים, שהלגיטימיות שלו,

מבחינה דמוקרטית ומבחינת הליך של קבלת החלטות,

מוטלת בסימן שאלה. ואחרי כל הדברים האלה אנחנו מדברים על החלטה שפוגמת בעקרון השוויון בצורה המשמעותית ביותר, וגם על זה לא מקיימים דיון בממשלה. הממשלה הזאת, שאמורה להיות מובילה בכל הנושא של השירות,

לא רק מסיבות ערכיות, אלא גם מסיבות פרקטיות.

אנחנו נמצאים היום על מתווה של קריסת מודל צבא העם. מודל צבא העם של מדינת ישראל מבוסס, בסופו של דבר,

נכון שזה על-פי חוק, התנדבות של חבר'ה בגיל 18 עד 21 בעיקר, חלקם יותר מבוגרים, שנותנים את מיטב שנותיהם בחינם, וזה מספק גם כמות וגם איכות. כל המודל הזה נמצא היום בסכנה, מכיוון ששיעור הולך וגדל מקרב המיועדים לשירות ביטחון, היום זה בערך 13%,

דחיית שירות על בסיס תורתו-אומנותו, בעוד כעשר שנים מדובר על יותר מרבע. אז כל המודל הזה היום נמצא בסכנה. המודל הזה מאפשר לא רק את הלכידות של עם ישראל, ואת השמירה על ערכים, אלא גם את הביטחון של עם ישראל. והיום אנחנו צריכים גם לשמור על המודל הזה,

מה לעשות, המספרים חסרים. לצבא חסרים חיילים. הדמוגרפיה, הכמות פוחתת והאיומים מתגברים, ואנחנו צריכים יותר לוחמים.

מייצרים מסגרות חדשות לאוכלוסייה החרדית, גם לגילאי 18 21, גם לגילאי 22 26. עושים את עבודת המטה, רוצים גם לשלב בשירות, גם לאפשר להתמודד עם המשבר הערכי, גם לאפשר להתמודד עם המשבר המבצעי או עם פערי כוח-האדם, גם לנסות להתמודד עם כל הסוגיה הזאת, שבעצם מקבלים אוכלוסייה שלא למדה את לימודי הליבה, אוכלוסייה שבאה בלי מיומנויות, ואומרים: ניחא, לפחות כשמגיעים לגיל השירות, אלה שכן רוצים לצאת לשירות, בואו נכניס אותם לשירות אפקטיבי. כי כמובן נושא לימודי הליבה, שכמה מחברי הכנסת כאן, כולל חבר הכנסת שטרית, הגישו הצעה שאומרת תקצוב ממשלתי צריך לבוא יחד עם לימודי ליבה והקניית מיומנויות, זה לא קרה. עכשיו, במקום לעודד את מה שכבר כן נעשה, מקבלים החלטה באישון לילה, החלטה במחטף, שאמורה להיכנס לתוקף כבר בעוד כמה שבועות, שמטרפדת את כל הדברים הטובים ומאיצה את כל המגמות השליליות. וזה עלול להביא לקריסת מודל צבא העם, כי אנחנו נמצאים היום במגמות. וכמו שאתם יודעים, ההתקדמות של מגמות שליליות בתחומים הללו היא לא ליניארית אלא אקספוננציאלית, מתקדמים ומגיעים לאיזה מספר מסוים, ואז מערכות נסדקות. לפני שאנחנו מגיעים לשם, אני מצפה גם מחברי הכנסת מהקואליציה, גם מאותם השרים שידעו להיות בישיבת הממשלה ולדאוג לתקציב של המשרד שלהם, שיודעים לדבר על זה שהם באים להכניס ערכים חדשים, שברחו מהנחשים בקריה, אבל כשהם מגיעים כאן לממשלה מסתבר שהם הופכים לנחשים בעצמם. חברים, אני מצפה שהממשלה תשנה את העמדה הזאת. יש כאן עוד הזדמנות, זה בסך הכול שינוי מדיניות.

שידעה להורות, תדע גם לשנות את ההוראה ואת ההנחיה למשרד הביטחון, כדי, וכאן אני מציע הצעה פרקטית,

להשהות את קבלת ההחלטה עד אשר אותו צוות, בראשות אייל גבאי, ידון במכלול הסוגיות שקשורות להורדת גיל הפטור, וההשלכות של זה, גם הערכיות,

גם על ההשתתפות בשוק העבודה. עד שזה יקרה, אני מקווה לפחות, עד שהוועדה הזאת תקבל את ההחלטות שלה, לפחות שהפארסה הזאת, שבאה לידי ביטוי גם במה שהיה כאן במליאה, לא תימשך. תודה רבה. חבר הכנסת פלסנר, אני מציע: תבקשו מיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון לקיים דיון מיוחד בוועדה בנושא זה. זאת הבקשה שלנו. הבקשה כנראה תאושר על-ידי הכנסת, אבל כדי שהבקשה תוכל להתממש, לדיון רציני בכל הפרטים, כי ודאי יש פנים לכאן ולכאן. הדיון הוא דיון ציבורי חשוב ביותר. כי יש דברים שהם בהחלט ברמה העקרונית, יש גם דברים ברמה הפרקטית, והשאלה מה הרע במיעוטו. אדוני היושב-ראש,

ברגע שנאשר כאן, אם אכן נאשר להעביר לוועדה, אם השר יסכים, אם נאשר להעביר לוועדה, אני מציע לך גם לפנות אל יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון כחבר הוועדה,

כן, נכון, שוחחתי עם

אם תתקבל החלטה נעביר לו את ההחלטה מייד,

שיתקיים דיון,

והדיון צריך להתקיים עוד במהלך חודש אוגוסט.

אלא גם ברמת קבלת, כי אם מדובר ב-1 בספטמבר, הכנסת לא יכולה להביע כאן אי-אמון, אלא אם כן 61 חברי כנסת יבקשו זאת. אני לא מייצג את יושב-ראש הוועדה, אבל אני יודע שזה על דעתו, והוא חושב שמאוד חשוב לקיים את הדיון עוד במהלך חודש אוגוסט. אני קצת מצטער שיש רק נציגה אחת של סיעת הליכוד בדיון הערכי והחשוב הזה. זה כנראה מלמד על היחס של סיעת הליכוד לכל הסוגיה הזאת. תודה רבה.

אומנם אני לא משתתף בישיבות סיעות הליכוד, אבל אני מודיע שלא עזבתי את סיעת הליכוד. רבותי חברי הכנסת, ישיב על שתי ההצעות, אני מאוד מודה לחבר הכנסת פלסנר ולחבר הכנסת טיבייב על היכולת והצגת הנושא. בבקשה. צריך יכולת מיוחדת. היה דיון על בחורי ישיבות ואף אחד מקדימה לא היה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הבהרה קטנה לפני שניגש לנושא.

חיים רמון אמר,

אני לא מתערב בדיון הזה, חבר הכנסת גפני, אני רוצה להזכיר לך שישיבת ועדת הכספים הסתיימה לפני שעה. אבל הוא האיש החזק ביותר במדינה. קודם כול, הוא יכול להיות איש חזק במדינה ולכבד את הכנסת. רוברט, הוא יאמין לך בסוף. אני לא איש חזק, ואני מכבד את הכנסת. אפילו אתה כפוף במליאה לכללים. בבקשה, רבותי. רבותי, השר מרגי, בשם הממשלה, משיב על ההצעות. אני מבקש להפסיק את קריאות הביניים.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בטרם אשיב על הנושא שעל סדר-היום: אישור הממשלה למתן פטור לחרדים מגיוס לצה"ל, החלטת הממשלה מיום 15 ביולי 2010, רבותי, הבהרה קטנה. זה אך מקרי שאני משיב, מאחר שסגן שר הביטחון לא הגיע להשיב. אני רוצה להבהיר חד-משמעית: זה שאני מייצג את תנועת ש"ס, ושר חרדי בממשלת ישראל, זה לא בא בעקבות, או לא בעטיה של דרישה של מפלגה חרדית זאת או אחרת. החלטת הממשלה, כפי שתשמעו מייד בעמדת הממשלה כפי שאקריא אותה, באה לאחר עבודת מטה מקצועית כלכלית נטו, גרידא.

אני רק מבקש לתקן אותך, כבוד השר וילנאי, סגן שר הביטחון, פנה למזכירות הכנסת הבוקר ואמר שכאשר הממשלה החליטה שהוא ישיב הוא היה בחוץ-לארץ. היום הוא בא להשיב על הצעה לסדר-היום, וכאשר התבררה לו מהות הבקשה, הוא אמר שאין זה מעניין משרדו, אלא מעניין משרד אחר. אני לא רוצה לומר אם הוא אמר האוצר, זה מתאים למה שאמרתי. בסדר גמור, אבל זה לא שהוא לא בא.

חבר הכנסת פלסנר, אני לא אומר אם הוא בעד או נגד, אבל אני מחזק, מה עם הצבא? מערכת הביטחון מתנגדת.

כאשר מדברים על האמת, מה שיושבת-ראש האופוזיציה אמרה,

אדוני היושב-ראש, אני מקריא כרגע את עמדת הממשלה כפי שהוצגה.

כידוע, חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם נחקק על-ידי הכנסת בשנת 2002. החוק מאפשר לתת דחיית שירות למי שתורתו אומנותו, והוא לומד בישיבה באופן סדיר בהיקף של 45 שעות בשבוע ואינו עוסק בכל עיסוק נוסף. חוק טל קובע במפורש כי בגיל 23 רשאי תלמיד הישיבה לצאת לעבודה, ובלבד שימלא את מכסת השעות הנ"ל.

רשאי תלמיד ישיבה בן 22 לצאת ל"שנת הכרעה", ובהמשך רשאי לצאת לשירות אזרחי.

שאושר על-ידי הכנסת, מאפשר יציאה לשירות אזרחי למי שהוא בן 22 ובקשתו אושרה על-ידי שר הביטחון.

אף הותקנו תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס"ז 2007, אשר מפרטות את מהות השירות האזרחי, מי רשאי להגיע לשירות אזרחי, התשלומים,

החלטת הממשלה מיום 15 ביולי 2010 באה במטרה לשפר, את שיעור התעסוקה במגזר המיעוטים ובמגזר החרדי, אשר נמצאים בשיעור נמוך ביחס לממוצע במדינת ישראל. אין עבודת מטה. זאת הבעיה. כדי להשיג יעד זה הקימה הממשלה צוות בראשות משרד האוצר ונציגי ממשלה רבים, וזאת כדי לגבש תוכנית ויעדים להגדלת מספר המתנדבים בשירות הלאומי ומספר המשרתים בשירות האזרחי. נוסף על כך קבעה הממשלה בשולי החלטתה כי היא מטילה על שר הביטחון לאשר בקשה לצאת לשירות אזרחי בגיל 22, ללא קשר לשאלה אם הנ"ל נשוי ואב לילדים או לא. החלטה זו אינה משנה את החוק או את התקנות, אם כי ייתכן שהיא משנה את נוהלי אכ"א, אשר קבעו קריטריון של מעמד אישי כתנאי נוסף לאישור יציאה לשירות אזרחי. אני מציע להמתין לדוח שהצוות הבין-משרדי, שמוקם בימים אלה בנושא זה, יגבש. לסיכום, ברצוני להדגיש, השר מרגי, כי מערכת, אני אתן לך,

אתן לך לשאול שאלה. לא, אני לא, תן לי להסביר את העמדה, תן לו להסביר. אני לא אפטור את עצמי, השר מרגי בא לענות, אני רוצה לשמוע את תשובת הממשלה.

אתן לך אפשרות לשאול אותו.

לסיכום, ברצוני להדגיש כי מערכת הביטחון פועלת לשירות חרדים בצה"ל בכמה מסלולים, הן במסגרת הנח"ל החרדי והן במסלול שח"ר, שירות חרדי, יש "שח"ר כחול", "שח"ר ירוק",

גיוס והכשרה למקצועות טכנולוגיים בצה"ל.

אני אומר לכם שהמסלולים האלה הצליחו, הוכיחו את עצמם, והצבא מאוד מרוצה מההתפתחות בנושא. הממשלה סבורה כי שילוב חרדים בשירות הצבאי או בשירות האזרחי ובשוק העבודה לאחר מכן הינו יעד בעל חשיבות לאומית, ויש לבחון זאת בראייה רחבה של מענה לאומי ביטחוני, חברתי וכלכלי.

אני רציתי רק להבין מתשובת הממשלה דבר אחד,

ב-1 בספטמבר ההחלטה הזאת תיכנס לתוקפה?

זאת אומרת שמספיק שבן-אדם יבוא ויאמר שהוא מוכן, גם אם הממשלה לא מוכנה לקלוט אותו, ברגע שהוא אומר שהוא מוכן, הוא נכלל, אני לא בקי בתקנות, איך זה יעבוד. סתם לומר פה לפרוטוקול דברים שלא יהיו מדויקים,

כי חבר הכנסת פלסנר אמר דבר מאוד חשוב: שהממשלה,

לא מוכנה בכלל לקלוט. נגיד שיבקשו 1,000. האם אפשר לקלוט?

כפי שמופיע גם, אני מאמין שנעשית עבודת מטה, יש צוות בין-משרדי, יגובשו הנהלים, התקנות, ויבוצעו. טוב, תודה רבה. אני רוצה,

שאלה לחבר הכנסת פלסנר. לך למיקרופון, הציבור מעוניין בדיון.

בבקשה. אדוני השר, אתה ציינת שעד שתסתיים עבודת המטה של הצוות בראשות אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אני הבנתי לפחות, ישהו את ההחלטה על מנת שתתבצע, תמומש, מדיניות כוללת. זה מה שהיה אפשר להבין מהדברים שלך.

הצוות של אייל גבאי אמור לסיים את עבודתו באוקטובר-נובמבר. מזה אפשר להבין שדוחים את יישום ההחלטה הזאת. האם הבנתי נכון? אתה מניח כמה הנחות, שאם אתה צודק, אתה מניח נכון. אתה מגיע למסקנה הנכונה. בטוח שהוא צודק. אבל לא בהכרח ההנחות שלך על התאריכים, בהודעת מזכירות הממשלה,

יש צוות בין-משרדי שהוקם, בימים אלו עובד, יגיש את המסקנות. כשיהיו מסקנות ונהלים מתוקנים, הרי לא יתחילו שום מהלך, זאת אומרת שההחלטה הזאת לא תמומש עד,

מה אתה רוצה להכניס לי,

הוא לא מכניס לך, אני רק רוצה לומר לך: אתה לא רק שר, אתה תלמיד חכם. נעשה ונשמע, במעמד הר סיני. האם קודם תתקבל ההחלטה ואחר כך תדון הוועדה זה בדיוק מה שצריך להיות. או הוועדה תדון וההחלטה תיכנס לתוקפה עם סיום דיון?

כפי שאני יודע, בלוח השנה, שהוא לוח שנה לועזי, עוד לא הגענו ל-1 בספטמבר. תנו, יש צוות בין-משרדי שעובד. אני לא מבין למה אתם נכנסים,

כי על-פי חוק ההסדרים,

אין ויכוח. אין ויכוח. ענה השר מרגי למיטב ידיעתו, ואני מאוד מעריך את זה שהוא ענה. יש למישהו שאלה? חבר הכנסת טיבייב,

יש למישהו שאלה?

אדוני היושב-ראש.

בבקשה, חבר הכנסת. השר מרגי, האם יש איסור מטעם ההלכה לשרת בצבא? תשאל את הרבנים, אני לא, בוא,

אני לא רוצה להפוך את זה לשעת שאלות ותשובות. אני לא סיימתי את דברי. לכן אני מציע, אוקיי.

בבקשה.

אני רוצה להזכיר גם לדוברים וגם, בהתייחס גם להודעת הממשלה. נעשתה עבודת מטה, שהיא עבודה כלכלית נטו.

ולא פעם אחת ולא פעמיים עולה בישיבות ממשלה, ואתם כשרים לשעבר גם יודעים את זה, מגיע ראש אכ"א, נותן את הנתונים. עכשיו, הדיון בגיוס בני-הישיבות או דחיית שירות לבני-הישיבות זה דיון ציבורי במדינת ישראל לא שנה, לא שנתיים, לא שלוש שנים,

וכל ראשי הממשלה דנו בזה.

מאז ראש הממשלה דוד בן-גוריון, שהתחיל את ההסדר של תורתו-אומנותו.

כחברה ישראלית, מעבר לקואליציה אופוזיציה, לבחון כמה יעדים לאומיים. אם נבוא לדון היום רק לפי הערכים האוניברסליים של שוויון, אתם צודקים. אין לי פתחון פה, אני יורד מהדוכן.

בסדר, אותך מעניין רק זה. מזלך.

אתה אדם, אני רוצה להגיד לך, ישן טוב בלילה, שרק זה מה שמעניין אותך. תבדוק את עצמך אם רק זה מעניין אותך. אבל כשיושבים בדיונים פעם אחר פעם בממשלה, והציג יוחנן פלסנר ידידי, בגאון ואהבה, אומר: יש בעיה דמוגרפית.

שתבינו: בחברה הישראלית, ובחברה החרדית גם כן, יש תהליכים. החברה החרדית היא לא גוון אחד. היא לא רובד אחד. ומי שרוצה לומר "חברה חרדית" ולצאת ידי חובה,

אז שידע שהוא לא אמר כלום. יש תהליכים, יש סוגים שונים, יש מגמות. עכשיו, כשאתם מודדים רק את הנח"ל החרדי, ורק את השח"ר כחול-ירוק ועוד פרויקטים אחרים, אתם עושים עוול לעצמכם, כי הנתונים גם לא נכונים. יש גם שטף של בחורים שנושרים ממערכות ישיבה, ממערכות תלמידים בישיבה, ומתגייסים גיוס רגיל, והם לא נכללים בסטטיסטיקה. מה לעשות? אמרת, בעיה דמוגרפית. ככל שיתגייסו חרדים והמגמה הדמוגרפית תמשיך להיות שהציבור הכללי בירידה והציבור החרדי פחות או יותר שומר או עולה, הנתונים שיציג ראש אכ"א לממשלה ולכנסת יהיו נתונים מדאיגים כפי שהצגת. לא יעזור כלום. השאלה היא אם רוצים לטפל אך ורק בזה. יעד לאומי של המדינה, אני אמרתי בישיבת הממשלה: זה לא פופולרי. היום בושה לדבר על ציונות.

מי שידבר על ציונות, ספק אם יקבל אפילו איזו כותרת.

נאיבי כזה השר הזה, לדבר, ואולי הממשלה היהודית היחידה, הממשלה בציון, תקיים פעם אחת דיון על גורלו של העם היהודי בשלושת העשורים, ארבעת העשורים הבאים?

אולי הממשלה בציון תבוא, בורא עולם שיגן עלינו? חבר הכנסת מולה, הוא מביע את דעתו. אבל למה אתה מרחיק

ארבעה עשורים,

עוד לא אמרתי את דעתי.

צבא-הגנה לישראל, בורא עולם,

עכשיו אין פה דיון על בורא עולם. עכשיו הדיון הוא על בחורי הישיבה. אמרתי, שר בממשלה לא בא בטענות לכנסת. אולי הממשלה היהודית תמליץ לעם היהודי, פעם היה, לפני קום המדינה, הקונגרס היהודי המליץ לעם היהודי היושב בגולה, כל מיני אמירות, מה גודלה של המשפחה היהודית הממוצעת, כדי שהעם הזה ישרוד? בושה, אוי ואבוי, בושה לדבר על עידוד ילודה, איזה פרימיטיבי. אז רבותי, אני רוצה להבהיר גם לחברי קדימה, אך לפני חודשיים, שלושה חודשים, פרץ בסערה, במהדורות הבוקר ובעיתונות הכתובה, יושב-ראש מועצת קדימה, שהציע: בואו נעשה הפוך על הפוך לחרדים. בואו ניתן להם פטור וכך נוציא אותם למעגל העבודה. הדירוג ב-OECD יהיה דירוג גבוה, אנחנו נוציא אותם למעגל העבודה. אני אומר לכם: תדעו לכם, אותי לימדו שכששני הצדדים לא מרוצים, הפתרון הזה הוא כנראה הכי טוב. אני חושב שמה שעשתה הממשלה, בהיבט הלאומי, הכלכלי-הלאומי, אנחנו מפלגה דמוקרטית,

לנו לא היה צד בדבר. זו לא דרישה שלנו, זו היתה דרישה של משרד האוצר. ולכן אני חושב שנכון וראוי, ובזה אני מסיים, אדוני היושב-ראש, שאם צריך להתקיים דיון, שיתקיים דיון בוועדה משותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה, יחד עם ועדת החוץ והביטחון, כי יש בזה היבטים גם כלכליים וגם ביטחוניים. אני מציע שיוזמנו לוועדת החוץ והביטחון, לא להקים ועדה מיוחדת. ועדת חוץ וביטחון.

שתוכל להזמין את יושב-ראש ועדת הכספים ואת יושב-ראש ועדת הכלכלה וחברים מהוועדות שאינם משתתפים בוועדת החוץ והביטחון. רבותי,

יש הצעה של השר להעביר לוועדה, ויש הצעה אחרת, של חבר הכנסת נסים זאב. בבקשה, אדוני. לא, לא, לא, מי שנרשם. יש רק הצעה אחת לכל אחד. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. העדיפות היא, כשאדוני יהיה שר בוודאי אאפשר לו לעלות. רק לפני שנמשיך בדבריו של חבר הכנסת נסים זאב, מהצד, מאיזה צד, ימין או שמאל? מאיזה שאתה רוצה.

רבותי חברי הכנסת, אני מבקש להפנות את תשומת לבכם לכך

משלחת בראשות יושב-ראש ועדת ההגנה של האספה הלאומית של הרפובליקה של קוריאה. במשלחת יושב-ראש המשלחת פלוס ארבעה חברי פרלמנט, פלוס שגרירנו, שגריר קוריאה בישראל. אני מקדם אתכם בברכה בואכם לכנסת ישראל ולירושלים בירת ישראל. ברוכים הבאים. אפשר למחוא כפיים. אוקיי, תודה רבה, לא להגזים במחיאות כפיים. תודה רבה. חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, מה לא נאמר על החרדים?

הסתה מתמשכת בצורה שיטתית: בורים, פרזיטים, טפילים, אוכלי חינם. מה עוד לא נאמר על החרדים? מי אמר את זה? אף אחד לא אמר את זה. מה אתה קופץ?

אתה אומר את הדברים. חבר הכנסת פלסנר, זכותו של כל אחד, כמו שכל אחד רשאי לומר מה שהוא רוצה, רשאי כל אחד לשמוע מה שהוא רוצה, אפילו הדבר לא נאמר. מה לא אמרה האמא של מרצ, אם כל חי, האמא הבכירה שלהם: עלוקות, מוצצי דם, היא לא אמרה את זה היום. לא משנה, אבל זו הדרך, זו השיטה, זו האידיאולוגיה. כך אנחנו נראים בעיניהם. צריך לומר את האמת. בעיני עצמך. רק בעיני עצמך אתה נראה ככה. אף אחד לא רואה אותך ככה. רק אתה רואה את עצמך ככה.

אני אומר מה אמא שלך אמרה עליך ומה היא אמרה עלינו. אתה היחידי שרואה את עצמו ככה. אני לא רואה אותך ככה.

הכול מופיע פה בפרוטוקולים.

בושה וכלימה. חבר הכנסת נסים זאב.

חבר הכנסת אורון, אם תרצה תוכל להגיב, כי מדברים על הסיעה שלך. חבר הכנסת זאב, אני מזכיר לך שהצעה אחרת זה לא נאום. זה לא נאום, אבל זו גם לא דרשה של פרשת השבוע. לכן אני רוצה להתייחס באופן רציני ביותר. נכון, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות גם לא פרשת השבוע. אדוני היושב-ראש, אבי אבות האידיאולוגיה של קדימה, חיים רמון, לשעבר השר הבכיר בתנועת קדימה, הוא אמר: תשלחו אותם לעבודה יום קודם, שבגיל 22 יצאו לשוק העבודה, שיביאו בעמל כפיהם את פת לחמם. באה הממשלה ואמרה: אני בסך הכול מבטלת את שנת ההכרעה. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אנשים בכלל לא יודעים עם מה הממשלה באה, מה החוק ומה ההצעה של הממשלה. בסך הכול ביטלה את שנת ההכרעה. ומה שכתוב פה בטקסט, אישור הממשלה למתן פטור לחרדים מגיוס, זה פשוט בלוף. הכותרת הזאת לא נכונה. קודם כול, אין פטור לחרדים, יש דחיית שירות.

אדוני היושב-ראש, אלפים ורבבות מתגייסים במהלך השנים ויוצאים למילואים אחרי הנישואים שלהם. אז למה לבוא ולהסית ולומר שהממשלה, שבעצם אומרת: אתם רוצים שהחרדים ייתנו שירות,

אני מאפשרת זאת, אבל רק בגיל 22 שנה ומעלה, וייתנו שנת שירות לאומי, אתם צריכים לברך על כך. ובמקום להתעסק בהסתה, תקדמו את מה שהממשלה באמת הציעה, שזה דבר מבורך. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. בשמכם אני רוצה להודות לחבר הכנסת בר-און על אירוח המשלחת. קיבלתי מהם ברכות על הדרך והצורה שבה ניהלת את הדיון אתם, ואני מודה לך על כך מאוד. ממלא-מקום יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. בסדר, אבל אדוני היה, לא, הוא היה ואנחנו היינו. מישהו ביקש לציין אותך, אז אני לא יודע. לא עשיתי זאת בהתנדבות מלאה. פנייה למשטרה לבדוק את המסמך שקיבלת. לא, לא, אני לא רואה בו מסמך מזויף. אולי הוא לא שלם, זה אפקט הגלנטיזם. אולי הוא לא שלם. כל אפקט נולד באיזה מקום.

אנחנו למדנו שכל דבר יש לו סיבה ומסובב וכל אפקט נולד באיזה מקום. תחילתו באיזה מקום. סיבה, מסובב, ובסוף סבבה. ועל כך בכה הנביא, ועוד יבכו נביאים רבים. רבותי חברי הכנסת, אנחנו רוצים בהזדמנות זו, ולפני שנמשיך בסדר-היום, לציין שבסוף השבוע יחל חודש הרמדאן, חודש הצום הקדוש למוסלמים. מצוות קיום הרמדאן מאורגנת בחמשת עמודי התווך של האסלאם ומסתיימת בחג עיד אל-פיטר. אני מברך בשם כולנו, לרגל החודש הקדוש, את חברינו חברי הכנסת הערבים ואת תושביה המוסלמים של מדינת ישראל. אני מצרף ברכה לשכנינו הפלסטינים ולמאמיני האסלאם בעולם כולו: מי ייתן וחג הרמדאן יעמוד השנה בסימן ההשלמה בין תושבי הארץ המוסלמים והיהודים ויביא קץ לשפיכות הדמים. כול עאם ואנתום בח'יר.

רבותי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעה לסדר-היום.

חבר הכנסת טיבייב, האם אדוני מסכים להעביר לוועדת החוץ והביטחון? למליאה. בבקשה. חבר הכנסת פלסנר? אנחנו רוצים דיון במליאה. בבקשה, אין שום בעיה. הדיון יתקיים כמובן אחרי הפגרה.

כשיבוא המשיח. "בעדֵין-בעדֵין". "בעדין-בעדין". תודה רבה.

ובכן, הממשלה מציעה להעביר לוועדה והמציעים מבקשים לקיים דיון במליאה. הממשלה מסכימה למליאה? אוקיי. הממשלה מסכימה למליאה ומסירה את הצעתה. כי אין לה רוב באולם, ובכן, רבותי, מי שמצביע בעד, מצביע בעד העלאת הנושא על סדר-היום, מי שמצביע נגד, בעד הסרתו מסדר-היום. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

נמנע? ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. ובכן, בעד, 31, נגד, 1, נמנעים, 1. אני קובע שההצעות לסדר-היום על אישור הממשלה למתן פטור לחרדים מגיוס לצה"ל, אשר הוגשו על-ידי חבר הכנסת רוברט טיבייב וחבר הכנסת יוחנן פלסנר, יישמעו וייערך דיון על כך במליאת הכנסת, שכן הדבר במצוות המליאה עלה על סדר-היום. רבותי, אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום מס' 3747 ו-3748, בנושא: החלטת הממשלה בנוגע לילדי העובדים הזרים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת חיים אורון. אחריו, חברת הכנסת רחל אדטו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מודה שאני מתקשה להיות מופתע, אדוני שר הפנים ואדוני שר הדתות, אבל בכל זאת אני שואל: איך מתקבלות ההחלטות בממשלה? קראנו כל מיני תיאורים איך במהלך הדיון בממשלה בנושא גיוס, גיור, גירוש או נתינת היתרים ל-1,200 ילדים, איך הממשלה דנה, למה הגזענות? למה כשגירשו יהודים לא היה אכפת לכם? למה הגזענות כל הזמן?

אתה חוזר,

אני רוצה לומר, אתה לא רוצה לומר כי אתה לא ברשות דיבור.

זה דיון גזעני נגד יהודים,

חבר הכנסת בן-ארי, אולי אתה לא יודע, אני מקיים פה את מצוות התקנון ואדוני אמר מה שהוא אמר ובזה מסתיים העניין. לא, אבל הדיון הוא גזעני. לא, לא.

חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. השמאלנים גזענים. חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה.

אני מראש מוותר על התחרות עם חבר הכנסת הזה, וכן, תמכתי וגם בעתיד אתמוך בפינוי יישובים יהודיים מעבר ל"קו הירוק", ואתמוך במהלך הזה, זה אחד הטעמים, כי אתה גזעני. חבר הכנסת בן-ארי, אני מודיע לך, עוד קריאת ביניים אחת ואתה תוצא מהאולם. בסדר, אבל הדיון הוא גזעני. חבר הכנסת בן-ארי. איך בכל זאת מתקבלות החלטות בממשלה? מה בעצם אומר הרוב, מה אומר המיעוט, ובעיקר, אדוני השר, למה? שנה עסקה ועדה בשאלת 1,200 ילדים של עובדים זרים. שיש להם בית בפיליפינים. יש לך פה בשביל לסתום אותו, אדוני היושב-ראש, או שלא? גזעני כמוך, חבר הכנסת בן-ארי, עוד מלה אחת ואתה בחוץ. זה כדי לעשות shaw, כדי להגיד משהו. אבל אתם גזענים. נא להוציא את חבר הכנסת בן-ארי. הוא, תורה בנושא הגזענות ילמד אותנו חבר הכנסת בן-ארי. בבקשה, אדוני, נא להוציא אותו החוצה. בן-דוד של קליגולה מדבר. גזענים הייתם ונשארתם.

להוציא אותו. בבקשה. (חבר הכנסת מיכאל בן-ארי יוצא מאולם המליאה.) השאלה העיקרית, אדוני היושב-ראש, היא בעצם לא איך אלא למה. למה לא יכולה היתה להתקבל החלטה פשוטה

יש 1,200 ילדים ואנחנו נותנים להם להישאר כאן בארץ? מה שעכשיו, מי לא אומר את זה? אלי ויזל, ארגון יוצאי השואה. אנחנו צריכים להעמיס את הדיון הזה, אותם אנחנו צריכים להביא לדיון הזה?

אני מרגיש אי-נוחות מעצם החיבור הזה. כאשר ראש הממשלה מנחם בגין נתן, בסיטואציה פחות משמעותית, אישור לפליטים מווייטנאם לבוא לארץ, לא העמסנו את כל ההיסטוריה היהודית על הדיון הזה. קצת הומניזם, קצת שיקול דעת, זה הכול. אני יודע, אדוני השר, אנחנו חשבנו שאנחנו מביאים לארץ פועלים. אנחנו חשבנו שאנחנו מביאים לארץ עובדים. חלק מאתנו חשבו שאנחנו מביאים לארץ, אולי עבדים. התברר, אדוני היושב-ראש, שאנחנו הבאנו בני-אדם. ובני-אדם, שחיים בארץ הזאת במשך שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, יש להם גם ילדים. אז אומר ראש הממשלה: מה שמונח על כפות המאזניים זה האיזון הנכון בין האנושיות לציונות. אדוני היושב-ראש, אני ראיתי עכשיו פה, בשירות שהכנסת נותנת לנו, שראש הממשלה אמר עכשיו בוועדת-טירקל, אני מניח שהאינפורמציה נכונה,

בשביעייה, עסקו רק בהיבט התקשורתי של המשט. הרי ברור מתוך זה מי אחראי לכול, לאן מזיזים את כל הערימה. אדוני היושב-ראש, אני מאוד מקווה

לא עסקו רק בהיבט התקשורתי, אלא עסקו בהיבט ההומני, הבסיסי, בשאלה הבסיסית, איך אנחנו, אדוני השר יוסי פלד, ואני יודע איך הצבעת, חייבים לנהוג כיהודים, כציונים וכבני-אדם. זו בעיני השאלה העיקרית, ולא ההיבט התקשורתי ולא מה יגידו.

יש בעיה של עובדים זרים ואנחנו צריכים להילחם בה, יש בעיה של עובדים זרים, של מהגרי עבודה, ובוא לא נערבב את הדיון הזה עם נושא הפליטים, הוא נושא אחר, ואנחנו צריכים לטפל בה. בגלל הדלת המסתובבת, דרך אגב. כמה צביעות יש בדיבורים הללו. כמה עצימת עיניים יש בדיבורים הללו. כמה אינטרסים יש בדיבורים הללו. כמה כספים מסתובבים בדיבורים הללו. כמה הסתכלות במציאות כך יש בדיבורים הללו. חבר הכנסת חרמש, עומד אדם על הבמה ואתה עם הגב אליו וממשיך לדבר, זה לא נאה. את כל זה, אדוני היושב-ראש, את זה נפתור על 400 הילדים האלה? חייבים שתהיה מדיניות של ממשלת ישראל בנושא ההגירה. חייבים שתהיה מדיניות בנושא עובדים זרים. ואני כן מקבל את ההנחה שהעובדים הזרים משמשים כלי להורדת שכר העבודה. הם דחקו הצדה מעגלים של עובדים ישראלים, שעבדו בענפים הללו והיום הם לא עובדים בהם. אבל זה לא ייגמר רק בגירושים, זאת מדיניות לגמרי אחרת, היא מתחילה קודם, אדוני השר אלי ישי: קודם בהצבעה על שכר מינימום, קודם בשאלה מה רמת המשכורות, קודם בשאלה למי נותנים אישורים, קודם בשאלה כמה אישורים נותנים, קודם בשאלה איך מתנהגים עם אלה שנמצאים פה, קודם בשאלה איזה חוקי אכיפה יש. כאשר אתה יודע טוב כמוני שהיעד העיקרי צריך להיות המעסיקים ולא העובדים. אבל אני חוזר למה ששאלתי בהתחלה: מה ל-400 הילדים האלה ולדיון הזה? ועוד עכשיו קבעתם 21 יום, וכבר הדואר מלא בדוגמאות שזה לא מספיק והם לא יכולים להביא את המסמכים שהם צריכים להוכיח אותם, וצריך להוציא דרכונים. ואני שואל: מה כל הדבר הזה? מה נעשה כשנתחיל לראות את התמונות? כן, אתם שדנים בעניין בהיבט התקשורתי. אבל תורידו מעל גבנו את הדילמה-כאילו בין אנושיות ובין ציונות. מה זה פוגע בציונות? 400 הילדים האלה, מה הם עושים? אני לא רוצה להשתמש במונחים של גזע וטהרתו. הם מוהלים את הזהות היהודית פה? הם משבשים את האיזון הדמוגרפי פה? מה אתם משתמשים בדברים האלה? כולל האמירות שלך, אדוני השר, על מחלות ועל דברים כאלה, שמוטב שלא היו מושמעות. וזה אנחנו. כמה פעמים השתמשו בנימוקים האלה, של איזון אינטרסים כזה, בתקופות מאוד קשות לעם שלנו? אגב, במספרים הרבה יותר גדולים מ-400. ואנחנו בחלק מהעולם לא סגרנו את החשבון הזה מאז ועד היום. אנחנו צריכים לפתוח אותו במו-ידינו, על 400 ילדים? איפה שיקול הדעת? איפה חוכמת הלב? חוכמת הלב היא מרכיב מרכזי ביהדות. חוכמה, ולב. תפסיקו את כל המראות הנוראיים הללו, תסיימו את זה הרבה יותר מהר, תנו להם לחיות פה. כל פעם אנחנו נקבל מכתב או נראה באינטרנט על עוד ילד או על עוד נערה שמדברים עברית שאנחנו צריכים להתקנא בה, שאומרים: אנחנו רוצים להיות פה, זה ביתנו, שרוצים להתגייס לצבא, שהלכו בכל המסלול שעליו אנחנו כולנו התחנכנו? כן, אני יודע שהם לא בני עמנו, וזה לא משבש לי שום דבר, ואני בעד מדינה יהודית במקום הזה, ולא שום דבר אחר, אבל כשלוקחים את הנימוק הזה לקצוות שלו, אני מאבד את הביטחון שאתם באמת רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, כי אתם אולי רוצים דבר אחר, מהסוג שהצרחן ההוא צעק עליו קודם. זה לא רובו של העם היושב כאן, ואל תגידו לנו שעל 400 הילדים האלה בנוי הדיון הזה.

אני ראיתי רק פה, בכנסת הזאת, לפני היציאה לפגרה, כאשר עסקנו בשאלה לא של 400, של 200,000 ו-300,000, שחיים פה אתנו, שרוצים להשתלב בתוכנו, שרוצים לעבור איזה הליך כזה של גיור, שמבחינתי,

אפשר בלעדיו, אבל הם רוצים, אני מכבד את רצונם, מה אתם עושים להם? 200,000, יש מי שאומר 300,000. שם אין בעיה איך נקיים את הזהות המשותפת שלנו,

על 400 הילדים האלה אתם מעלים את כל הדבר הגדול הזה. תשאירו את הוויכוח הזה למקום אחר. תפעלו פשוט בחוכמת הלב. תנו להם להישאר כאן, תנו להוריהם להישאר כאן, ותתחילו להפעיל מדיניות אמיתית, שיש בה קריטריונים ברורים

כל נושא של מהגרי עבודה.

עוד פעם דבר נוסף, אל תערבבו את זה כל הזמן בדיון על הפליטים. פליטים זה קטגוריה אחת, שמתחייבת מאתנו, דווקא מאתנו היהודים, קנה מידה אחד, ומהגרי עבודה, שזה בעיה עולמית, זה לא רק בעיה שלנו, ויש דוגמאות בעולם. ואני יודע שתמיד מביאים את הדוגמאות שאני לא רוצה להעתיק. הן קיימות, אני יודע שהן קיימות, אבל אני לא רוצה להעתיק אותן

ולכן, בכל מקרה, יכול להיות שתהיה מחלוקת על מה שאמרתי לגבי מדיניות עתידית, יכול להיות שתהיה מחלוקת על מה שאמרתי לגבי גיור, יכול להיות שתהיה מחלוקת על המדיניות לגבי פליטים, הוציאו את 400 הילדים הללו מתוך המחלוקות הללו, ותנו להם להישאר כאן. תודה לחבר הכנסת חיים אורון. חברת הכנסת רחל אדטו גם היא ביקשה, והשר ישיב לשניהם. הוא חיים אורון.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, גירושם הצפוי של 400 הילדים, שהוחלט עליו בישיבת הממשלה לפני שבוע, הוא עדות נוספת להתנהלותה הלקויה של הממשלה הנוכחית, כאשר המלה הישרדות היא הקו המנחה שלה והקו המנחה את שריה. לכל בר-דעת גם נהיר וברור כי גירושם של 400 הילדים אינו המזור, אינו הפתרון לבעיית העובדים הזרים במדינת ישראל. ברור לכל בר-דעת גם כי הילדים, שנולדו בארץ, דוברים את שפתה, חוגגים את חגיה וחדורי מוטיבציה לשרת בצבא ולהגן על המדינה, שהם רואים כמדינתם, 400 ילדים אלה אינם חולי שחפת, אינם חולי עגבת, אינם חולי איידס ואינם חולי חצבת ומכלול שלם של מחלות שהם מואשמים בהפצתן. נהפוך הוא, דווקא הילדים האלה, שנמצאים במסגרת של בית-ספר, מסגרת חינוכית, ודאי שהם יותר בריאים. אולם קל יותר לחפש את המטבע מתחת לפנס ולנסות לפתור את בעיית העובדים הזרים במדינת ישראל באמצעות פגיעה בחוליה החלשה,

שמרביתם הם ילדים למשפחות חד-הוריות. במקום לנסות לפתור את בעיית העובדים הזרים באמצעות פתרון כולל, ולהוציא בצורה מכובדת את עשרות אלפי העובדים הזרים שכל חטאם,

היה רצונם לעבוד ולשלוח כסף למשפחותיהם, במקום זאת משמשים דווקא הילדים כבטן הרכה, כמטרה לא הגיונית, אשר בוודאי לא תעלה,

וכמובן לא תשנה ולא תשפיע על פתרון בעיית העובדים הזרים. אחד משרי הממשלה התראיין השבוע, ולטענתו דווקא ההחלטה על הגירוש של 400 הילדים היתה נכונה. ומה הוא מסביר? הוא אומר כי גירוש 400 הילדים מנע את גירוש 1,200 הילדים.

אם אנחנו יודעים את העובדות האמיתיות, העובדות היו שונות קצת. בהצבעה הראשונה שהתנהלה הוחלט ברוב של 13 מול עשרה לקבל את המלצת הוועדה המיוחדת שעבדה כל כך הרבה זמן על הנושא הזה, והוחלט אז להשאיר את הילדים כולם בארץ. אולם ראש הממשלה, אשר חשש מקרע ומשבר קואליציוני עם אחת מהשותפות הטבעיות שלו, מיהר להציע גירוש, ואז נקבע המספר 400. ואני שואלת: 400 מתוך 1,200, למה 400?

למה לא 600, או לחלופין, למה לא 200? הרי הקביעה כאן היא חסרת היגיון, חסרת קריטריונים, ודווקא 400 היה מספר הקסם? זה המספר הזוכה?

הצלחנו פעם נוספת לשמר את הממשלה הזאת. אין כל ספק כי חובה לפתור את בעיית העובדים הזרים במדינת ישראל. אני אינני נמנית עם אלו הממליצים לתת אזרחות לכל מי שנולד בארץ, אולם תתכבד הממשלה, יתכבדו שריה ויקבעו מדיניות הגירה אחידה, שקופה, מחמירה ככל הנדרש, והחלתה לא תהיה רטרואקטיבית. לא ייתכן כי בה בעת ש-400 הילדים עומדים על סף גירוש, חברות כוח-האדם מקבלות אישורים להמשיך להביא עובדים זרים חדשים לארץ. לחברות כוח-האדם יש כסף, יש להן הרבה כסף, וגם לוביסטים חזקים, ולכן החברות פורחות, ולכן הן גם נמצאות היום מחוץ לתמונה, וכשאני עומדת כאן על הדוכן חוצים את הגבול בדרום באופן חופשי אלפי מסתננים מחפשי עבודה. לא, הם לא פליטים מסודן, הם פשוט מהגרי עבודה שבאים לחפש עבודה, והם נמצאים כרגע, גודשים בהמוניהם את העיר אילת, את העיר אשדוד, את העיר ערד, וכמובן את התחנה המרכזית בתל-אביב, אולם בניגוד ל-400 הילדים, את המסתננים הממשלה לא מנסה לעצור. הממשלה כאמור מעדיפה לחפש את המטבע מתחת לפנס במקום להתמודד עם הבעיה האמיתית. ההחלטה על גירוש הילדים היא דוגמה נוספת להחלטות התמוהות של ממשלת נתניהו. אני רוצה לא לחשוב אפילו על התמונה של הגירוש כמו שהיא תצטלם על-ידי עשרות צלמים, הן מהתקשורת המקומית הן מהתקשורת הזרה, ילדים בוכים, עטופים בזרועות אמותיהם, כאשר הם מובלים בכוח על-ידי שוטרי משטרת ההגירה לכבש המטוס. אוי לנו, לאיזה כותרות יזכו תמונות אלה כאשר ארגוני זכויות האדם בחו"ל ישמחו להפיץ זאת מעל כל מסך. אם לא די היה לנו בהתערבות הצבועה של ארגונים אלו בפרשת המשט ובמבצע "עופרת יצוקה", הרי גם הפעם תזכה ממשלת ישראל, מדינת ישראל, לקיתונות על הגירוש, וכבר רואה אני בעיני רוחי את ניסיונות ההסברה שלנו המנסים להבהיר לעולם הגדול כיצד ממשלת ישראל נטפלה דווקא ל-400 ילדים. מדוע אנחנו מוצאים את עצמנו פעם אחר פעם במקום שבו חכם לא היה מוצא את עצמו, אפילו אם הוא היה צודק? והתשובה היחידה שאני יכולה למצוא לזה היא כי חלקן הגדול של ההחלטות מתקבל לטובת השרידות של הממשלה ולא לטובת מדינת ישראל. אני רוצה רק להזכיר את דוגמת בית-החולים באשקלון, כאשר ברור היה כי ההחלטה שהתקבלה היתה לטובת שרידות הממשלה, וודאי לא לטובת בית-החולים ולא לטובת אזרחי אשקלון ועוטף-עזה. ייתכן שסיפור בית-החולים באשקלון צריך לשמש הדוגמה הטובה למה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. ממשלה המזגזגת בהחלטותיה, ממשלה שלא מסוגלת לקבל החלטות אמיצות, מן הראוי שהציבור יתגייס, והלחץ הציבורי הנוכחי ישאיר את 400 הילדים בארץ,

יכפה על הממשלה לקבוע סוף-סוף מדיניות הגירה ברורה,

חד-משמעית, מהיום ואילך, מדיניות שקופה שלא יהיה שום צורך לפרש ולהסביר בעולם.

תודה לחברת הכנסת אדטו. אני מזמין את סגן ראש הממשלה ושר הפנים, השר אלי ישי, להשיב על שתי ההצעות.

חברי חברי הכנסת, אני מאוד אשתדל באמת לא להיות בוטה במסגרת גל הצביעות שחוגג ועוטף אותנו הן בכנסת ישראל, הן בתקשורת הכללית, והייתי אומר אפילו בקרב אלה מבין חברי ממשלת ישראל.

לחלק מהעובדות. כדאי מאוד שעם ישראל ידע גם כן חלק מהעובדות. מספיק עם הצביעות.

הגיע הזמן להסיר את המסכה של הצביעות,

אחת לאחת.

היתה ועדה, הוקמה ועדה, על-ידי נציגים ממשרד המשפטים, משרד החינוך

שם קיבלו החלטה להשאיר פה 800, ולא לגרש אף אחד, להחזיר בסך הכול לארץ שלהם. גם להם יש סבא וסבתא בחוץ-לארץ, גם להם יש משפחה בחוץ-לארץ. מה כל הצביעות הזאת? מה כל השטויות האלה? מה, אתה יותר רחמן ממני? לך יש לב יהודי ולי אין לב יהודי? לא, אבל אתה נותן אישור תפסיק עם הצביעות הזאת. מה עם הצפונבונים? אני בעד שכל ה-1,200, בלי יוצא מן הכלל, להגיד להורים שלהם: אל תשתמשו בילדים שלכם כמגן אנושי. הילדים זה לא חסינות, זה לא פוליסת ביטוח. מספיק להשתמש בילדים. אתם מצטרפים, אתם כולכם, כל מי שמדבר בעניין הזה מצטרף להצגה הגדולה הזאת ולצביעות החוגגת. כשאתה באת לארץ, איך באת מחוץ-לארץ? איך ההורים שלך באו מחוץ-לארץ? איך הסבים והסבתות שלנו באו מחוץ-לארץ? באו על גמלים, על חמורים,

כמה נהרגו בדרכים. באו לפה לייבש את הביצות ולבנות את הארץ שלהם. תשתוק, אל תפריע לי.

אל תפריע לי. אל תפריע לי. כבוד סגן, חבר הכנסת גילאון. רק רגע, כבוד השר.

שקרן, שלא יפריע לי. הוא לא יפריע לך ולא אתן לו להפריע לך, אבל נא,

נתת, חבר הכנסת גילאון.

לא מוכן שהוא יגיד לי לשתוק. מי הוא שיגיד לי לשתוק. שר גזען. לא. השר חוזר בו מאמירתו "תשתוק".

חבר הכנסת גילאון. אני לא חוזר בי מהמלה "תשתוק". שיחזור בו הוא מהמלה "גזען".

אני לא חוזר בי מהמלה "תשתוק".

הוא יגיד לי גזען? אתה גזען ופרימיטיבי. שיצא החוצה, החצוף הזה. חבר הכנסת, גזען ופרימיטיבי. תוציא

שאותם הורי ילדים באו לארץ, חלק מכל הזרים האלה באו שלא כדין, וחלקם שבאו כדין שוהים פה שלא כדין. נולדו להם

מבחינת החוק. מה זה נולדו ילדים, אתה מפריע לי עוד פעם. חבר הכנסת חנין. אם אתה רוצה לשמוע אותי, אז תקשיב ותשמע

מה זה נולדו ילדים שלא כדין?

חבר הכנסת חנין, אתה נרשמת להצעה נוספת, אבקש לא להפריע.

כל הילדים האלה הולכים לשרת, כבוד סגן ראש הממשלה. חבר הכנסת גילאון. אדוני היושב-ראש, אנחנו בכלל לא מדברים על ילדים. אף ילד שנולד, אני לא מדבר פה על ילדים. לא נולד באשמתו, הוא נולד באשמה, אני לא מדבר פה על ילדים. הרב שלו, עובדיה יוסף, חבר הכנסת גילאון, אתה לא יכול להפריע פה.

אדוני היושב-ראש, או שהוא שותק, כן, כן, כן, בסדר. או שאתה מוציא אותו החוצה, או שאני מפסיק לדבר.

אחד מהשלושה תבחר. חבר הכנסת גילאון, אני מבקש. לא אפשרתי לחבר כנסת להפריע לחבר הכנסת אורון. אני מבקש לאפשר לשר,

גם אם לא מוצא חן בעיניך מה שהוא אומר. הוא לא חבר הכנסת אורון. חבר הכנסת גילאון, האם אדוני מבין?

בבקשה. אדוני היושב-ראש, אנחנו לא מגרשים ילדים. להפסיק עם הצביעות הזאת, להפסיק להשתתף כחברי כנסת וכשרים, לגלות אחריות ולהפסיק להשתתף בהצגה

עם כל הכבוד, אף אחד לא מגרש ילדים. אף אחד לא מגרש ילדים. אותה החלטה, בדיוק אותה החלטה, תראו את הצביעות. בדיוק אותה החלטה קיבלה ממשלת אולמרט, אתם ישבתם בקואליציה.

מי מאשרים לו ולמי לא מאשרים.

עכשיו בואו אני אומר לכם. הוועדה החליטה, לא שמעתי גם על אולמרט. הוועדה המקצועית החליטה, הוועדה המקצועית שמורכבת מנציגי משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד החינוך ומשרד הרווחה, ועכשיו תקשיבו טוב: אף אחד לא מגרש ילדים, שיהיה ברור. אנחנו אומרים להורים שלהם: תתכבדו, באתם לארץ, חלקכם באתם שלא כחוק, אני מדבר על מכלול העובדים הזרים. חלק באתם לפה כחוק, כתיירים או כעובדים זרים ואתם שוהים פה שלא כחוק. בכל מדינה מתוקנת מחזירים את האנשים האלה אחר כבוד

אף אחד לא מגרש ילדים.

אם אתה תהיה באירופה,

מוצאת חן בעיניך האווירה בבריטניה או בארצות-הברית, מדינות נאורות כמובן, והחלטת להישאר שם, נולד לך ילד, או שניים, החלטת להישאר, הם למדו אנגלית, הם אומרים את שירי התקווה של אמריקה, והם רוצים גם להתגייס שם, הסיפורים האלה לא יעניינו אף אחד בארצות-הברית ולא בבריטניה, יגידו להם: תתכבדו בבקשה לעזוב את הארץ. אנחנו מגרשים ילדים? אנשים ממש בהבל פיהם קמים ואומרים, ממשלה מגרשת ילדים? הרי זה שיא הצביעות. זה שיא הצביעות. מי ששוהה שלא כחוק, מתכבד בצורה מכובדת, אפילו עם מענק עזיבה, לקום ולחזור לארצו ולמולדתו.

לפי חוק, יש לו סבא וסבתא בחוץ-לארץ.

יש להם סבא וסבתא בחוץ-לארץ, הם רוצים לראות אותם. יש להם דודים ומשפחה וחברים בחוץ-לארץ, הם רוצים לראות אותם. מספיק עם הצביעות הזאת. מספיק עם הצביעות הזאת.

מה שיפה זה הנופך, הסבא והסבתא שלהם רוצים שם לראות אותם. עכשיו תקשיבו טוב מה זה ההצגה הזאת פה. תקשיבו טוב גם כן מה זה ההצגה. למה המשרד שלך לא יוצא בחוק ההגירה? כולם ידברו על 400 ילדים. שיהיה לכם ברור, 400 ילדים זה כפול מינימום עשרה בני משפחה. הילד, לא.

אני מדבר, גברתי הנכבדה, ותקשיבי לי טוב.

אני טיפ-טיפה מתמצא יותר ממך בחוקי משרד הפנים.

אני פעם שנייה שר הפנים, טיפה מבין יותר ממך אבל ממש טיפ-טיפה,

ברגע שהוא מקבל פה אשרה,

אז הוא מקבל אוטומטית לאחיו. הוא מקבל לאחיו. אחר כך מה תגיד? מה תגידו כולכם פה? האבא שלו בארץ, יש לו תושבות, הבן שלו פה בארץ מקבל תושבות, תיזום חקיקה של חוק ההגירה שמונע, והאבא שלו לא יקבל אזרחות. תיזום חקיקה של חוק ההגירה שמונע את הבעיה.

אני יכול לתת תשובה קצרה,

אם אתם רוצים להקשיב פעם אחת ולתמיד מה אני באמת חושב, אז כדאי שתקשיבו לי. זה נושא מדי טעון מצד אחד, מצד שני יש פה הרבה צביעות. אתם מגלים פה, הבעיה שלך שאתה פחדן, חבר הכנסת גילאון. חבר הכנסת גילאון. אדוני היושב-ראש, תראה,

אני אסיים, חבר הכנסת גילאון. אני לא אמשיך לדבר, אני אקום ואצא. מותר לי לקום ולצאת, אין

הוא משיב עכשיו לחבר הכנסת אורון. יש לו הרבה צביעות, קשה לו לשמוע את הדברים האמיתיים. מה לעשות,

אני לא מגרש ילד ערירי שאין לו פה הורים, ושאף אחד לא יבלבל במוח. וכשבאים לפה פליטים, אלה לא נקראים פליטים. ואין הבדל בין מהגרי עבודה שבאים מאריתריאה וסודן ובין אלה שבאים מרומניה. ואתה תעמוד בבג"ץ, תגיד: אלה הכושים, אני לא רוצה אותם,

אני רוצה אותם? בושה וחרפה. בושה וחרפה. איזה הבדל יש? שאף אחד לא יבלבל במוח. בשנת 1996, אדוני היושב-ראש, אני הייתי בממשלה של נתניהו, ושם קמתי ואמרתי, מה זה משנה? לא לא לא, חבר הכנסת גילאון. כל מה שאני אומר זה לא משנה. כל מה שאני אומר לא משנה,

ואתה תמשיך עם הצביעות שלך,

חבר הכנסת גילאון, אם אדוני לא רוצה לשמוע,

אתה, אין לך שום אכפתיות ממדינת ישראל, כולך צביעות,

אל תשתמש, אבל תאמין לי, אני מרחם עליך. אני באמת מרחם עליך. אני מקווה שבעזרת השם תחזור

אני לא אומר שיגרשו את ה-800, כי קולו של ילד קטן, מכובדי היושב-ראש, זה לא קולו של ילד קטן. תאמין לי שאני רגיש לילדים האלה לא פחות מאף אחד שנמצא פה, וגם לא מאותם צבועים, הילדים שלי יודעים שהם נולדו בארץ כי אני הולדתי אותם בארץ ואשתי ילדה אותם בארץ. ונכדי כך, אותו הדבר. הם לא יודעים שהם פה, הם פה. אדוני היושב-ראש, אנחנו הרי צריכים לעבוד, כמו שאומר ג'ומס, עם חוכמה ועם לב,

יפה מאוד. כשאתה בא ואומר: מי שנולד פה נשאר, באותו רגע אמרת, לא, לא, לא. לא, רגע, סליחה, אין הבדל. אני לא מקבל את ההבדל. אדם שנולד פה, אם הוא יודע עברית, או שהוא לא יודע עברית, אני לא מקבל את הקריטריון הזה. זה קריטריון לא הגיוני בכלל. אם אומרים: מרים את הדגל או לא מרים את הדגל, לא מקובל עלי. אם העברית שלו עילגת או העברית שלו צחה, לא מקובל עלי. אם הוא אומר: אני רוצה לשרת,

לא מקובל עלי. תודיע שמי שיולד בארץ, שמי שבא לארץ באשרת עבודה ויולד בארץ, בתום תקופת,

זה מה שצריך להיות. זה גם מה שיהיה.

שלא, תוציאו חוק, זה מה שיהיה. יהיה חוק, אל תדאג. גם החוק בדרך. אבל תבין טוב מה קורה פה,

לגבי השאלה שלך. כשאתה בא ואומר שהוא נמצא פה, בגיל כזה או אחר,

אני לא יודע לגרש ילד בגיל יום, אותו לגרש, ובגיל שנה לא. בגיל שנה כן לגרש, ובגיל ארבע לא לגרש.

מי שיקום פה ויגיד שיש הבדל בין ילד בן יום לבין ילד בגיל חמש, אז שהוא ידבר עם הצביעות מול המראה. עם עצמו. מספיק עם הצביעות הזאת.

אני גם לא רואה הבדל בין ילד שבא מסודן לבין ילד שבא מרומניה. מספיק עם הצביעות בחגיגה הזאת. ברגע שאתה אומר שאתה משאיר ילד שנולד פה, זה מה שהיום עובר בין כל קבוצת הזרים, באותם ארגונים שקוראים לעצמם זכויות האדם, בשיתוף פעולה עם אותם חברי כנסת ושרים שמגלים פה, לצערי הרב,

וצריך להסיר את המסכה הזאת, כשאתה אומר: ילד נשאר,

ההגדרה "בייבי ויזה", שמגדירים אותם עובדים זרים, תופסת. מחר יהיו לך פה 10,000 ו-20,000 ו-30,000 ו-40,000 ילדים, בעקבותיהם עוד 100,000 ו-200,000 בני משפחות, כי כשאתה מאשר לילד להישאר פה,

אתה לא יכול להגיד, הרי אתה תגיד לי: הילד אזרח והאבא שלו לא מוכר פה,

והסבתא,

והאחים והדודים, ועל-פי חוק הכניסה לארץ כולם יכולים להיכנס.

חברים, תקשיבו טוב. פה קל מאוד להצטייר, קל מאוד להצטייר, חברת הכנסת אדטו, אני שמעתי אותך כבר ארבע פעמים. אני עונה לך על זה ואת חוזרת על זה עוד הפעם. אין לי בעיה, תמשיכי להגיד את זה כמה שאת רוצה.

תאמרי מה שאת רוצה,

ואני אענה לך בסוף. כבר עמדת פה עשר דקות,

שמעתי אותך.

שלא שמעתי אותם, אותך שמעתי בצורה מאוד ברורה. אז תקשיבי לי: ברגע שאתה מאשר ילד אחד, אתה מאשר אחד כפול

אתה מאשר 100, זה כפול, וזה לא רק כפול אותם 100 בני משפחה, אותם עשרה בני משפחה של אותו אחד. או 1,000 כפול. זה לפחות איזה 10,000 מסביב.

באותו רגע אמרת: הקריטריונים זה "בייבי ויזה" דהיינו, לבוא לפה לארץ, לחדור כתיירים, להוליד פה ילד, וזאת השיטה להישאר בארץ-ישראל. האם זה מה שאנחנו רוצים? ההבדל ביני וביניכם זה שאני צריך לכאורה להיות הרע, האחריות היא שלי,

לכם יש האחריות לעשות הצעות לסדר-היום ושאילתות,

אני בקואליציה, אתם באופוזיציה. מקובל עלי, אין ויכוח. אבל לי האחריות לגורל מדינת ישראל, ומי שמדבר על הבדלים בין אלה שבאו מאריתריאה לבין אלו מרומניה, הוא לא יודע מה הוא מדבר, כי זה לא יעמוד בבג"ץ. זה לא יעמוד בבג"ץ. וככה מסתננים לארץ-ישראל,

אלפים ורבבות ומאות אלפים. אני רוצה להזכיר לך, אדוני היושב-ראש, שאתה היית בממשלת נתניהו הראשונה. באו והתחילו לדבר אתי שרוצים עובדים זרים, גם לבנייה וגם לחקלאות. קמתי ואמרתי מעל לדוכן הזה, אדוני היושב-ראש, כמדומני היית אז סגן היושב-ראש, קמתי ואמרתי מעל לדוכן הזה, ואמרתי לממשלת ישראל, אפשר להוציא את זה מהסטנוגרמה של הממשלה, וגם של הכנסת, אמרתי: זה לא 5,000 עובדים זרים בחקלאות. זה לא 10,000 עובדים זרים בבנייה. זה מאות אלפי עובדים זרים פה בארץ, ואין מדינה בעולם שיודעת להתמודד עם גירוש של מאות אלפי עובדים זרים.

זה נשים הרות,

אף אחד לא יעמוד בזה. כולם גיחכו, אמרו: מה אתה מדבר, מה אתה מהלך אימים, מאות אלפים?

אורה נמיר עצמה אמרה לי: אני מצטערת שלא עמדתי בלחץ של רבין, זיכרונו לברכה, והסכמתי להביא לפה עובדים זרים.

אני זוכר את הנאום שלי בממשלה, כשקצב היה שר העבודה והרווחה אז, אליקים רובינשטיין היה היועץ המשפטי. הוצאתי מהסטנוגרמה, דיון קודם, שהיה לפני כמה שנים, עוד לפני שהייתי בממשלה. ואז הזהירו שאם יבוא לפה עובד זר אחד, אין לזה סוף. אף אחד לא יודע להתמודד עם זה. מה, אני אשים פה 50,000 פקחים שיתחילו להוציא עובדים זרים? נתחיל לרוץ אחרי כל עובד זר? כולם מדברים בשם האכיפה.

ודאי שצריך לאכוף. כמה שתאכוף, זה לא מספיק. אני אספר לכם סיפור, לאותם חברי כנסת שזה מעניין אותם,

הם כנים עם עצמם לפחות. יש פסיקת בית-משפט. באה לפה אשה נכה,

בקושי זזה, במצב סיעודי מורכב. הולכת פה במסדרונות הכנסת עם ליווי, בקושי מסתובבת. חלקם באים עם צינור לגרון, צינור נשימה לגרון. יש לה עובדת זרה שהתעברה, נכנסה להיריון, ועל-פי הנוהל היא לא יכולה להיות פה בהיריון. אם היא רוצה, בבקשה, במדינה שלה.

היא רוצה, היא יכולה להיות בהיריון, אין שום בעיה, שתהיה בפיליפינים. אבל מי שבא לעבוד, אותה אשה רוצה עובדת זרה בריאה שתעבוד, זה דבר הגיוני.

הגיוני או לא הגיוני? הגיוני, סביר, נכון, צודק, זה הנוהל.

היא עכשיו בשמירת היריון. בית-הדין לעבודה, אתם יודעים מה הוא פסק? שאפשר לפטר אותה?

שאי-אפשר לפטר אותה כי משרד התמ"ת לא נתן אישור

אותה נכה אומללה ומסכנה צריכה לשלם, היא בוכה לי, מאיפה, מאותם 5,000 או 6,000 או 7,000 שקלים של דמי הנכות, היא צריכה לשלם מתוך זה 4,000 כל חודש לאותה עובדת זרה שתהיה בבית בשמירת היריון, לא מחזירים אותה לחוץ-לארץ. הייתי מחזיר אותה לחוץ-לארץ שתעשה שמירת היריון בחוץ-לארץ ותישאר שם ותטפל בילדים. יש לה עוד ילדים בחוץ-לארץ.

היא תקבל משכורת מאותה נכה אומללה, והאומללה הזאת, אין מי שיחליף לה, אין מי שיאכיל אותה, אין מי שיקלח אותה, כי אין לה כסף להביא עובדת אחרת בעוד 4,000 שקלים. אז למה משרד הרווחה לא נכנסים פה,

בגלל זה מביאים עובדים זרים לסיעודיים. בגלל זה לא מביאים ישראלים עם כל הכבוד. לא שומעים אותך. אני שואלת: במקרה הספציפי הזה, האם לא מן הראוי, לאחת שנקלעה למצב הזה, אבל בוא נוציא את זה באמת מההקשר הזה של הילדים, כדי למצוא פתרון לאותה נכה אומללה, כי זה לא משהו, איזה פתרון? איזה פתרון? היא לא רוצה ללכת למוסד. איזה פתרון? קל לדבר, איזה פתרון? היא היתה יכולה להיעזר, הוא לא דיבר על, היום המדינה, תשנה חוק. נשנה חוק, וניתן לאותה סיעודית עוד,

לעובדת זרה,

מראש יכולים להביא בחשבון שעובד שבא לעבוד יכול להיקלע למצב בריאותי קשה,

אין לה מצב בריאותי קשה. אין לה מצב בריאותי קשה.

היא בהיריון, היא יכולה לחזור לבית שלה ולשמור שמירת היריון בבית שלה בפיליפינים. זה לא מצב בריאותי קשה. לא שומעים אותךְ, אי-אפשר. אנחנו לא מקיימים ישיבה בדיון הזה. בבקשה, הם עזבו, אין שאלות. תעמדו אתם, השר, קל מאוד, קל מאוד. אורלי, מאוד קל,

מאוד קל לבוא ולצעוק מספסלי הכנסת בלי להכיר את המשמעות.

יש לך אבא שהוא, בעל ניסיון, תשאלי את אבא שלך כמה שאלות בעניין הזה. תאמיני לי שהוא יענה לך יותר חריף ממני. אם קשה לך, תלך. לעצם השאלה, אני רוצה להתייחס אליה.

קשה לך, תלך הביתה, חבר הכנסת גילאון. חבר הכנסת גילאון, במה שאני מאמין ומה שאני רוצה. אתה מאיים עלי? הוא לא איים עליך, מה אתה רוצה? אתה, הוא אומר בצורה, אלה חיות מחמד, חבר הכנסת גילאון, אתה לא, ומה הוא יאמר. אתה לא תאמר לו מה הוא יאמר. אתה לא תאמר לו מה הוא יאמר. אדוני היושב-ראש, קודם חבר כנסת סולק מהמליאה אחרי שלושה-ארבעה,

הוא עדיין לא מסולק, אני מבקש להפסיק. אתה לא יכול, לא, הוא מדבר על איזה, אתה לא יכול לקרוא קריאות ביניים.

אני שואל שאלה. הוא לא רוצה לענות לך, חבר הכנסת.

הנה, אני מודיע לך, אם אתה רוצה, תשאל אותי ולא אותו. אני רוצה לומר לכולם:

אפשר לדבר, כל משפט שני כמעט זה כותרת, זה נפלא, זה נחמד. לגבי כותרת, כולם אוהבים, אחרי הכותרת הוא מרגיש טוב. אבל, אז בלי עובדים זרים. בלי עובדים זרים. מאה אחוז, אני בעד. את צודקת במאה אחוז. את צודקת במאה אחוז. אף עובד זר שלא יהיה פה, שישראלים יעבדו. חד-משמעית, את צודקת. את צודקת מאה אחוז. מאה אחוז נכון. אני חבר הכנסת מולה. חבר הכנסת אילן גילאון, אדוני רצה לומר הצעה אחרת. חבר הכנסת גילאון, אתה לא יכול להפריע. חבר הכנסת גילאון, עוד קריאה אחת אתה תוצא מהאולם. אני פוחד שלא, לא, אתה לא יכול להפריע לו. איזה מין דבר זה?

אני אומר בצורה מפורשת: האחריות עלי, גם בשונה מחלק גדול מאוד מהחברים פה או מרובכם. האחריות בסופו של דבר היא עלי כשר הפנים ועל הממשלה. אף אחד לא יכול לגרום או לקבוע שינויים והבדלים

גם אם נחוקק חוק והוא לא שוויוני, הרי בית-המשפט לא יאשר אותו.

כך זה בנוי פה. עכשיו, מי שיבוא ויאמר שיש הבדל

מסתנן או שוהה שלא כדין מאריתריאה או מסודן או מרומניה, בית-המשפט לא יקבל את זה. ומי שמאפשר בעצם לעובדים זרים לשהות פה שלא כחוק, או לילדי זרים לשהות שלא כחוק, אומר משפט אחד, הוא לא אומר 400 ילדים, הוא אומר רבבות של ילדים, והוא אומר מאות אלפי הורים, מסיבה פשוטה, מסיבה פשוטה כי אין דרך אחרת,

אם אתה מאפשר לילדי זרים להישאר פה,

אדוני היושב-ראש, למה עושים הבדל בין 400 לבין 800: אתה צודק. היה צריך להיות באמת, כל מי ששוהה פה שלא כחוק, הקריטריון היה צריך להיות: לקום ולחזור לחוץ-לארץ. הוא רוצה להגיש בקשה מסודרת כדת וכדין, יגיש את הבקשה מחוץ-לארץ, מהמדינה שלו, ולאחר מכן יבדקו ויחליטו אם כן או לא, אם זה עומד בקריטריונים או לא עומד בקריטריונים, או אם עומד בחוק, אם לא עומד בחוק.

הממשלה קיבלה החלטה לקבוע קריטריונים על סמך הממשלה הקודמת, איזה סוג של קריטריונים מסוימים, ואתם מכירים אותם. מהקריטריונים האלה יוצא שחלק נשארים וחלק לא נשארים. הרי אם יאשרו את כולם, אתם מכירים 1,400 ילדים. אני רוצה לגלות לכם שיש פה

הם לא רוצים להזדהות,

לכאורה יגרשו אותם, אז הם מחכים שיעברו שנה, שנתיים. הם ממשיכים במסתור שלהם כדי שיחולו עליהם אותם קריטריונים. למה לא מטפלים בקבלני כוח-האדם שבגללם עשרות ומאות אלפים נמצאים בארץ? כי יש להם לובי ויש להם כסף. למה אתה לא סוגר, קבלני כוח-אדם של מאות אלפי אנשים הנמצאים בארץ. אדוני היושב-ראש, אתה שואל לעניין ואני שמח להשיב לך. התשובה היא אחת: הם לא קבלני כוח-אדם שבעיני,

משרד התמ"ת בתקופתי וגם היום, החמרה חריפה ביותר, שוללים את הרשיון, והם עושים עבודה מצוינת וכך צריך להיות. זה לא העניין של חברת כוח-אדם כן או לא.

שברגע שהעובדים צופים בנו ורואים שיש פה כזה דיון, ויש גם הרבה מאוד צביעות, והרבה כותרות, הם מבינים היטב שהקריטריון זה "בייבי ויזה". הם מבינים היטב שאת התיירים שבאים מחוץ-לארץ, הוא השתקע פה ויקבל פה אזרחות,

הוא יודע שכנסת ישראל לא עומדת בלחץ, וממשלת ישראל לא עומדת בלחץ של כנסת ישראל, וכנסת ישראל בלחץ התקשורתי, וכך הוא מבין שהדרך לבוא לארץ-ישראל סלולה, כמו אותם סודנים שבאים מסודן ומאריתריאה. הם באים באותה שיטה. אדוני היושב-ראש, הם באים באותה שיטה. אני אספר איך הם באים. הם באים לארץ, הם עוברים את הגבול כי אומרים להם שיש פה מקומות עבודה.

מי שחס על העובדים הזרים האלה שקודם כול יחוס על מאות, על מאות אלפי עובדים ישראלים שאין להם מקומות עבודה, ושיחוס גם על ערביי ישראל שאין להם מקומות עבודה, ושיפסיקו עם הצביעות הזאת, משום שאין הבדל, הוא לא שומע אותך. חברי הכנסת. כולם יגבו אותך, חבר הכנסת מולה, הוא מדבר עכשיו, אתם לא מתווכחים אתו עכשיו, הוא אומר את דעתו. מה זה הזלזול הזה? זו תשובה של שר? חבר הכנסת גילאון, אני לא רוצה לבחור בו. אני אעשה צעד חסר תקדים, אני אקום ואפסיק את הנאום שלי, שלא תהיה איפה ואיפה. חבר הכנסת קודם יצא החוצה, בפעם השנייה והשלישית. הוא ממשיך לדבר ולהפריע לי בלי הפסקה, והוא עוד יושב פה. אני איאלץ להוציא אותך. כן, אני איאלץ להוציא אותו. הצביעות פה חוגגת, מה לעשות. כפי שאני רואה את הדבר, כל אחד מביע את דעתו, דעה אחת לפני הדעה האחרת, כי פה שני הדברים הם,

שאף אחד לא יהיה יפה נפש, ואף אחד לא יהיה הטוב, ישחק בהצגה שהוא הטוב ואני הרע.

אם אתה מאשר בלי קריטריונים, זה לעבור מבחן בג"ץ.

הרי מה קרה? למה יש פה עוד, ועוד מאות אלפים יהיו לנו? כי בהתחלה אמרת זה הקריטריונים. אחר כך הממשלה הזאת, בשונה מהממשלה הקודמת, אפילו הקלה בקריטריונים.

אדוני היושב-ראש, ייכנסו עוד 1,000. כבר היום,

בקריטריונים זה לא יהיה 800, זה יכול להגיע גם ל-1,400,

יש לך בערד, יש לך באילת, יש לך בכל הארץ.

אולי זה יגיע גם ל-2,000 ו-3,000? ואם אתה מאשר אותם הפעם, בשנה הבאה זה יהיה 5,000, ובעוד שנתיים זה יהיה 10,000. בצדק רב, הם מזהים בדיוק את החולשה של מדינת ישראל, הם מזהים את החולשה של הממשלה, הם מזהים את הצביעות של חלק מחברי הממשלה והכנסת, הם מזהים את הגל, הקמפיין התקשורתי. הם כך יחדרו לארץ בהמוניהם. אותו דבר אמרתי בשנת 1996, שיהיו פה מאות אלפים. כולם גיחכו. יש פה מאות אלפים. ואני אומר לכם היום, אם הממשלה תאשר ונמשיך באותה הצגה, יהיו פה עשרות אלפי ילדים שלהם יהיו עשרות אלפי כפול הורים, וסבים וסבתות, מאות אלפי אנשים שיקבלו אזרחות. מאיפה נממן את הכסף, לצבא, לביטחון,

לביטוח לאומי? מדינת ישראל, איזה סדרי עדיפויות תקבע? איזה סדרי עדיפויות מדינת ישראל תקבע? תעצרו אותם באילת. תעצרו אותם באילת, מאוד חכם לומר את זה.

אני עונה לך, חברת הכנסת אדטו. אני אענה לך. אני אענה לך. תעצרו אותם באילת, גם אני אמרתי ככה כשישבתי על הספסל ולא הבנתי הרבה מה קורה.

אני לא בא אלייך בטענות, חלילה. משרד המשפטים אומר

כשבאים לך עשרות, בחודש באים איזה 300 או 400 אנשים.

טוב מאוד, אתה עושה בשכל. מספיק להיעלב. אני הולך. חבר הכנסת גילאון, לך לשלום בלי להיעלב. אני לא מבין מה הוא אמר. אתה לא מבין? תשאל מישהו שהבין והוא יסביר לך. בבקשה. אני מוכן להסביר לך כמה פעמים כדי שתבין,

אני מוכן להסביר לך כמה פעמים שאתה רוצה. אתה בסוף תבין, ואני מקווה שתחזור בתשובה ותייצג את העמדות שלי אפילו יותר חזק ממני, בעזרת השם.

אני לא מתייאש מאף יהודי.

זה שאני דיסלקט אני לא מבין, אבל, אני, יכול להיות. יכול להיות.

הוא אמר לי שהוא, אני מבקש גם מהשר וגם מחבר הכנסת לא לדבר באופן ישיר האחד עם השני. לדבר באמצעותי. חברת הכנסת אדטו, שאלת שאלה ואני רוצה לענות.

גם אני שאלתי: מה פתאום נותנים להם לעבור ככה את גבול מדינת ישראל?

הגבול פרוץ?

מכשול,

גם אם היית בממשלה, אם היית שרה בממשלה היית מרימה ידיים,

מכשול, צריך לעשות מכרז ולבחור גוף, וייבחר בקרוב גוף, ויהיה מכרז, וייבחר מי שייבחר, ולוקח שלוש שנים לעשות מכשול. מכשול באזור הדרום. באתי ואמרתי: אין מכשול, בואו נעשה לפחות חסימה במעברים,

נקרא לזה לא מכשול פיזי, אלא מכשול אנושי, שישב, יגיד לאנשים: לא עוברים את הגבול. אומרים במשרד המשפטים שכשאדם הוא לא אויב, והוא רוצה לעבור את הגבול, אתה לא יודע אם הוא פליט או לא פליט, ואתה לא יכול לעצור אותו.

פעם אחת ולתמיד כדאי לעשות סדר. בפליטים מדובר, מתוך 20,000 אולי, זה שולי שבשולי שבשולי, זה אחד, שניים או שלושה. מדינת ישראל חתומה באו"ם על אמנה בין-לאומית שמי שפליט מוכר,

באמת פליט, ועובר את כל הליך הבדיקה והוא מוכר כפליט,

אף אחד לא ימצא אותי זורק אדם שהוא פליט בחזרה למדינת אויב.

זה בדיוק הלב היהודי, זה הלב וזאת החוכמה. מי שבאמת פליט יקבל את כל הגיבוי שצריך לקבל. אבל לא מדובר בפליטים. מדובר ביותר מ-20,000 שמסתננים, כולם רוצים לעבוד. מהגרי עבודה.

הייתי אצל מובארק לפני כמה שנים, כשהייתי שר התמ"ת, ואז סיפרתי לו בשליחות של אולמרט: בוא נעשה משהו, בוא נעשה משהו לגבי המסתננים. מה הוא אמר לי?

אמרתי לו: למה אתה אומר לי ככה? הוא אמר: כי מי שלא רוצה שייכנסו למדינה שלו, שלא ייתן להם מקומות עבודה. אתם נותנים להם מקומות עבודה, הם מבינים את השיטה, הם באים לעבוד פה. זה מה שהוא אמר לי. אני בא להוציא להם את אשרת העבודה. אומרים לי משרד המשפטים: אז מה, הוא יגנוב?

הוא יאנוס? זה למקומות עבודה. ואז, זה הכדור שחוזר חלילה. התשובה שלי היא אחת:

כן להפסיק את מקומות העבודה, וקיבלתי החלטה לא לאפשר להם לעבוד, ומעסיק שיעביד אותם, תהיה אכיפה חריפה נגד אותו מעסיק שמעסיק אותם. לבנות להם במקום בתי כליאה, הרי היום המהלך הוא מזעזע, הם עוברים את הגבול, יש פה "שאטל" של הצבא, לוקח אותם, מעביר אותם לבית-סוהר. שם זה בקו"ם חמישה כוכבים. שם זה חמישה כוכבים.

הוא מקבל שם אוכל, טלוויזיה והכול, עיתונים והכול. אחרי חודש- חודשיים או שבוע או שבועיים או שלושה שבועות,

תלוי לפי המקומות שיש בבתי-הסוהר, הוא יוצא לעבוד. הוא יודע את זה. הם מכירים, אגב. את כל המסלול הזה הם מכירים.

אז מחר אני אבוא ואגיד: אני מכיר בילד שלו. ודאי שאם אני מכיר בילד שלו שווה לו לעבור את כל המסלול הזה, לקבל פה מקומות עבודה, ושאני אכיר בילד שלו. בעצם העובדה שאני מכיר בו בעבודה, או מכיר בילד שלו, יהיו לי פה מאות אלפים. להפסיק עם הצביעות הזאת. אין חוכמות פה. אם אני מכיר בילד אחד פה בארץ, זה אלפי ילדים וזה עשרות אלפי ילדים וזה מאות אלפי אזרחים פה. זה לא שאני נגד ילד זר, מי שרוצה, לא שאני גזען, חלילה וחס. אבל יש כאלה שרוצים, לא, חלילה וחס. אני כבר מסיים, ואחרי זה נשמע אותך. לא שאני רע יותר ממישהו אחר פה. למישהו יש פה לב יותר טוב משלי? יש פה הרבה יותר צביעות, זה כן. לא לב יותר טוב. אין הבדל. למה לזה כן ולזה לא? למה למסתנן הזה כן ולמסתנן הזה לא? אז קובעים קריטריונים. מתכנסים חכמי חלם ועושים קריטריונים. איזה קריטריונים? אולי שנה,

אולי שלוש שנים, אולי מדבר עברית, אולי מרים דגל, אולי הוא אומר שהוא רוצה להתגייס. תאמינו לי, אני מבטיח לכם, לא מאות אלפים כאלה יש לי. אני יכול להביא לכם מיליונים.

כבר בדרך לפה, על-פי הצפי וההערכות, בין חצי מיליון למיליון-וחצי שניים. יואל חסון מאשר את זה. לא בסודן,

ישראל, ישראל. תעצרו אותם. תוציאו אותם? אתה לא יכול להוציא אותם, כי יש להם ילדים. איך תוציא אותם? בוא נראה אותך מגרש אותם. בוא נראה אותך מגרש אותם, גיבור גדול. איך תעצרו אותם?

לכן,

יש מסר אחד, כמה שהוא קשה וחריף, מסר אחד, אחד ואחד, לא יותר: לא ישבו פה אנשים שלא כחוק.

ייכנסו לישראל באופן לא חוקי. לא ישבו פה שלא כחוק ומי שעושה את זה לא יגורש, וכל הכנסת תיתן גיבוי, ותפסיק להיות צבועה. אותו אדם ילך הביתה, לארצו ולמולדתו ולבית אביו, ולסבא ולסבתא שלו, אחרי כל הכסף שהוא עשה פה והרוויח,

אין לי בעיה עם זה. אסור להשאיר פה אף משפחה ששוהה פה שלא כחוק, אף משפחה. שאף אחד לא ישתמש בילדים האלה, כי זה צביעות. כי אם אותו אבא יגיד לילד: שלום, עכשיו היינו פה כמה שנים, שלטון החוק מעניין אותם רק כשזה נגד יהודים. רק אז שלטון החוק מעניין אותם. די, די, די. חבר הכנסת בן-ארי, אתה כבר עומד ומדבר, לא רק יושב ומדבר.

הוא דיבר פה בלי סוף, ולא עצרת אותו. עד שקמת בן-ארי ולימדת אותנו מה זה גזענות. כל הכבוד. רק נגדי אתה

אדוני, נא לצאת מייד.

אני חשבתי שאולי חזרת בך מדרכך. הוא דיבר פה, נא להוציא אותו מייד. אל תחזור לישיבה היום. אני מודיע לך עכשיו: אל תחזור לישיבה היום. (חבר הכנסת מיכאל בן-ארי יוצא מאולם המליאה.) הוא קיבל פס. תענה רק על עוד שאלה אחת: למה 400 ולא 600 או לא 700? הוא אמר זאת בצורה ברורה. הוא מתנגד לכל ה-1,200. בעיני, באמת אסור שיקבעו אחד או שניים. אסור. בעניין הדעה שלי: מי שנכנס לפה שלא כחוק או שוהה שלא כחוק, יחזור לארצו. הוא רוצה להיות אזרח? חברים, סגן ראש הממשלה כמעט שעה על הבמה. אפשר שאלה? לא לא, חבר'ה, כל אחד מגיע עכשיו, ואנחנו כבר שומעים שאנחנו צבועים, אנחנו כבר שומעים שעה.

יש אנשים שנרשמו להצעה אחרת, והם יקבלו את זכות הדיבור.

אדוני סגן ראש הממשלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני חושב שאתה מציג את העניין כבעיה במכלול שלם, ובזה אני חושב שאתה צודק במאת האחוזים.

השאלה היא, אתה יודע מה האיום שמגיע ומתחיל להתפתח מכיוון מצרים? והאיום הוא לא רק בחדירה של מסתננים, אלא ראינו גם את חמשת ה"גראדים" שהיו לנו לפני שבוע וכו'. אני שאלתי את ראש הממשלה, שאלתי את שר הביטחון ואני שואל אותך כסגן ראש הממשלה, מדוע אתם לא פונים למצרים ואומרים להם: רבותי, בואו נשב לדון עכשיו על הסכם מפני שהנושא הוא, אתה מרחיב אותו, והרבה. אני אין לי בעיה. למה לא מתחילים את הגדר, זאת השאלה. לא לא, זה כבר נושא, זה קשור ל-400,000 והוא יודע. לפני חמש שנים כתבתי לאריק שרון שיתחילו עם הגדר. אני אענה לך. קודם כול, פנינו למצרים. אני כבר מגלה לך. הממשלה הקודמת, אתה היית שר בממשלה הקודמת, יעקב, ואז כבר העליתי את זה כמה פעמים. לא הייתי שר הפנים, הייתי שר התמ"ת, ודרשתי גדר. ראש הממשלה אולמרט קיים כמה דיונים, היה ויכוח בין הצבא לבין מע"צ מי עושה את זה, איך עושים את זה ומתי להוציא מכרז. לצערי הרב, אנחנו פשוט כובלים את

בביורוקרטיה הנוראה הזאת, ובינתיים הממשלה הקודמת, לצערי הרב, לא קיבלה החלטה להקים מכשול.

דווקא הממשלה הזאת, שתוקפים אותה בעניין הזה, עשתה יותר מכל ממשלה אחרת, יצאה לדרך עם הקמת מכשול ותקצבה את המכשול הזה.

ישראל, דיברתי עם מובארק באופן אישי, בשליחות של אולמרט, כשהייתי בביקור אצלו, בפגישה אצלו, והוא אמר לי בצורה מאוד מפורשת, הוא אמר: אנחנו עושים את כל המאמצים,

העובדה שאתם מקבלים אותם לעבודה גורמת לכך שאי-אפשר לעצור את הסחף. לכן קיבלתי החלטה לא לאפשר להם לעבוד, ואני מותקף על כך. אני תמיד אהיה מותקף. לא יעזור כלום. תמיד אני עם קרניים, במקרה הזה, כי יש צד של טוב וצד של רע, יש צד של יפי נפש ויש צד של אנשים אמיתיים. יש צביעות ויש אמת, אז אני בצד האמת לפחות.

למרות הכול, הם לא יקבלו אשרת עבודה. אחרי שהם לא יקבלו אשרת עבודה אנחנו נבנה להם את המתקנים, מתקני מעבר,

במתקני מעבר, ואני מרוויח פה כמה דברים. קודם כול, אלה שרוצים לבוא יבינו שאין להם פה מקומות עבודה, לא יהיה "שאטל" שיעביר אותם לבקו"ם, דהיינו במקרה הזה מעצר, ומהמעצר הם בעבודה. ה"שאטל" הזה כבר לא יעבוד. יהיה מכשול בתוך שנה-שנתיים. עד שתיגמר הקמת המכשול,

עד אז ביקשתי מראש הממשלה ומשר הביטחון לעשות מכשול אנושי של צבא ומפזרי הפגנה. מי שחודר שלא כחוק, לפזר אותו כמו בכל הפגנה. אתה רוצה לחדור לארץ מעבר לגבול, תחזור. פה משרד המשפטים גם מתנגד, יש חוק בין-לאומי, לא כל מה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים. מכל מקום, המכשול קום יקום, בעזרת השם. אני אשרת עבודה, לא אתן לאף אחד לעבוד. לא יהיו להם מקומות עבודה. ייבנו להם מתקני מעבר, מתקנים זמניים. פניתי לשר החוץ וביקשתי ממנו שיעשה הסעות,

קחו את זה ככותרת מבחינתי. להסיע, רובם מאריתריאה.

להעלות אותם למטוסים ולהחזיר אותם לאריתריאה. יש לנו יחסים דיפלומטיים עם אריתריאה.

להעלות אותם לאריתריאה, בוא נקבל פה עוד מיליון. אם הם לא רוצים אותם, יש עוד כמה מיליונים שרוצים לבוא דווקא למדינת ישראל, ואז אנחנו נצטרך לעזוב את הארץ. אז אני בדעה, לקחת אותם במטוסים, להחזיר אותם לארצם ולמולדתם.

אני גזען. שיגידו. אני בדעה שיעמיסו

2,000, 3,000 ו-7,000 ו-8,000 ו-10,000,

ולא לתת להם מקומות עבודה פה, ולהקים מכשול, ומכשול גם פיזי וגם אנושי, וגם אמצעים לפיזור הפגנות, שאף אחד לא יחדור לארץ, אחרת אנחנו מאבדים את המדינה. אני חוזר, ההסתננות מהדרום זה איום על מדינת ישראל, איום קיומי על מדינת ישראל. באנו פה לארץ. בשנים הבאות, עם כל ההצגות מסביב, יהיו פה מאות אלפים ומיליון או שניים זרים, ב-10 20 השנים הבאות. אז אנחנו צריכים לחזור, אנחנו, לחוץ-לארץ? איפה אני אגור?

למרוקו?

לפולין? זאת המדינה שלנו או לא המדינה שלנו? אז מה יש פה, רחמנים ולא רחמנים? אז משתמשים בשם הילדים? וכי אני מתאכזר לילדים? ההורים האלה משתמשים בילדים, ההורים משתמשים בהם כמגן אנושי, כפוליסת ביטוח, וחברי כנסת מצטרפים להצגה הזאת. אני לא מגרש ילדים, אני מבקש מההורים, שהית פה שלא כחוק, חדרת שלא כחוק, תחזור לארצך, למולדתך, ולסבא ולסבתא שלך ולבית שלך, עם כל הכסף שהצלחת להשיג במסגרת העבודה במדינת ישראל. מדינת ישראל היא לא מדינת הגירה לכל דורש. אדוני מציע להעביר, או מסכים שזה יהיה, אני מציע להעביר את זה לפרלמנט של סודן או של אירן, שם ידונו בעניין. טוב, תודה רבה. ובכן, יש לנו הצעות אחרות. השר הציע להעביר את זה. שלוש הצעות אחרות: האחת של חבר הכנסת דב חנין, השנייה של חבר הכנסת נחמן שי והשלישית של חברת הכנסת דליה איציק.

שלושתם ידברו. בבקשה, חבר הכנסת חנין. אדוני היושב-ראש,

באותו יום שבו החליטה הממשלה על גירוש 400 ילדים ישראלים שהם בנים לעובדים זרים, באותו יום ממש, באותה ישיבה ממש, היא החליטה לייבא 300 עובדים זרים חדשים.

וכאן נמצאת הבעיה. אמרו שאין לממשלה מדיניות? יש לממשלה מדיניות, לממשלה הזאת, וגם לממשלות הקודמות. בשתי מלים, המדיניות הזאת היא "דלת מסתובבת". דלת מסתובבת. בצד האחד מגרשים את הילדים ובני המשפחות שלהם, בצד השני מייבאים עובדים חדשים. בין שני הצדדים של הדלת המסתובבת יש קשר מאוד הדוק, כי העובדים הזרים הרי יובאו לישראל כעובדים זולים וחסרי הגנה. כשהם משתלבים בארץ הם פחות חסרי הגנה, פחות זולים, וגם פחות נוחים לניהול, ולכן נפטרים מהם, ולכן מביאים במקומם. ויש גם מי שמרוויח מייבוא העובדים האלה.

אדוני היושב-ראש, יש הפתעה, כאשר מייבאים את העובדים, מגלים, למרבה ההפתעה, שהעובדים שייבאנו הם לא רק מכונות של קיטוף, והם לא רק מכונות של החתלה של הקשישים שלנו, והם אפילו לא רק מכונות של בנייה של בניינים. הפתעה, יש להם ידיים, יש להם רגליים, יש להם ראש, הם בני-אדם, הם מתאהבים, הם עושים ילדים.

אדוני היושב-ראש, שהביטוי של היום שייך לסגן ראש הממשלה,

עושים ילדים שלא כדין. אני מנסה להבין למה סגן ראש הממשלה התכוון, ועד היום אני לא מצליח להבין, אבל סגן ראש הממשלה יצא מאתנו והוא לא נותר להסביר לנו מהו הרעיון של ה"עושים ילדים שלא כדין". אז שלא כדין אבל לגמרי כדרך הטבע הם גם עושים ילדים. הוא התכוון לומר שאדם בא לעבוד, הוא לא בא ללדת. זה מה שהוא אמר. זאת אומרת, הוא בא לעבוד, הוא בא לחיות פה. הוא בא לשעה לעבוד. ואם הוא נכנס להיריון, או מתעבר, או מה שלא יהיה, הוא עובר דבר שהוא בבחינת חריגה מהתנאי שלגביו הוא קיבל אישור כניסה לארץ. הוא קיבל אישור כניסה לארץ, הוא עובד בארץ במשך שנים.

חס וחלילה. למה לא?

היושב-ראש רק הסביר את דברי סגן ראש הממשלה. ברור לי שאלה לא דברי היושב-ראש.

אני לא רוצה לומר דבר, הוא כאילו אמר איזה אבסורד. הוא אמר: לא, אדם שבא לעבוד לא בא ללדת. אבל אנשים באים לשנים לארץ. זה מה שהוא אמר.

אני יודע,

שאתה רק מנווט. שאל אותי בתמיהה השר איתן,

תנאי להגעתם לארץ הוא עיקורם. אמרתי לו: חס וחלילה.

אני אמרתי מה אמר השר כשהוא עמד פה. הוא לא דיבר, ברור.

אדוני היושב-ראש, שכאשר האנשים האלה נמצאים אתנו, והם נמצאים אתנו שנים, בדרך הטבע הם חיים, הם נושמים, הם מתאהבים. הם בני-אדם, אין מה לעשות, וטוב שהם בני-אדם. אנחנו לא יכולים לצפות מבני-אדם שיפסיקו להיות בני-אדם רק מכיוון שנתנו להם רשיון להגיע לארצנו הקדושה. ולכן, כיוון שהם בני-אדם, והם מתאהבים, ומכירים, ויולדים ילדים, והילדים האלה הולכים לגני-ילדים, והולכים לבתי-ספר, ולומדים עם חבריהם, הילדים הישראלים האחרים, הם חלק מהחברה הישראלית. צריך להיות באמת באמת ערל לב, במובן העמוק והקשה של המלה הזאת, כדי לקרוע את הילדים האלה מהחברה שלהם, כדי לנתק אותם מבתי-הספר שלהם ומהחברים שלהם, ולשלח אותם, איך אמר סגן ראש הממשלה? "עם כל הכסף שלהם" אני לא יודע כמה כסף זה, אל בני משפחותיהם, שאני לא יודע מי הם, אל הארצות שהם לא מכירים אותן, ובחלק מהמצבים הם אפילו לא יודעים את שפתן. אדוני היושב-ראש, 400 ילדים, תסיים.

400 ילדים, אני מכיר רק בודדים מהם, אבל אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, בכל הכאב ובכל האחריות, אני באמת לא מבין למה מגרשים אותם. אני לא מבין את זה. אני לא מבין. הילדים האלה הם הבעיה הדמוגרפית? הילדים האלה הם איום על החברה הישראלית? הילדים האלה הרי כל כך רוצים להשתייך, כל כך רוצים להיות חלק מהחברה הזאת. איפה המצפון האנושי שלנו? דיברו פה על לב יהודי, איפה הלב היהודי שלנו?

חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. אני לא מגביל את ההצעות האחרות, אבל בכל זאת, תגבילו את עצמכם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת היא שלא על 400 הילדים האלה אנחנו מדברים היום, אלא על עצמנו. לא על מה יקרה להם, אלא על מה יקרה לנו. לא איפה הם יעמדו, אלא איפה אנחנו נעמוד ביום מן הימים. זאת האמת. זה הדיון האמיתי. לכן ההתדיינות אם יהיו 400, יהיו 800,

זה לשאול את עצמנו איפה החברה הישראלית רוצה לראות את עצמה, מה אופיה של מדינת ישראל, איזה מין מדינה אנחנו באמת. לכן הדיון הזה מחמיץ את המטרה, ולכן הוא לא נוגע בנקודות הנכונות. ואני אומר לכם, כמי שנולד בארץ הזאת, גדל בה, מבין את מצוקותיה, מבין שצריך פועלים או עובדים זרים כי כך מסתדרות וכך פועלות מדינות אחרות בעולם, זה הפך להיות חלק מהמציאות שלנו, אנחנו באותה מידה צריכים לגלות את החמלה האנושית, שבשבילה ובגללה אנחנו פה, ובגללה אנחנו מדינה יהודית, ובגללה יש לנו מוסר יהודי, שאנחנו מחויבים בו ואנחנו לא יכולים להחליט שהוא תקף רק לנו ולא תקף להם.

אדוני היושב-ראש, המעט שאנחנו יכולים, מובן שאני דוחה את ההחלטה הזאת, מובן שאני רוצה בהישארותם בישראל, המעט שאנחנו יכולים לעשות זה לקיים דיון במליאה הזאת ולא לדחות אותו לאחת הוועדות. אתה יכול רק לבקש באופן פורמלי להסיר מסדר-היום, כי, אתה לא יכול לבקש דיון במליאה, כי את זה ביקש חבר הכנסת חיים אורון, כשאתה מבקש הצעה אחרת.

רק מבחינה פורמלית. חברת הכנסת דליה איציק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, יוצא לי לשמוע את ההערות שלך, אדוני השר, ואני חושבת לעצמי מה היית משיב אילו היית במקומו של שר הפנים. אדוני היושב-ראש, 400 הילדים הם הרי לא באמת הסיפור. ישראל היתה צריכה לשבת, המדינה היתה צריכה לקבוע קריטריונים. היא קבעה קריטריונים, ומשקרה מה שקרה עם הילדים הללו היא היתה צריכה לדעת להעביר אותם בכבוד ולהשאיר אותם במדינת ישראל.

צודק השר כשהוא מדבר על מדיניות הגירה. אני לא מכירה, בארצות-הברית שעה אחת אם אתה תעבור על שעת ההגירה שלך, לעולם לא תיכנס לשם יותר אם עשית את זה בלי רשות. כך זה גם צריך להיות. אבל מה שמקומם אותי, ובגלל זה לקחתי את רשות הדיבור, זה ההסתה שמתקיימת נגד העובדים הזרים. אני שומעת שהם לוקחים את מקומות העבודה של הישראלים. אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, אמא שלי היתה חולה מאוד, בטיפול נמרץ, קרוב לכמה חודשים טובים. הילדים המסורים שלה עשו הכול כדי שהיא תחיה.

גם הילדים המסורים שלה לא היו עושים את מה שהעובדים הזרים עשו בשבילה. וכל הצביעות הזאת, כאילו הם תופסים מקומות עבודה של ישראלים, זאת הסתה נוראית. כל אחד מאתנו מכיר את זה מההורים שלו והבית שלו ובתי-החולים. מה שהאנשים הללו עושים,

ישראלי אחד, לא היה עושה עם פי כמה וכמה תשלומים. ולכן ההסתה הזאת נגדם היא בלתי נסבלת, אף שחלקם נמצאים פה בתנאים מחפירים ממש. על זה אני מתקוממת, וחבל שהשר לא נמצא כאן.

רבותי חברי הכנסת, אתם רוצים דיון במליאה אני מבין. אז אנחנו נצביע. מי שבעד הוא בעד דיון במליאה, מי שנגד מבקש להסיר מסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, נא לשבת.

אתה יודע להסביר למה השר כל כך כעס עלינו? נדמה לי שהשר כעס עליכם כמו שכעס על הממשלה, וכעס על אותם אלה הרואים את הנושא של העובדים הזרים כדבר שאינו איום אסטרטגי על מדינת ישראל. כולנו מסכימים שזה איום. והזעקות נגד או בעד עובדים זרים הן לרוחב הלוח הפוליטי. יש כאלה ויש כאלה כמובן. כל אדם הוא עולם ומלואו, כל אחד בפני עצמו, אי-אפשר לומר שאין לנו בעיה. הנושא הזה הוא נושא שנמצא ויימצא על סדר-היום, ואנחנו נצביע. זה לא השתמע מאף אחד.

מילא כעס עלינו, אבל למה כל כך לזלזל באינטליגנציה שלנו? חבר הכנסת גילאון, אם היתה לי הזדמנות,

אני כנראה הייתי מצביע בעדך. אני לא יודע, אני לא אומר אתה לגבי.

הייתי מצביע באופן אישי. אבל אני לא הצבעתי בעדך. הצבעתי בעד מפלגתי. כל אחד נבחר פה על-ידי הבוחרים שלו. למה אתה מזלזל בבוחרים של דובר כזה או אחר? כל אדם נבחר על-פי, הוא נבחר. חבר הכנסת גילאון, אתה מערער, אתה אולי קובע שיכולים להיבחר רק אנשים כאלה או אחרים. למה הוא אמר: "פועלים רומנים"? למה הוא אמר? כי ככה הוא. בוודאי הציבור ישפוט. אבל הציבור ישפוט בסופו של דבר. אנחנו נשמור על כללי המשחק וכללי האתיקה. אם יש בעיה בכללי האתיקה, פתוחה לפניך הדרך. אם יש בעיה בכללי המשחק, אני פה. רבותי חברי הכנסת, נצביע: הצעות לסדר-יום של חבר הכנסת חיים אורון וחברת הכנסת רחל אדטו בנושא: החלטת הממשלה בנוגע לילדי העובדים הזרים.

מי שבעד הוא בעד מליאה. ומי נגד? להסיר.

נא להצביע. ההצעה לכלול את

13 בעד, אחד נמנע. אני קובע שהחלטת הממשלה בנוגע לילדי העובדים הזרים, הנושא יידון במליאת הכנסת על-פי אישורה של המליאה. תודה רבה. הדיון יתקיים בבוא העת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בנושא: מסעות התלמידים לפולין, הצעת חברי הכנסת אילן גילאון,

מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא: בעיות וקשיים בפיקוח ואכיפה בספרי לימוד, לקראת שנת הלימודים תשע"א.

תודה רבה. הצעות לסדר-היום מס' 3749 ו-3752: תוצאותיו והשלכותיו של החרם הפלסטיני על תושבי יהודה ושומרון, מטעם סיעות ישראל ביתנו, האיחוד הלאומי,

הבית היהודי ויהדות התורה. ינמק חבר הכנסת רוברט אילטוב, ואחריו, חבר הכנסת אריה אלדד. בבקשה, לכל אחד מכם עשר דקות. ישיב השר מיכאל איתן. כבוד יושב-ראש הכנסת, הדיון הקודם היה מרתק מאוד,

שחרגנו מכל הזמנים ומכל התקנון של הכנסת. כל הדוברים, חברת הכנסת רחל אדטו דיברה חמש דקות במקום עשר דקות. חבר הכנסת חיים אורון הסתפק בתשע דקות. ואני חושב שכל דיון שעולה פה היום הוא חשוב מאוד למדינת ישראל, בוודאי וודאי.

לא יקופח זמנך ולו בשנייה אחת.

לא לא, אני, הוא יסתפק בעשר דקות שתהיינה מלאות. אני חושב שאני אסתפק גם בחמש דקות. אין לי בעיה עם הזמנים. העיקר הוא באמת להעביר את המסר. בבקשה. נא להתחיל. כבוד היושב-ראש,

אני חושב שהנושא שאני וסיעתי עם סיעות אחרות העלינו, הוא באמת עלה בכמה ועדות בכנסת, ודנו איך אנחנו נטפל ברשות הפלסטינית כאן, ואיך אנחנו נטפל בהם שם, אבל אני רוצה להעלות פה סוגיה אחרת. שתי ההחלטות שקיבל סלאם פיאד עם אבו מאזן, האחת זה החרם על מוצרים מיהודה ושומרון,

לאסור על עובדים להגיע לעבודה ביהודה ושומרון, יש להן פירוש, מסר והסבר ומגמות. המגמות הן מאוד מסוכנות, לאו דווקא למדינת ישראל, אלא יותר לרשות הפלסטינית. מדינת ישראל יודעת לטפל בנושא כשהעובדים הפלסטינים לא מתייצבים לעבודה, מדינת ישראל יודעת לטפל בטרור, מדינת ישראל יודעת לטפל בבעיות כלכליות. את כל זה הפלסטינים לא יודעים לעשות. שתי הסוגיות האלה, בעצם למה הן גורמות? הסוגיה הראשונה, שהיא חרם על המוצרים מיהודה ושומרון, זה ליצור הכפשה של מדינת ישראל, כי כשבעולם,

מדברים על חרם על המוצרים ביהודה ושומרון, לא מתייחסים ליהודה ושומרון, מתייחסים למדינת ישראל, ואז כל העולם יודע שהפלסטינים מחרימים את המוצרים הישראליים, כי איזה אזרח בגרמניה או באנגליה יודע להבדיל? בגדול, אף אחד לא יודע להבדיל, אז במסגרת הזאת, של הפעולה הכללית של הרשות הפלסטינית להכפשה של מדינת ישראל בעיני העולם, הם משיגים בנגזרת הזאת את יעדם, וכתוצאה מזה מדינת ישראל נפגעת, לאו דווקא מהחרם עצמו, אלא מהתדמית שהם מנסים ליצור למדינת ישראל. ומדינת ישראל צריכה להגיב במקרים האלה, ובמקרים האלה חייבים להגיב תגובות חריפות. אנחנו לא תלויים כלכלית בפלסטינים. הפלסטינים תלויים בנו. האינטרס של הפיתוח הכלכלי הפלסטיני הוא האינטרס של כולנו, להוציא את האנשים ממעגל הטרור, שתהיה להם תעסוקה ושהם יחיו וייהנו מהחיים הטובים מרגע שאנחנו יצאנו, כפי שהם טוענים שהם החיים הטובים, לאו דווקא. לכן אנחנו צריכים לבחון בנקודה הזאת מה באמת המטרה של סלאם פיאד ואבו מאזן. האם הם רוצים באמת להחרים את מדינת ישראל, או להמשיך להכפיש? האם הם רוצים נורמליזציה עם מדינת ישראל ושיחות ישירות, או שהם מחפשים כל סיבה להכשיל את הדבר הזה? ונדמה לי שהמטרה השנייה היא הנכונה, להכשיל כל דבר שאפשר, על מנת שלא להגיע לשיחות ישירות עם מדינת ישראל, ואחר כך גם להאשים את מדינת ישראל. עכשיו, מהן התוצאות של איסור העבודה שהם מבקשים להחיל על העובדים הפלסטינים,

בואו נגיד כך, במפעלים התעשייתיים הישראליים שנמצאים ביהודה ושומרון? הרי ברור שמדינת ישראל לא תשב בשקט, ואני גם קורא באותה הזדמנות,

החלטה כזאת, שתיכנס לתוקף, לפטר מייד את כל הפלסטינים, גם אלה שעובדים בתוך "הקו הירוק", ומחוץ ל"קו הירוק", ובכל מקום שעובדים. אתנו לא ישחקו. לא ישחקו שכשצריך שאנשים יעבדו הם יעבדו, ותהיה פה סלקציה, במפעל כזה יעבדו, כי צריכים, כי אין לנו פתרון להם, ובמפעל הזה לא יעבדו, כי אנחנו רוצים לפגוע דווקא באיש הזה, ככה וככה. אנחנו צריכים להחליט פה היום, למשך זמן, איך אנחנו פועלים באמת במקרים כאלה. אני חושב שבמקרה הזה אנחנו חייבים, ברגע שהאיסור הזה ייכנס לתוקף, לפטר מייד את כל העובדים הפלסטינים בישראל, אם ב"קו הירוק" או מחוצה לו. באופן חד וברור. מדינת ישראל תמצא את הפתרון. אנחנו נפצה. אם ננכה את הכסף מההעברות שמגיעות לפלסטינים או שנמצא קרן אחרת. אנחנו נמצא את הפתרונות. ידענו להתמודד ונדע להתמודד עם הבעיה הזאת, שהפלסטינים לא יוצאים לעבודה. אבל בעצם מה שהולך לעשות סלאם פיאד זה להרחיב את העוני ברשות הפלסטינית, זה להזין את "חמאס" באנשים עניים שאין להם איפה לעבוד, אין להם מה לאכול, והם הולכים לייצר עוד ועוד שהידים. בעצם, מה שרוצה הרשות הפלסטינית היום לעשות, זה לחזור לדרכו של ערפאת. מצד אחד, כאילו הוא עושה שלום, ומצד שני הוא מזרים אנשים לטרור ודוחף אותם, כדי שב-5,000 דולר או ב-6,000 דולר הם יוכלו ללכת עם פצצה ולהתפוצץ.

כי מה יקרה אם 50,000 פלסטינים לא יצאו לעבודה בישראל? קרוב למיליון איש הולכים להיפגע. הכלכלה הפלסטינית הולכת להצטמק, המסחר הולך לרדת, התעשייה הולכת לרדת, הכול הולך לרדת. התעשייה הישראלית לא תיפגע בגדול. מדובר על כמה מפעלים שמדינת ישראל תמצא להם פתרון. אבל הפלסטינים, במקום ללכת ובאמת לפתח את עצמם כלכלית, לראות את ההשקעות הישראליות, של הישראלים, כהשקעה זרה, גם זה ניתן לעשות, הם לא עושים את זה. הם לא רוצים לעשות את זה. הם רוצים באמת את המדינה שלהם נקייה מיהודים. זה אפרטהייד אמיתי. הם לא רוצים שום תהליך נורמליזציה. לכן, אני קורא לכנסת ישראל לא לעבור על זה בשקט. אם תהיה פעולה כזאת או אחרת של הרשות הפלסטינית כנגד היצרנים הישראלים, כנגד התעשייה הישראלית, כנגד הישראלים ומוצרים ישראליים, התגובה צריכה להיות חריפה. אסור לנו לעבור בשקט על הדברים האלה, ולא לתת יד לדה-לגיטימיזציה של ישראל. כי בסופו של דבר, מי ששומע ורואה את החדשות, מבחינתו אין הבדל בין, כמו שאמרתי, יהודה או שומרון. מבחינתו זה ישראל. וכך הם מנסים לייצר את זה. אם הפלסטינים רוצים לחזור לשולחן המשא-ומתן, תפאדל, אנחנו מוכנים מעכשיו, מאתמול. אבל כנראה זו לא הסיבה האמיתית. הם רוצים להמשיך בדרכם, בדרך הטרור, לגרום לעוני, לגרום למסכנות, לגרום למצב שאנשים ימשיכו לרחם עליהם. הם לא רוצים באמת את המדינה שלהם. הם רוצים להמשיך ולפעול כנגד מדינת ישראל,

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אילטוב. חבר הכנסת אריה אלדד, גם הוא לנושא זה. ישיב השר מיקי איתן. השר מיכאל איתן היה פה כל הזמן.

תאמר לו שהוא צריך שייכנס. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הקשבתי לחברי חבר הכנסת אילטוב, והשתכנעתי. אבל הבעיה היא שאבו מאזן לא השתכנע וראש הממשלה בנימין נתניהו לא השתכנע. כלומר, בינינו כנראה אין ויכוח, אבל גם לא צריך להיות ויכוח. הוויכוח שלנו צריך להיות: מדוע ממשלת ישראל לא עושה קצת,

משלל הדברים והפעולות שהיא יכולה לעשות, כדי לעצור את החרם הזה. גרוע אולי משתיקת הממשלה בעניין הזה של ההתמודדות עם החרם, זה המלמול של הממשלה. מילא, כשבן-אדם שותק, יש לפעמים בשתיקה כוח. מלמול אין בו כוח. כשבא ראש ממשלה ומסביר שהחרם הוא רע מאוד והוא פוגע בישראל והוא אסור, אבל הוא לא עושה שום דבר, זה גרוע משתיקה. כשיצא הצו הנשיאותי,

של אבו מאזן,

העוזרים, אני שומע אתכם עד כאן. זה שי.

אתה לא עוזר. הוא לא עוזר, הוא מפריע. כשיצא הצו הנשיאותי של אבו מאזן, אמרו: זה לא רוק, זה גשם. כשסלאם פיאד שרף את המוצרים, אמרו: זה קומזיץ. כל פעם איזה חוכמולוגים הסבירו לנו שהמוצרים האלה זה לא ממש מישראל, זה רק מהשטחים, זה מיהודה ושומרון. ולכן, זו לא ממש הפרה בוטה של הסכמי פריס כנגזרת מהסכמי אוסלו, זה רק מההתנחלויות. כשפגעו בחקלאים בבקעת-הירדן, הם ממש נעלבו, כי הם בכלל לא ראו את עצמם התנחלות.

מה, פצאל זה עופרה? הסתבר שאת זה צריך ללכת להגיד לאבו מאזן. הוא ממש לא מבדיל בין עופרה לפצאל. לאבו מאזן צפת היא התנחלות, לנסראללה, כבר למדנו, גם חיפה ותל-אביב הן התנחלויות. לכן כל מי שסבור שהחרם הזה חל רק על יהודה ושומרון, צריך להבין שמחר זה יחול כבר על הכול. ולא רק מחר זה יחול על הכול, על כל מוצרי ישראל ועל כל מה שבא מישראל ושם ישראל חל עליו, כבר היום, הרשות הפלסטינית ניצבת בראש אלה שניסו להיאבק בצירוף ישראל ל-OECD, בראש אלה שקוראים לחרם אקדמי, חרם כלכלי באירופה. divestment הוצאת ההשקעות של המוסדות שמשקיעים בארץ, חרם על מוסדות שמשקיעים בארץ. הרשות הפלסטינית נמצאת בראש אלה שקוראים לכל הצעדים הללו. אז זה לא רק מחר וזה לא רק המוצרים של בקעת-הירדן או ברקן. בינואר, אדוני היושב-ראש, בינואר אמור לבוא השלב הבא של החרם הכלכלי על ישראל, כאשר לפי הצו הנשיאותי, 22,000 פועלים ערבים שעובדים במפעלי התעשייה ביהודה ושומרון, בחקלאות, בבניין, כל אלה לא יוכלו לעבוד יותר בשטחנו. קראתי היום ב"מעריב" שמשרד התמ"ת מתכוון להתמודד מול החרם הזה על-ידי תוספת של 2,000 שקלים לכל עובד ישראלי שיעבוד במפעלים הללו ביהודה ושומרון. על-פי חשבוני, 22,000 פועלים, תוספת של 2,000 שקלים לחודש, למעלה מ-500 מיליון שקל לשנה, ולא יימצאו הפועלים.

גם בלי לשאול, גם בלי לשאול מאיפה הכסף וגם בלי לשאול מאיפה יימצאו הפועלים, אולי מסודן או מאריתריאה, אבל אם זה היקף הנזק שהרשות הפלסטינית מתכוונת לחולל בישראל, אינני מבין מדוע שותקת הממשלה ולא עושה דבר מכל שלל הפעולות שהיא יכולה לעשות. זו פגיעה ישירה באותו שלום כלכלי שנתניהו דיבר עליו, דיבר גבוהה-גבוהה, אבל כשהם מטילים עלינו מלחמה כלכלית בתשובה לשלום הכלכלי שלו, הוא שותק. אפשר לקזז במקור מהמכס והמע"מ שאנחנו מעבירים להם, את הנזקים שהם גורמים לנו. ואז, בתוך שבוע הם יתקפלו. הציע שרגא ברוש לסגור את נמלי הים והאוויר בפני העברת תוצרת וייצוא תוצרת שלהם, כי הם פגעו בהסכמי פריס, ובתוך שבוע,

הם יזחלו חזרה להתחנן לבטל את החרם. אפשר למנוע כניסה של עובדים ערבים מתחומי יהודה ושומרון לתחומי ישראל. אם אבטלה אז אבטלה. נראה אתכם.

אם אתם כל כך טובים בלהוציא את הפועלים שלכם מהמפעלים ביהודה ושומרון, גם לתל-אביב הם לא יגיעו. נראה מה יקרה אז ביהודה ובשומרון. לכן אינני מבין מדוע ממשלה שמבינה את כל הסכנות האלה ומבינה את כל הנזקים הללו,

נתקפה בשיתוק, יושבת בחיבוק ידיים ואינה עושה דבר כדי להיאבק בחרם הזה. ולכן נחלצנו, חברי זאב אלקין וחברתי יושבת-ראש סיעת קדימה, חברת הכנסת דליה איציק, כשהיתה שרה היא נלחמה בחרם הזה, ואני ועוד כ-25 חברי כנסת חתמנו על חוק למאבק בחרם הערבי נגד ישראל, חרם שלפעמים הוא בא מהרשות הפלסטינית, לפעמים הוא בא מתוכנו. לפעמים זו קריאה לחרם אקדמי מתוך מוסד אקדמי בארץ, לפעמים זו קריאה לחרם על מוסדות ושירותים ודברים שהם מתוצרת ישראל. הצעה זו עברה בקריאה טרומית, אני מקווה שעוד בפגרה הזאת תקיים ועדת החוקה, בראשותו של חבר הכנסת רותם, דיון ראשון כדי להכינה להמשך חקיקה, לקריאה ראשונה. לא היה צורך בחוק הזה. במקום ששכל ישר היה עובד לא היה צריך חוק. במקום שמעשים, במקום דיבורים גבוהה-גבוהה, היו מתרחשים, לא היה צריך חוק. הממשלה לא צריכה חוק כדי לעשות את כל אחת מהפעולות העומדות לרשותה כדי לעצור את התופעה המזיקה, הפסולה, המסוכנת הזאת נגד ישראל. אבל כל זה לא קרה, ולכן, כמו במקרים אחרים, נחלצה הכנסת ויצאה לדרך כדי לחוקק את חוק החרם, שעובד, כאמור, גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ, גם כלפי מי שקורא מתוכנו, מבית, מתוך מוסד אקדמי, שיוטל חרם על אותו מוסד אקדמי, והוא כורת את הענף שהוא יושב עליו ויורק לבאר שהוא שותה ממנה, אבל גם מבחוץ, כל מי שקורא לחרם על ישראל, ומבחינת החוק מוצרי יהודה ושומרון הם חלק מישראל, כל מי שקורא לכך יהיה צפוי גם לקנסות, גם לעונשים, וגם אפשר יהיה לפגוע באינטרסים הכלכליים שלו בארץ. זו מטרת החוק. אני קורא לממשלה, בידיעה שפעולות חקיקה לוקחות זמן, לא להמתין לחקיקה הזאת, לא להמתין עד שהפעולות הללו יתבצעו על-ידי הממשלה כמי שכפאה חוק. מתוך הבנה אמיתית של האינטרסים של מדינת ישראל, ובלי פחד מה יגיד אבו מאזן , מה יגיד אובמה, אלא מתוך העיקרון האמיתי, שמותר למדינת ישראל להגן על עצמה, כמו במשט, כך כאשר תוקפים אותנו במלחמה כלכלית, להגן על עצמה, להגן על אזרחי ישראל, להגן על חקלאים, להגן על התעשיינים. אי-אפשר להגיד זה רק ביהודה ושומרון. כאשר שרף סלאם פיאד את האבטיחים מבקעת-הירדן ולא היה אפשר עוד להעביר את האבטיחים מפצאל לג'נין, הביאו אותם לתל-אביב, ומחירי האבטיחים בתל-אביב קרסו, וכל החקלאים בישראל ספגו מחירים מתחת לעלויות הייצור שלהם. אז מי שחושב שמדובר פה בפגיעה במגזר אחד, ולשיטתו לפעמים אולי שמח שפוגעים במתנחלים, ואו שהוא שותק או שהוא מוחא כפיים, איננו מבין שהמשק הישראלי פועל ככלים שלובים, ולכן אי-אפשר לפגוע רק במגזר אחד שלו, עלולה להיגרם פגיעה במפעלים רבים, בתעשיות רבות,

מדינת ישראל חייבת ליישם את זכות ההגנה העצמית שלה כלפי מי שמטיל עלינו חרם, ולהיאבק, ובמקרה הזה זה גם לא מסובך.

תודה רבה לחבר הכנסת אלדד. כבוד השר מיכאל איתן ישיב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התבקשתי על-ידי סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה להשיב. אני אקריא את תשובתה ואוסיף גם שתי הערות מתוך הבנתי שלי. תשובת סגנית שר התמ"ת קובעת כי הנושא שבו אנחנו מדברים הוא בעל משמעויות פוליטיות מדיניות ולא רק כלכליות, ואני חושב שבעניין הזה אין כל ויכוח, כך גם אמרו הדוברים שהציגו את ההצעה לסדר-היום. מציינת סגנית השר: אומנם ההשפעה הכלכלית העיקרית של החרם היא על המפעלים המצויים בשטחי יהודה ושומרון, אך מעבר לנזקים שנגרמים למפעלים האלה, עלינו לזכור שההחרמות פוגעות גם באלפי עובדים פלסטינים שהשתלבו בתעשיות ישראליות המהוות עבורם מקור פרנסה. מי שבוחר להחרים צריך לזכור שקודם כול הוא מעניש את 25,000 המשפחות של העובדים ופוגע בזכותן לקיום בכבוד. הנושא נמצא בימים אלה בבדיקה מעמיקה ויסודית של כל המשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר. בצד הבחינה הממשלתית גם הכנסת עוסקת בנושא הזה, ובוועדת הכלכלה כבר מתקיימים דיונים בנושא החרם של הרשות והשלכותיו, ובמקביל נעשים מאמצים לביטול הצו הנשיאותי שניתן גם במישור המדיני על-ידי הגורמים המופקדים על המדיניות. לחברי הכנסת שמצדדים בחרם, ולאותם גופים שהכריזו על מבצע ההחרמה, אני מציע, כלומר היא מציעה שאני אציע, לחשוב על העובדים הפלסטינים ובני משפחותיהם, כפי שנאמר. ובכלל, מציינת סגנית השר, כדאי ללמוד מההיסטוריה עד כמה מדיניות אי-הכרה, שלילה והחרמות באמת עזרה או קידמה משהו. זו לא דרכם של מי שרוצים להשתלב במשק ובחברה הישראלית. הגורמים המקצועיים במשרד התמ"ת קיימו כמה דיונים בראשות מנכ"ל המשרד, על מנת להיערך להוראות החוק הפלסטיני, שאמור להיכנס לתוקף בתחילת שנת 2011, ולהשפעותיו על מפעלי ההתנחלויות. בין היתר, משרד התמ"ת בוחן אפשרות של סיוע למפעלים בדרך של איתור והכשרת עובדים ישראלים במקום העובדים הפלסטינים. כיוון שכבר מתקיימים דיונים בנושא בוועדת הכלכלה, ומספר רב של משרדי ממשלה מעורבים בנושא, אני מציע, כך מציעה סגנית השר, ואני בשמה, לקיים דיון בעניין. אם אפשר היה להסתפק בתשובה שנמסרה, בבקשה. אם החברים כאן יבקשו לקיים דיון במליאה, אפשר גם לקיים דיון במליאה, אם כי אני,

סבור שכרגע דיון במליאה לא יוסיף דבר וחצי דבר כאשר הכנסת ממצה את הסוגיה הזאת בכך שהיא מקיימת דיונים בוועדת הכלכלה, אבל זה נתון להחלטתכם. אני רציתי להוסיף לדברים שנאמרו כאן, קראתי גם את דבריו של חבר הכנסת רוברט אילטוב, שלצערי הרב, בגלל שינוי בלוח הזמנים, לא יכולתי להקשיב להם, אבל הספקתי לקרוא את עיקריהם מתוך הכתב. ובכן, אני רוצה להעיר, מובן שאנחנו דוחים מכול וכול את עניין החרם. חרם וסנקציות כלכליות הם צעדים חמורים מאוד, במיוחד כאשר יש איזה כוונה ורצון לבנות צעדים בוני אמון בין צדדים למשא-ומתן. ואם באמת רוצים לבנות צעדים בוני אמון, אתה לא יכול בתקופה שבה אתה נדרש לבנות צעדים בוני אמון, להתחיל בצעדים כלשהם של חרם, כאשר אתה גם משלם מחיר כבד עבור החרם הזה. זה מראה יותר על משהו בבחינת "בוא ננהל משא-ומתן להגיע להסדר, אבל בינתיים אני מוציא לעצמי עין כדי שגם לך תצא עין". זאת בטח לא דרך להתחיל במשא-ומתן. עם זאת, אני רוצה להזכיר לכולנו שיש במדינת ישראל חוגים, לשמחתי הם שוליים מאוד, אבל ישראלים שמקיימים ומטיפים ומפרסמים מודעות, לסוגי חרם כאלה, לסוג חרם שהרשות מקיימת על מוצרים מיהודה ושומרון. החרם שהם מקיימים ואנחנו נאבקים ומוחים עליו ונחפש דרכי תגובה, הוא, צריך לומר ביושר ובהגינות, לא חרם על מוצרי מדינת ישראל. בפרופורציות כדאי שנזכור, מי שיבדוק יבדוק, שההיקפים שבהם אנחנו מקיימים סחר, וכיוון הסחר הוא כזה שהרשות הפלסטינית נזקקת לקיים סחר עם מדינת ישראל בהיקפים גדולים פי כמה מהיקף החרם המוטל. אבל אני חוזר ואומר פעם נוספת, כל מה שאמרתי לא נועד לתת הכשר לחרם הזה, ואני מקווה מאוד שבמחשבה שנייה ושלישית, מתוך רצון לא רק לבנות צעדים בוני אמון, אלא מתוך רצון לחפש את המכנים המשותפים שכן אפשר לקיים, ובמקום שנפגשים פלסטינים וישראלים ועושים דברים ומייצרים דברים ומייצרים רווחה לשני הצדדים, בזה לפגוע ולהרוס, זה נראה לי מסר גרוע מאוד, ואני מקווה מאוד שבעקבות הצעדים הישראליים ופעילות בכל המישורים האפשריים, גם הרשות הפלסטינית תחשוב מחשבה שנייה על הצעד הזה ועל המשמעות שלו.

הצעת להסתפק. אני מציע, מפאת כבודה של הכנסת, הנושא הזה נדון בוועדת הכלכלה, מה אנחנו נעשה עכשיו במקביל בעקבות ההצעה שהיתה בזמנה, נדונה כאן במליאה, נחזור לוועדת הכלכלה. תחזיר את זה למליאה כי הממשלה לא עשתה כלום. אתה הצעת, הבנתי, עכשיו הם יבקשו במליאה. בבקשה, הצעה אחרת. מכובדי היושב-ראש, רק דקה להבהיר, אני חזרתי מבקעת-הירדן והמציאות היא הרבה יותר אכזרית ממה שהוצג פה. החרם הוא חרם בדיעבד.

אחרי שכבר זרעו והכינו וכל היבולים היו מוכנים, פוצצו את האבטיחים בשוקי ג'נין ושכם והכלכלה של החקלאים בבקעת-הירדן קורסת. זה מעבר לזה, זה כבר התחיל להיות כלי נשק ודה-לגיטימציה של כלכלת מדינת ישראל, השר איתן, והאספקט הוא הרבה יותר רחב. לדאבוני הרב, פניתי לראש הממשלה,

מה עושים בדבר?

להערכתי, לא צריך להטיל חרם כנגד חרם, זו איננה שיטה. אבל יש מספיק מנופים רכים, רכים אני אומר, כדי ללחוץ טיפה ולהבהיר, רבותי, הדבר הזה לא יכול להימשך. זו בדיקת תקינה על יבוא לרשות הפלסטינית דרך נמל אשדוד. יש מאה דרכים לעשות בלי להכריז חרם גלובלי. אני לא בעד חרם גלובלי. אבל היות שמדובר פה על דבר שראשיתו אולי מצער בבקעת-הירדן אבל אחריתו באמת חובקת עולם,

קרן הפנסיה של נורבגיה ביטלה השקעות ב"אלביט" בארץ, הרי אין סוף לדברים האלה.

צריך להתקיים במליאה דיון הרבה יותר רחב מאשר על החרם הפלסטיני, שבו ממשלת ישראל צריכה לקום ולומר איזה מכשירים וכלים היא מעמידה היום למלחמה, מאבטיחים בבקעת-הירדן ועד החרם על "אלביט" באוסלו. זה לא דבר שמתחיל פה, זה מפה במעגלים מתרחבים. אני מציע כן לקיים דיון במליאה על כל משמעויות החרם. החרם הוא דה-לגיטימציה של כלכלת ישראל. אתה יכול להציע באופן פורמלי רק להסיר מסדר-היום.

אם יתקיים דיון במליאה, אתה מציע שהוא יהיה הרבה יותר רחב. ודאי, המשמעות היא לא רק האבטיח. אבל מה תהיה ההצעה שלך? ההצעה שלי, במידה שלא ניתן לקיים דיון במליאה, להעביר את זה לוועדת הכספים, כי הנושא הרבה יותר רחב. מה ההצעה שלך, איך לפתור את זה?

מה הכוונה שלך? זה נתן פתרון, זה נתן פתרון, עכשיו אתה צריך לומר, פתרוני היחיד הוא, שתבוא הממשלה ותציג מנגנונים שאינם חרם כולל אלא מנגנונים רכים שיסבירו איך משנים היום את עמדת הרשות הפלסטינית בפעילות נגדית שלנו, שאיננה חרם גורף שסוגר גבולות. אני לא מאמין בחרם נגד חרם. אבל זה בוועדת הכלכלה,

אני רוצה להעביר את זה לוועדת הכספים. טוב, הבנתי. ובכן, אני שואל את חבר הכנסת רוברט אילטוב: האם אדוני מסכים להעביר את זה לוועדת הכלכלה? לא, אני מבקש דיון במליאה. לא.

אנחנו מסכימים לדיון במליאה. אין בעיה, לכן אנחנו נצביע כך.

הוא בעד העלאת הנושא על סדר-יומה של הכנסת במליאה. מי שנגד, הוא בעד להסיר מסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, תוצאותיו והשלכותיו של החרם הפלסטיני על תושבי יהודה ושומרון,

לסדר-היום שהוגשה על-ידי חבר הכנסת רוברט אילטוב וחבר הכנסת אריה אלדד, נא להצביע, מי בעד ומי נגד. מי שבעד הוא בעד המליאה. נא להצביע.

13 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה תעלה על סדר-יומה של הכנסת.

רבותי חברי הכנסת, הסעיף האחרון על סדר-יומנו הוא הצעות לסדר-היום מס' 3751 ו-3752 בנושא: חתרנותו של יושב-ראש מועצת קדימה חיים רמון מחבלת במדיניות הממשלה, מטעם סיעות הבית היהודי,

ישראל ביתנו,

האיחוד הלאומי ויהדות התורה.

יעלה ראשון חבר הכנסת זבולון אורלב, ואחריו חבר הכנסת זאב אלקין. ישיב כבוד סגן השר איוב קרא. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חתרנותו הפוליטית של יושב-ראש מועצת קדימה היא בעיני חבלה מדינית לאומית חמורה. מדובר כאן במעשה מכוון שנעשה מתוך מודעות וידיעה ברורה כדי לחתור תחת סמכותה החוקית של ממשלה בישראל ויכולתה לנהל משא-ומתן מדיני.

מי שהיה חבר כנסת שנים רבות, וחבר כנסת טוב, שר ומשנה לראש הממשלה ואישיות פוליטית בולטת בחיים הפוליטיים במדינת ישראל, מבין היטב כי מדובר כאן בשיבוש מוחלט של סדרי שלטון והפרה בוטה של סדרי הדמוקרטיה הישראלית. כל זאת כדי להוכיח שביבי לא יכול ורק רמון יכול. כל זאת כדי להביא להפלת ממשלה ולחילופי שלטון שלא בדרך דמוקרטית ולא באמצעות הקלפי. כל זאת כדי להוכיח שרק קדימה יכולה להשיג הישגים מדיניים מול הפלסטינים, כדי להוכיח שרק קדימה יכולה לנהל משא-ומתן ישיר ולא הממשלה הלאומית בראשותו של נתניהו. אני דוחה מכול וכול את ההיתממות שכביכול דברי רמון הוצאו מהקשרם, לא הובנו כראוי וכיוצא בזה. שמעתי יחד עם כל עם ישראל את דבריו של האזרח, שלדבריו נקלע במקרה לשיחתו של רמון עם ד"ר סעיד עריקאת, סאיב. סאיב, סאיב, טעיתי. סאיב עריקאת. ויש רק פרשנות אחת לדברים: ניסיון לגייס את האויב הפלסטיני להימנע או להתנגד להידברות ישירה עם ממשלת ישראל. קשה לחשוד ביושב-ראש קדימה חיים רמון כי הוא אדם תמים פוליטית. הוא לא יושב-ראש קדימה. יושב-ראש מועצת קדימה.

יושב-ראש מועצת קדימה.

לא נחשוד בו שהוא אדם פוליטי תמים, שהרי לא מדובר פה בנשיקה, לא מדובר בנשיקה אלא בנשיכה ובנגיסה בסמכותה ובאחריותה של ממשלה חוקית בישראל. המדינה היא הספינה שכולנו מצויים בה, ואין לאף אדם בלתי מוסמך יכולת וסמכות לקדוח בה חורים ולסכן אותה. המדינה היא לא כמו ההסתדרות, שאותה חיים רמון הצליח לפרק ולפגוע במעמד העובדים. אגב, אין זה הפירוק היחידי שנזקף לחובתו. אין לנו מדינה אחרת ולא ניתן לפרק אותה. היותו של חיים רמון יושב-ראש מועצת קדימה מחייב את מפלגת קדימה ואת העומדת בראשה להתנער, לגנות ולהוקיע בצורה מפורשת ובפומבי את התנהלותו הפוגענית של רמון, שאם לא כן, השתיקה של קדימה הופכת להודאה והופכת את קדימה לשותפה בפיגוע הפוליטי שלו. לאופוזיציה, חברי חברי הכנסת, יש תפקיד מרכזי חשוב בחיים הפרלמנטריים והדמוקרטיים, לבקר ואף בחריפות את מדיניות הממשלה ולהציע תוכניות חלופיות. כך נוהגת אופוזיציה אחראית וממלכתית. כך נהגה אופוזיציה שנמניתי עם שורותיה בקדנציה הקודמת. אופוזיציה אינה מוסמכת לנהל את המדינה במחתרת במקום הממשלה. שייפגשו עם מי שרוצים, אבל לא בחתרנות נגד מדיניות מוסמכת של הממשלה. את הביקורת ואת תוכניות האופוזיציה צריך להשמיע כאן, מעל במת הכנסת, וגם בתקשורת כמובן, ולא בשיחות ובפגישות חשאיות שמטרתן להסית את האויב כנגד הממשלה. את הוויכוחים הנוקבים והמחלוקות הקשות נעשה כאן, בתוך הבית, ולא מול אויבים וגם לא מול מדינות ידידותיות כמו ארצות-הברית. לכן אני מייחס חשיבות רבה לתגובה שצריכה לבוא מטעם מפלגת קדימה כתגובה למעשהו הנואל של רמון. הערכתי מאוד בזמנו את עמדתה של יושבת-ראש האופוזיציה כלפי ההתנהלות המושחתת של ראש הממשלה אולמרט. היא לא היססה לומר את דעתה בגלוי ובאומץ לב. אני מצפה שגם כלפי השחתת ההתנהלות הדמוקרטית של המדינה, כפי שעשה חיים רמון, היא לא תהסס מלהביע עמדה ברורה ומלהתנער חד-משמעית ממעשהו של רמון. אדוני היושב-ראש, נשיא המדינה שמעון פרס, שלטענת אותו אזרח, שכאמור,

נקלע באקראי להאזין לשיחה, הוזכר בשיחתו של רמון עם סאיב עריקאת כמי ששלח את רמון, אולם הנשיא באותו יום מייד התנער והכחיש כל קשר לדבריו של רמון לעריקאת, ואף הדגיש ואמר כי הוא תומך בשיחות ישירות, בשונה לחלוטין ממה שרמון ניסה להסית את עריקאת. קשה מאוד להאמין ולהעלות על הדעת כי נשיא מדינה יחתור תחת ממשלה חוקית. מן הראוי שקדימה והעומדת בראשה יעשו כמעשהו האחראי והממלכתי של נשיא המדינה.

אך האופוזיציה בשתיקתה הוכיחה שאי-אפשר להפקיד בידיה את ניהול המדינה וקשה לתת בה אמון מחשש שהיא תדע להעדיף רווחים מפלגתיים קצרי מועד, הפוגעים באינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, על פני אינטרסים לאומיים וממלכתיים. אדוני היושב-ראש, עולה גם השאלה: הפעם במקרה חיים רמון נתפס בקלקלתו, האם מדובר בקצה קרחון? האם הוא קיים שיחות חתרניות נוספות? האם יש עוד אישים

שמנהלים שיחות חתרניות עם אויבי ישראל נגד מדיניות הממשלה החוקית? אנחנו יודעים שמתקיימות פגישות,

של אישיות בכירה מקדימה עם רג'וב בכביש 6, אבל שיחה זה בסדר גמור, מותר לכל אחד להיפגש עם כל אחד. אבל קשה לי להאמין שאותה אישיות חשובה, שאני מאוד מעריך, הסית שם נגד מדיניות חוקית של הממשלה. השאלה, אולי יש אישים אחרים חסרי אחריות שמנהלים שיחות חתרניות כאלה, והאם השיחות החתרניות האלה, אדוני היושב-ראש, נעשות רק עם הפלסטינים? אולי הן נעשות גם עם ה"חמאס". אולי נעשות עם עוד גופים הרוצים,

נכון, גם עם אירן, אולי עם עירק, אולי גם ה"חיזבאללה". מי יודע, אולי זה קצה קרחון. הדברים מאוד חמורים. אני מציע לא להקל ראש, חבר הכנסת חנין. לא להקל ראש. דווקא אנחנו, כחברי הבית, לא להקל ראש. אני מציע אבל בכל זאת לא להיסחף. אנחנו עם הרשות הפלסטינית, בין שיש חברי כנסת שאוהבים את זה ושלא אוהבים את זה, אנחנו מנהלים, אני לא פסלתי הידברות. אמרתי, אישיות חשובה מקדימה נפגשה. הנה, חבר הכנסת ישראל חסון אומר שהוא נפגש. וידוע, אין לי שום דבר נגד הפגישות. ג'ומס נפגש, כלומר אני לא אוהב את הפגישות, אבל זו מדינה דמוקרטית, אתה נפגש עם מי שאתה נפגש, אתה מדבר עם מי שאתה מדבר. אני יודע שחיים אורון, חבר הכנסת אורון,

נפגש עם ברגותי, בבית-הסוהר. שהורשע בחמישה מקרי רצח ונידון לחמישה מאסרי עולם. אני אוהב את השיחה?

אבל זו דמוקרטיה. אני רק מעריך שחבר כנסת לא מסית עם אויב.

לדעתי הרשות הפלסטינית, בינתיים מדובר באויבים. לנו הרי אסור להיכנס לשטח A, וגם להם אסור להיכנס בלי אישורים. מדובר פה ביחסים, לצערי, שעדיין אינם יחסי שלום אלא יחסים של אויבים. אין לנו עדיין הסכם שלום. ולכן הדברים חמורים, ולכן על הכנסת לדעתי לומר את דברה באופן ברור ולהבהיר מי רשאי, מי מוסמך, מי אינו רשאי לנהל את המדיניות של מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, בדרך כלל מי שעולה ומציע הצעה לסדר-היום,

אז באופן פורמלי גם אני מציע את זה, אבל באופן לא פורמלי אני שמעתי וקראתי, הדברים הוזכרו בוועדת החוץ והביטחון. אמר ראש הממשלה שאם הוא יוזמן לוועדת משנה, שהיא ועדה סגורה, אם כי לאחרונה גם משם היתה הדלפה, של ועדת החוץ והביטחון, הוא ירחיב את הדיבור על זה ויאמר דברים קצת יותר ברורים. ולכן אני מציע למישהו מהמציעים או למי שישיב בשם הממשלה, אני מבין שזה סגן השר,

שהנושא הזה יעבור לאותה ועדת משנה, ואז הוא יוכל להזמין את ראש הממשלה, וראש הממשלה יוכל להרחיב בדבר הזה, כי אנחנו חפצי חיים. ומלה אחרונה, אדוני היושב-ראש, מילת פרגון לאיילה חסון, שחשפה את הפרשה הזאת של השיחה. זה ודאי הישג עיתונאי חשוב. אני חושב שזו פעולה עיתונאית במיטבה שמבהירה את

של התקשורת בדמוקרטיה הישראלית. למה לי לא פרגנת ככה כשהייתי עיתונאית? מתי היתה לך כזאת חשיפה? מתי היתה לך כזאת חשיפה?

תודה רבה. היו

חברת הכנסת יחימוביץ לא מקופחת גם בנושא זה. כל אחד מקבל לפי מה שהוא עשה, ועשית הרבה. רבותי, חבר הכנסת זאב אלקין, ואחריו קמה הזכות לסיעת קדימה, אשר הנושא בכותרתו עוסק בסיעה עצמה ובאחד מחבריה, ולכן לפני תשובת סגן השר איוב קרא עומדות לרשות הסיעה עשר דקות, וחבר הכנסת חסון, בשם הסיעה, הודיע לי שהוא ינצל את הזמן העומד לרשותו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני השר, אדוני סגן השר, שתיכף ישיב בשם הממשלה, חברי חברי הכנסת,

אני מעריך את האומץ של חבר הכנסת חסון. נדמה לי שהוא היחידי מסיעת קדימה שמעז לבוא לפה ולנסות להתמודד עם הדברים. האחרים העדיפו לברוח. אני לא יודע אם כן עומדת לו או לא עומדת לו זכות, כי יכול להיות שהבן-אדם היחיד שיכולה לעמוד לו זכות פה זה חיים רמון, כי הוא המוזכר כאן, אבל הוא לא חבר כנסת. אבל אני חושב שיהיה מאוד מעניין לשמוע את חבר הכנסת ישראל, במסגרת הצעה אחרת.

אני מבין שהוא יעלה, לא.

הוא רוצה לעלות במסגרת הסעיף של האזכור האישי. הואיל ואתם חברי כנסת חדשים, בעיקר זבולון אורלב, ורותם בכנסת כבר יותר מ-30 שנה,

במליאה רק שש שנים, תבדקו את סעיף 88(ז).

88(ז) הוא לא אחרי הצבעה, הוא כדי לשכנע אותך לפני הצבעה. תבדוק את 88(ז). אני מעריך את האומץ של חבר הכנסת חסון. חברי חברי הכנסת, קדימה הבטיחה לנו לפני הבחירות פוליטיקה אחרת. מה קיבלנו מפוליטיקה אחרת? קיבלנו מעשה שהוא חציית קווים אדומים בפוליטיקה הישראלית.

זו פוליטיקה אחרת, רק מכיוון אחר לגמרי ממה שאליו כנראה התכוונו בהבטחה. אנחנו כולנו שמענו את הסיפור על הפגישה בין רמון וסאיב עריקאת, מה הדברים שנאמרו שם.

כדאי לשים לב דווקא בימים האלה, הימים האחרונים, כדאי לשים לב איזה סוגי הכחשה אנחנו יכולים לשמוע. כולנו שמענו תגובה מגומגמת כשהתפרסמו הדברים על הפגישה בין רמון לעריקאת, כן היתה פגישה, כך אמרתי, כן אמרתי, לא הובנתי.

הדברים כבר נשמעו קצת אחרת, כל מי שעקב אחרי התגובות. תשוו לזה את ההכחשה הברורה והחד-משמעית בעקבות מסמך גלנט. אני לא יודע מה יקרה שם, אבל כל מי שמשווה בין שתי דרכי ההכחשה מבין היטב איפה על הגנב, אם אפשר להגיד, יש אמרה ידועה, בוער הכובע. כשרוצים להכחיש, יודעים להכחיש. ובמקרה הזה כנראה לא היתה אפשרות להכחיש. כל האפשרות שהיתה זה רק לשים גרסה קצת אחרת, ועל הגרסה הזאת עכשיו אנחנו צריכים להחליט למי אנחנו מאמינים: לאותו עד שישב שם ומסר את הדברים או לגרסה של חיים רמון, אני אמרתי ככה, אבל התכוונתי אחרת. מה לעשות שקשה מאוד לבטוח בגרסה של בן-אדם שבית-המשפט אמר עליו דברים מאוד ברורים, ואני רק מצטט, עליו, על רמון, "לא דבק באמירת האמת. עיוות וסילף את העובדות בדרך מתוחכמת ומתחכמת". הדברים האלה שנאמרו על-ידי בית-המשפט על סיפור אחר, נראה לי שכוחם יפה גם על ניסיונו של חיים רמון לטעון שהדברים הוצאו מהקשרם או שלא היו כפי שנמסרו באותה עדות אצל איילה חסון. מי שכבר פעם אחת לא דבק באמירת אמת ומי שכבר פעם אחת עיוות וסילף את העובדות בדרך מתוחכמת, כנראה זאת דרכו לאורך כל הדרך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האם אנחנו צריכים להיות מופתעים מהעניין הזה, מהסיפור הזה של חיים רמון? מי שעוקב אחרי ההיסטוריה הפוליטית של חיים רמון, והוא היה אחד מחברי הכנסת הוותיקים בבית הזה והמנוסים בבית הזה,

כי כולנו יכולים ללכת עוד הרבה אחורה, כ-20 שנה אחורה, אדוני היושב-ראש, לך בוודאי זכורים הימים, "התרגיל המסריח" המפורסם. לא זכור לך שהצטרפת למפלגה שלו? "התרגיל המסריח" המפורסם.

אני יכול להבין את רצונם של חברי כנסת,

להפוך את דבריו של השר אלי ישי לשעת שאלות,

אבל אני בוודאי לא שר, אז אני לא זכאי לשעת שאלות, אז אני לא רשאי לענות לך אפילו.

שבשונה מהשר, אני, אלי ישי,

ולכן אני,

אמשיך בדברי. מי היה במוקד של אותו "תרגיל המסריח"?

אבל אפשר ללכת הלאה,

זכורים דברים,

מי שטבע את הביטוי "התרגיל המסריח" אני רק מזכיר, היה חברו של חיים רמון למפלגה דאז, יצחק רבין המנוח. אני ממשיך הלאה. כולנו מכירים מה אמרו על חיים רמון ראשי מפלגתו דאז, מפלגת העבודה, מה אמר עליו יצחק רבין, מה אמר עליו אהוד ברק, מה אמרו עליו אחרים, אבל אני מציע שנעבור לימים הרבה יותר קרובים אלינו בלוחות הזמנים, ששם דווקא כן הייתי עד ישיר, חבר הכנסת חנין, על כל ההתגלגלות סביב פרשת אנאפוליס. אגב, חבר הכנסת חסון אז היה חבר כנסת, קדימה.

גם חבר הכנסת חסון היה אז חבר כנסת, אז הוא זוכר את הדברים. אומנם אז הוא היה בסיעה אחרת, אבל בוודאי הדברים זכורים לו, הדברים שקשורים בוועידת אנאפוליס. אני אזכיר רק לכולנו את ההתגלגלות. מה היה באנאפוליס? תיכף נזכור כולנו. קודם כול, שנה לפני אנאפוליס, אגב, בצירוף מקרים מעניין מאוד, יומיים לפני תחילת מלחמת לבנון השנייה, ביום תחילת המלחמה רמון היה עסוק בדברים אחרים, אבל יומיים לפני תחילת מלחמת לבנון השנייה אמר חיים רמון, ואני מצטט רק חלק מדבריו: המלה שלום נמחקה מהקונטקסט, תזת המשא-ומתן המדיני התנפצה לחלוטין, אבו מאזן כל כך חלש שהוא לא מצליח להשתלט על הארגון שלו, וכו' וכו', דיבר על חולשתו של ה"חמאס", בנה תיאוריה שלמה, יומיים לפני תחילת מלחמת לבנון השנייה. אבל עברה מאז שנה, הגענו לשנת 2007, לפני ועידת אנאפוליס, ולא אחר מאשר חיים רמון, כאשר עבר בשנה הזאת הרבה גלגולים וחזר לכיסא הממשלה כמשנה לראש ממשלה, אחד מהאנשים הבכירים בממשלה, למעשה בא בהצעות לפלסטינים, לא יודע אם מאחורי גבו של ראש ממשלה, על זה יש עד היום ויכוח, אבל בוודאי מאחורי גבה של שרת החוץ דאז, יושבת-ראש קדימה של היום, בהצעה לחלק את ירושלים, בהצעה להחזיר פליטים לתוך גבולות מדינת ישראל, והיות שאני לא נוהג לצטט משיחות סגורות, אדוני היושב-ראש, משיחות בארבע עיניים, אז אני לא אצטט. אני רק מציע לחבר הכנסת חסון ולחברי סיעת קדימה אחרים לשאול את ציפי לבני מה היא אמרה אז בשיחות סגורות על חיים רמון ועל דרכו החתרנית כנגד הממשלה, שהוא בעצמו מכהן בתפקיד בכיר בה, בימים טרום ועידת אנאפוליס. מה שהתחיל כך בימים טרום ועידת אנאפוליס, גם נמשך כך בימי אנאפוליס עצמה, כי חיים רמון לא היה מרוצה מהתנהלות הדברים, לא הציעו מספיק כנראה, וכל הזמן קיים ערוץ שיחות חשאי משלו, כמשנה לראש ממשלה, ליתר ביטחון. ולכן, כל מי שמכיר את ההתנהלות אז, למעשה לא הופתע, כפי שהדברים שהתגלו באותה פגישה של רמון-עריקאת,

גם בימי הממשלה הזאת זה לא היה הפעם הראשונה. כולנו מכירים את הפגישות של חיים רמון עם בכירים פלסטינים ברגע שהוקמה הממשלה הזאת, והצעות לפלסטינים, אל תיכנסו לשום דרך של שיחות עם הממשלה הזאת, מאתנו תקבלו יותר.

מי שעקב אחרי דרכו המדינית של חיים רמון, ממש לא הופתע באותו בוקר כשנחשפו הדברים על-ידי איילה חסון, ובאמת מגיע לה כאן יישר כוח על סיפור עיתונאי יפה, שאני חושב שהיה מאוד מאוד חשוב לאזרחי מדינת ישראל. אבל השאלה כאן לא חיים רמון, כי חיים רמון עזב, לכאורה, במירכאות, את החיים הפוליטיים, עזב את הבית הזה, נפרד מאתנו כאן בנאום מרגש. עזב ולא עזב, כי חיים רמון נשאר נושא תפקיד, בעל תפקיד מרכזי מאוד בקדימה, יושב-ראש מועצת קדימה, הוא לא בן-אדם פרטי. והשאלה הגדולה, אדוני היושב-ראש: מה עמדתה של קדימה? כי כל עוד חיים רמון ממשיך לשמש בכובע הזה של יושב-ראש מועצת קדימה, הפעילות החתרנית הזאת,

זה לא מונח של זבולון אורלב, זה לא מונח שלי, המינוח הזה, "פעילות חתרנית", אני רק מצטט את שלום ירושלמי, שלא חשוד כאיש ימין מובהק: האם השיחות העקיפות של רמון עם הפלסטינים אינן חתרנות בזויה למדי נגד ממשלה מכהנת? שלום ירושלמי. הואיל והעיתונאי אינו יכול, הוא יושב שם. הנה, הוא יושב פה, לא ראיתי. אבל הוא אינו יכול להגיב, וגם אם היה רוצה, הוא יכול להגיב רק בעיתונו, אני מציע שתאמר: ימני על-פי דעתי. על-פי דעתי. אני מקבל את האמירה. אדוני היושב-ראש, אבל מותר לו לעשות תנועות ראש. ואין מחייבת דעתך את דעתי. בוודאי לא את דעתו. וכל עוד ממשיך חיים רמון לכהן בתפקיד הזה, וקדימה מילאה את פיה מים, היו חברי כנסת שהתבטאו.

חבר הכנסת חסון, אני מקווה שגם בדקת את העמדה של חברי קדימה. אני למשל הסתכלתי, עניין אותי, באתר "יאללה קדימה" היה סקר מה חושבים חברי קדימה על המעשה של רמון. כמעט 50% מהמשיבים בסקר הזה הגדירו אותו כמעשה לא ראוי, ורק 28% פחות משליש, חשבו שניתן לתמוך במעשה של רמון. אז זאת העמדה של חברי קדימה, זאת התגובה השפויה של כל אזרח במדינה. ואני מציע לך, חבר הכנסת חסון, כמי שתיכף יעלה לענות, או בשם קדימה או בשם רמון, זאת שאלה מעניינת, מוטב לסיעת קדימה להתנער מהמעשה הזה, ויפה שעה אחת קודם, כי נחצו כאן קווים אדומים. ואם לא תתנערו מזה, עליכם, על כולכם תהיה אחריות לפוליטיקה אחרת, מזן אחר לגמרי ממה שאולי חשב הבוחר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אלקין. אני רק רוצה להעיר לך, אדוני יושב-ראש הקואליציה ויושב-ראש סיעת הליכוד, שחבר הכנסת ישראל חסון, שאני מכיר אותו אישית, אף פעם לא יאמר דבר שהוא לא מאמין בו, תודה. בין שימצא חן ובין שלא ימצא חן. לא יכולים לשים דברים בפיו, אלא אם כן הוא אדיש להם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, עשר דקות עומדות לרשותך. חברי חבר הכנסת אלקין, אני מוכרח להודות,

דודו, אתה לא תסבול מזה.

חברי חבר הכנסת אלקין, אחרי התיאור ההירואי של אומץ הלב שנדרש כדי לעמוד ולהשיב על הנושא הזה, אז אני מצטער, אני לא רוטט ואני לא נרגש ואני רוצה לענות לכם ברצינות רבה. אני מאוד מבוהל ממה שנעשה בשימוש במעשה שאם הוא נעשה, הוא לא לגיטימי. אם הוא נעשה. ואם נאמר בו כפי שנאמר בו, הוא לא לגיטימי. שלא תהיה פה טעות. הוא לא לגיטימי, נקודה. השימוש שאתם עושים בזה הוא שימוש הרבה יותר לא לגיטימי מהמעשה עצמו. למה הסיעה לא התנערה מזה? השימוש שאתם עושים הוא שימוש לא לגיטימי, ואני אסביר לך למה.

אם אנחנו מחליטים בתרבות הפוליטית שלנו לנהל דיון אמיתי ולא שיסוי, כשאנחנו כבר יודעים לאן הוביל אותנו סוג כזה של שיסוי ב-1995, ולא הייתי חבר כנסת אז, ואף אחד מהיושבים פה לא רוצה להיות באותו מקום, אז בואו תעשו מה שנקרא בעברית "דריל דאון", תעצרו רגע. תעצרו את הסוסים, אבל היית במקום מאוד רלוונטי לנושא.

דרך אגב, אני יכול להגיד לך פה מעל בימת הכנסת, שבתוקף תפקידי שם הלכתי לאנשים, הזהרת. ואמרתי להם: רבותי, אתם לא מבינים לאן אתם לוקחים אותנו.

אתה הזהרת. אני אומר לך, ואני אומר לך עכשיו פה: אתם לא מבינים לאן אתם לוקחים את הדיון הזה. זבולון, אני אתייחס. אני אתייחס. באופן מפתיע מאוד, מאוד מאוד מפתיע, בפגישה של חיים רמון עם סאיב עריקאת ב"אמריקן קולוני" ישב מישהו ושמע את השיחה, והקליט.

מפתיע מאוד, מאוד מאוד מפתיע, בפגישה של חיים רמון עם סאיב עריקאת ב"אמריקן קולוני" ישב מישהו ושמע את השיחה, והקליט. באופן מפתיע מאוד, מאוד מאוד מפתיע, בפגישה של חיים רמון עם סאיב עריקאת ב"אמריקן קולוני" ישב מישהו ושמע את השיחה, והקליט. זאב אלקין (הליכוד): באופן מפתיע מאוד, מאוד מאוד מפתיע, בפגישה של חיים רמון עם סאיב עריקאת ב"אמריקן קולוני" ישב מישהו ושמע את השיחה, והקליט. זאב אלקין (הליכוד): באופן מפתיע מאוד, מאוד מאוד מפתיע, בפגישה של חיים רמון עם סאיב עריקאת ב"אמריקן קולוני" ישב

כי אם הדבר הזה נעשה, זה פי-אלף יותר חמור, ואתם צריכים להוקיע את זה. מערכות מודיעין, מערכות שאנשים שמשלמים בחיים בשביל להשיג אינפורמציה, עושים בהן שימוש פוליטי? מה זה? מה הזילות הזאת? באופן מפתיע מאוד, מאוד מאוד מפתיע, בפגישה של חיים רמון עם סאיב עריקאת ב"אמריקן קולוני" ישב מישהו ושמע את השיחה, והקליט. זאב אלקין (הליכוד): ישראל חסון (קדימה): אה, לא הקליטו? איילה אמרה שיש לה מוקלט, לפי דעתי. אז סליחה, חזרתי בי. שמע את

סליחה, רגע, רק שנייה.

יושבת-ראש קדימה לא פעם, לא פעמיים ולא מאה פעמים עמדה ואמרה פה, מעל בימת הכנסת, לראש הממשלה: לך תנהל משא-ומתן ישיר. זו עמדת קדימה. זבולון, אני לך רוצה לומר משהו, ואני רוצה להגיד לך למה אמרתי לאן הדברים מידרדרים בתרבות שלנו.

אני לא אוהב רמיזות שיש בהן קונוטציות על נאמנות. אני לא אוהב את זה.

לא אהבתי את הרמיזה שלך על כוס הקפה שלי עם ג'יבריל רג'וב בכביש 6, ואני אומר לך שבתוך דקה קיבלתי מעיתונאי שאני יושב אתו, בזמן שאני יושב אתו, פעילות חשאית אני יודע לעשות יותר טוב ממך, ואם הייתי רוצה להסתיר משהו, הייתי מסתיר. לא רמזתי שום דבר. לא לא, שנייה. על העובדה והלגיטימיות של מפגשים עם מישהו מהצד השני. עם אויב. לא הקשבת טוב, הקשבתי היטב. אני אמרתי "קונוטציה". לא אמרתי "אמירה". אמרתי "קונוטציה". הקונוטציה, זאת הבנה סובייקטיבית שלך. יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני אומר לך, העובדה שאם מישהו מדבר עם גורם כלשהו הופכת אותו ללא

הופכת אותו לחשוד, הופכת אותו למסית ומדיח,

באמת אני אומר לך, עם מלוא ההערכה, ואתה יודע שאני מעריך אותך,

תעודת יושר אין פה זכות לאף אחד לחלק לאף אחד אחר.

אם אתה רוצה, אני אומר לך. יש דבר בשפה המשפטית שנקרא בלטינית, innuendo. זאת אומרת, איזו רמיזה. אתה אומר רמיזה, כשאתה מפריד אותה היא לא אומרת כלום, אבל בתוך ההקשר היא יוצרת איזו הבנה. אם דיברת על אירן, ודיברת על זה, ודיברת על כביש 6, לא דיברת עליו? כאשר דיברת בנשימה אחת, ואז שאל אותך חבר הכנסת דב חנין למה לא אירן? אמרת: גם אירן. אני, לצערי הרב,

בנושאים שהיו לפני הרבה זמן אני זוכר מצוין, יש לי בעיה עם הזיכרון הקצר, אבל הואיל וזה היה כבר לפני חצי שעה, אני עכשיו נזכר בכל מלה שאמרתם פה. אני גם ניסיתי להעיר לך. אני בטוח שמה שאתה אומר זה נכון, לא התכוונת, רק היה בדבר איזה משתמע, חבר הכנסת רותם יסביר לך מה זה רמיזה, בעיקר בדיני דיבה. לפעמים אתה אומר דבר שכאשר אתה אומר אותו לבד הוא כלום, וכשאתה אומר אותו בהקשר הוא הופך לדיבה הכי קשה, ואתה יכול לרחוץ בניקיון כפיך, וזה דבר, אבל אני אומר לך שאתה לא התכוונת. לעיין בדברי, הפרדתי באופן מפורש בין חבר הכנסת חסון לבין כל יתר הרמיזות האחרות שלי. מאה אחוז. ועכשיו, אדוני היושב-ראש, מאחר שאני רוצה לעמוד בזמנים, אני רוצה להקריא איזו אמירה, ושיגידו לי אם היא מקובלת או לא. הפריעו לך, ויש לך שלוש דקות. אנחנו סבורים, אני סבור שביטחון באמת זה סוג של שלום. אני מאמין שזה יעניק את הביטחון באמת. שלום זה לא רק כשאתה אומר שלום, זה גם כשהשני מחזיר לך שלום.

אני מסכים אתך לחלוטין. כשאתה אומר לי שלום זה לא מספיק. צריך להחזיר, אמרתי: זה סוג של שלום, כי זה מוכרח להיות הדדי. כי אומרים: שלום שלום ואין שלום. ואני רוצה להגיד לך ככה, והאמת היא שזאת לא זכותנו, זו חובתנו, כאופוזיציה במדינה דמוקרטית, לחשוף את השקר הכפול, גם את השקר של הפקרת הביטחון, או ההפקרה הזאת, שמדברים עליה, וגם את השקר של ההתכסות באצטלות כאלה ואחרות ובמסמכים כדי לכסות על הדבר הנורא שאתם עושים. אתם רוצים לדאוג לביטחון? תפסיקו לרדוף אחרי מדליפים. תתחילו לשמור על המדינה. תתחילו בזה. תקבלו, תאמינו לי, תמיכה מלאה של האופוזיציה, מי אמר את זה: תפסיקו לרדוף אחרי מדליפים, מי אמר את זה? ביבי, בישיבה ה-360 של הכנסת השלוש-עשרה. זאב, מאחר שאתה בקי מאוד בהיסטוריה של רמון, ומאחר שאתה כרגע יושב-ראש סיעת הליכוד, בבקשה תלמד גם את ההיסטוריה של הליכוד, תלמד גם את ההיסטוריה של ביבי, ותלמד גם את ההיסטוריה של עוד אנשים רבים בליכוד,

ואז תדע לעמוד פה ולהטיף מוסר. ואני אומר לך,

הפוסל במומו פוסל. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל חסון. סגן השר איוב קרא, אם כי הממשלה, אני לא יודע איזה, כמובן, הוא רשאי לענות בשם הממשלה, אם הממשלה רוצה להביע עמדה בעניין זה. לאחר שהשר יאמר את דברו תעמוד הזכות לחבר הכנסת דב חנין ולחבר הכנסת דוד רותם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, זה תקופה מנסה ראש הממשלה להביא לפריצת דרך בנושא המדיני, וכמו שאמר ישראל חסון, גם ראש האופוזיציה לא פעם התבטאה באופן קשה, שלא נעשים המאמצים הדרושים כדי להביא לפריצת דרך מדינית. אבל לצערי, זה מהפה ולחוץ, כי מי שראה את הפרשה שלפנינו, הבין שבעצם מדובר בציפורה ששלחה את גוזלה לטרפד את ההליך המדיני. חברי, השלום במדינת ישראל החל בליכוד, מנחם בגין, זיכרונו לברכה, היה הראשון שיצא למסע של שלום ואמר גם שעדיפים קשיי השלום מייסורי המלחמה, או להיפך, תאמר לי, אדוני היושב-ראש, אם טעיתי, בזיכרון שלי, במשפט הזה. לכן אי-אפשר לחשוב שיש אפוטרופוס על השלום, ואי-אפשר לחשוב שהדגל של השלום זה רק מרכז שמאלה, וכל מה שנעשה מבחינת הליך מדיני נכון ומכריע וקשה, היה בצאתו של המרכז ימינה. לאורך שנים, היה הליכוד בזמנו, המשיך בהסכם של החזרת חברון לרשות הפלסטינית, לאחר ששמעון פרס, יזכה לחיים ארוכים, לא זכה לקיים הסכם שהוא חתם עליו. יצאנו למדריד, עשינו עבודה מדינית גדולה מאוד בזמנו תחת יצחק שמיר, שיזכה לחיים ארוכים. ומה עשתה ממשלת השמאל? הוציאה אותנו מלבנון, הביאו עלינו את "חיזבאללה", את הנציגות של אירן על הגבול הצפוני, הביאו עלינו את הסכם אוסלו ועד היום לא יוצאים מכל הקרימינלים והטרוריסטים שהפכו אותם למנהיגים. אני מצטער, ישראל חסון, גם ראשי קדימה הביאו עלינו, לפי דעתי, גם מירדן, אם אני לא טועה. את היציאה האומללה מגוש-קטיף. גירשו יהודים לרחובות, שיקרו בוועדות, לא השאירו דבר נכון שעשו בקשר לזה אותם קברניטים של המפלגה הזאת. הלחצים, אנחנו ראינו בשנה האחרונה איזה לחצים נעשים על ראש הממשלה, מבית ומבחוץ, ואני חושב שהוא הלך כברת דרך שאף אחד לא העז ולא ציפה גם, הלך להקפאה ביהודה ושומרון, הקפאת בנייה. בביקור האחרון, כנראה לא נוח לאנשים להרגיש שהוא התקבל בכבוד מלכים בוושינגטון, חזר, קיבל את כל הגיבוי שבעולם מהאמריקנים, לאחר שאולי בצד השני חשבו שהוא גמר את היחסים עם ארצות-הברית.

אני הייתי בארצות-הברית, חזרתי לפני יומיים, ואני רואה איזה הערכה ואיזה כבוד יש לו בוושינגטון, בממשל. חזר ושאלנו אותו, האם אתה הולך להליך המדיני מתוך כנות, מתוך הרגשה שזה חשוב? חד-משמעית ענה, שזו הדרך שלי, אני רוצה לנסות להביא לפריצת דרך מדינית. אני רוצה שיחות ישירות, הוא אמר את זה, לא התבייש לומר את זה, שם את הכול על השולחן. זה המחיר שבעצם מקבלים, חתרנות מבית-מדרשה של מפלגה שמנהיגיה בעצם לאורך שנים, לאורך ההיסטוריה, חתרו האחד כלפי השני ועשו האחד נגד השני. אבל לא ציפינו שבעצם בדבר שהוא הכי חשוב, שנמצא בעדיפות מספר אחת של אותם אנשים, ינסו לקלקל אותו, ואלה יחסים שאפשר להפוך אותם לטובים אולי עם הפלסטינים. מסתבר שהאזנות הסתר הן כנראה בעייתיות וסדרתיות אצל חיים רמון. הוא לא אקטיבי בזה, הוא פסיבי. כן, ברור, נכון. אף אחד לא טען אף פעם שחיים רמון מאזין למישהו אחר. הטענה היתה שמאזינים לו. מאזינים לו, וזה כנראה, עוד פעם, הפך להיות סדרתי, לצערי הרב. אני מקווה שזה לא ילך אתו ויהפוך אותו לפרנואיד, כי לקחת אחריות זה לא כמו לדבר על שלום. אני לא צריך להיות פרנואיד כדי שאם מאזינים לי כל כך הרבה, אני לא צריך להיות פרנואיד בשביל לדעת שרודפים אחרי. גם אחרי פרנואיד מישהו רודף. לא תמיד פרנואיד, לא רודפים אחריו. אמרתי בצורה חיובית לסגן השר. אני רוצה לומר לך, אדוני, למרות הקושי ללכת למשא-ומתן ישיר, כשיש בעיה, כמו שאתם יודעים, מי ייצג את עזה בשיחות הללו? יש בעיה, מי ייקח מנהיגות על אותה מדינה, לכאורה, שצריכה לנהל את המשא-ומתן? יש הרבה שאלות מרכזיות שעוד לא נפתרו, וכבר מישהו רץ לגלגל, כי יש אווירה שאולי ראש הממשלה הולך להצליח במשהו, צריך לעצור את זה מהר, כי צריך לחזור לכיסאות הללו, שהזמינו נגר כדי להרחיב אותם בממשלה הקודמת. אני מצטער, חברים. כן. אדוני סגן השר, אתה מדבר על ממשלה, נכון, כי מי שהזמין את הנגר לממשלה הכי גדולה שהיתה אי-פעם זה אותם אנשים שיושבים באותה מפלגה. אני מכיר את המנהיג המוכשר שאמור היה לעמוד בראש המפלגה הזאת. החתרנות הזאת נובעת מהצרכים הפוליטיים שבעצם שלחו את אותו רמון לייצג ולהביא את קדימה חזרה לשלטון בתפקיד קרדינלי מרכזי, כיושב-ראש מועצת קדימה. אני רוצה לומר לכם: הדבר הזה מדיר שינה מעיני. אדוני, מה שאתה אומר פה, מה זה? הוא אמר דבר לא פרלמנטרי, אני רק יכול לומר לך, אדוני, אתה יכול לבקר אותו, דבר לא פרלמנטרי. אני לא יכול לבקר אותו, אני רוצה לומר לך, אדוני חבר הכנסת חסון: אתה אמרת שאנחנו כביכול מוציאים דברים מהקשרם. אנחנו לא דוגמה, ואתה גם מציין שמות. אני רוצה לומר לך, אנשים הצביעו למפלגת קדימה, כי בעצם חשבו שזה הדבר החדש,

הנורמטיבי. את מי רואים שם? את הירשזון, את אולמרט, את עמרי שרון, את כל החבורה הזאת, אני לא אוסיף. בזה השמיצו את מרכז הליכוד, בזה השמיצו את הליכוד, רוצים פוליטיקה חדשה. ומה אנחנו רואים? כל יום חתרנות, כל יום דברים חדשים, ואותו תיק שנפתח נגד החבר שלך שאתה מגן עליו, זה היה ביום שנפתחה מלחמת לבנון. באותו יום נפתח התיק הזה, אז על מה אתה מדבר ומנסה להלין? אדוני היושב-ראש, האיש שמדובר כאן,

שבעצם חרת על דגלו כמבצע, כקבלן פירוקים, הביא לפירוקה של מפלגת העבודה בזמנו, הביא לפירוקה של ההסתדרות, מנסה לפרק את החרדים, פגע בקופת-חולים הכללית. זוהי הפוליטיקה שבעצם התווה לעצמו. בכל זאת, ניסו גם בתיק האחרון להביא אותו למצב של אתרוג. אני מקווה שבעניין הזה, מה שקרה היום, הוא לא ימשיך להיות אתרוג, אלא קדימה צריכה לעמוד ולהתנצל על הדברים, לבוא בריש גלי לומר את דברה, כדי שישמעו בישראל שיש אחריות גם לאופוזיציה ולא רק לקואליציה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. הצעות אחרות? אדוני מציע להשאיר את זה על סדר-היום? להעלות את זה על סדר-היום? אני מבקש להעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון, זה נושא יותר מדי חשוב כדי לדון בו במליאה.

הצעה אחרת, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני לא משתייך למפלגתו של חיים רמון, אני גם לא מאוהדיו. אבל אני מבין, אדוני היושב-ראש, שממש טוב שיש חיים רמון.

נמצא האשם הגדול למה אין משא-ומתן מדיני, למה הכול תקוע, למה גם אולי אין הידברות עם סוריה, למה המצב עם אירן הוא כל כך חמור. יש אשם, מצאנו את חיים רמון, האיש מאחורי הקלעים, האיש רב-העוצמה הזה, שכל אותם אנשים חלשים, רפי כוח, חסרי מחשבה וחסרי סמכות שיושבים היום בממשלת ישראל, כולם נמצאים תחת אימתו, וכמו שאמר סגן השר, לא ישנים בלילה.

אדוני היושב-ראש, הדברים הם רציניים, ויש לי שלוש הערות רציניות על מה שקרה פה עכשיו. הערה ראשונה היא, כמובן, הערה עקרונית: ממשלה שמאשימה את האופוזיציה היא ממשלה שנמצאת בבעיה. בדרך כלל זו האופוזיציה שבאה בטענות לממשלה, שמנהלת את המדינה, ולאופוזיציה יש ביקורת. כאן יש ממשלה שכנראה לא מצליחה בדרכה, והיא מצאה דרך נהדרת, להתגולל על האופוזיציה, או על חלק מהאופוזיציה, ולהאשים אותה בכישלונותיה ובבעיותיה. יש כאן לא רק האשמה של האופוזיציה,

אין פה נאום, אבל, כן, אני אומר את הדברים בתמצית. יש כאן לא רק האשמה של האופוזיציה, יש כאן גם דה-לגיטימציה של האופוזיציה: שיתוף פעולה עם האויב, נאמר כאן אירן, נאמר כאן "חמאס", אלה דברים חמורים. כשהכנסת הזאת החלה את דרכה האשימו את חברי הכנסת הערבים בבגידה. בהמשך הגענו לימים שחורים נוספים כשקראו גם לחברי הכנסת של מרצ "גיס חמישי", בדיון על הקרן החדשה. לא האמנתי שכל כך מהר נגיע לרגע שבו גם את קדימה כבר מאשימים בבגידה, ובדרך הזאת, חברי חברי הכנסת, לא רחוק היום שגם את חבר הכנסת אלקין וחבר הכנסת אורלב יאשימו שגם הם אינם נאמנים מספיק. הערה שנייה, חבר הכנסת זבולון אורלב הוא אדם שאומר תמיד את אשר על לבו, ואני מעריך את זה. הוא אומר את הדברים שהוא חושב. כאשר חבר הכנסת אורלב דיבר על הרשות הפלסטינית, הוא קרא לה האויב. כך הוא רואה אותה, וכך רואה אותה גם הממשלה. הממשלה שרואה את הרשות הפלסטינית כאויב לא רוצה להגיע עם הרשות הפלסטינית להסכם, היא גם לא הולכת בכיוון הזה. מדברים על הקפאה ובונים בהתנחלויות ובונים במזרח-ירושלים. הממשלה הזאת רואה את הרשות הפלסטינית כאויב ותעשה את הכול כדי למוטט את הרשות הפלסטינית. היא עושה את הכול כדי למוטט את הרשות הפלסטינית, לאסוננו ולאסונם. והערה שלישית,

שלא כמו חבר הכנסת חסון, לי אין התמצאות בנוהלי שירותי הביטחון, אבל גם אני לא תמים עד כדי לא לחשוד בצירופי המקרים. אני חושב שהמציאות שבה אנחנו נמצאים, שככל הנראה בצורה כזאת או אחרת שירותי ביטחון כאלה או אחרים עוקבים אחרי אנשי אופוזיציה או ראשי אופוזיציה, וכפי שראינו זאת התוצאה, ושרים בממשלה ואולי אפילו ראש הממשלה עצמו משתמשים בחומרים האלה, אני חושב שהדברים האלה חייבים להדאיג את כולנו.

רק מציע לך אולי מחשבה אחרת, שלא אחרי אנשי האופוזיציה עוקבים, אלא עוקבים אחרי אישיויות הבאות מאותו מחנה, שכל אחד מגדיר אותו כפי רצונו. נדמה לי שפה היתה דווקא עין פקוחה על

הפלסטינים. וכנראה גם החברים האמריקנים. כדי לשמור, כדי לשמור. כל מי שנפגש עם רמון, כדי לשמור שלא יאונה להם רע. זאת אומרת, אני לא אומר שזה נכון, אני רק אומר.

כשאני מקשיב לחבר הכנסת חסון ולחבר הכנסת חנין לרגע נדמה לי שכנראה מניחים שראש הממשלה בעצמו,

לא לא לא לא, הם מתלוננים. הם פה מתלוננים, הם לא תוקפים.

חבר הכנסת רותם ודאי לא יחסוך דברים, אם הוא חיכה עד עכשיו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני לא מבין על מה נזעקו חבר הכנסת אורלב וחבר הכנסת אלקין. חיים רמון אמר דברים נכונים. הוא אמר לפלסטינים: אם תחכו לנו, אצלנו תקבלו הרבה יותר. זה נכון. קדימה מוכנה להחזיר את ירושלים, ואת תל-אביב, ואת רמת-הגולן, והממשלה הזאת לא. מה נזעקתם? מה הוא אמר להם עוד?

תחכו לנו, כי אנחנו נביא את השלום. רבותי, תסתכלו על קדימה, אתם רואים את קדימה? הנה לכם קדימה במלוא גדולתה. חבר כנסת אחד מגיע לדיון כזה. עד שקדימה תגיע בחזרה לשלטון באמת אולי לא יהיה שלום, משום שהפלסטינים רוצים עוד ועוד ועוד, ואין מי שייתן להם, משום שאנחנו רוצים להגן על מדינת ישראל כמדינה יהודית. אנחנו רוצים להגן על מדינת ישראל כמדינה ציונית, כבית לאומי. קדימה כבר ויתרה על הכול, ולכן חיים רמון אמר את מה שהוא אמר. אל תתרגשו מזה, רבותי. הם לא יהיו בשלטון, הם לא יחזירו שום דבר, הם לא יגיעו לשום הסכם. זה קדימה. חוץ מלדבר ולדבר ולדבר הם לא יודעים כלום. אדוני היושב-ראש, אפשר להגיב?

הוא כבר מגיב על התגובה שלכם. כן כן, אתם כבר הגבתם. צריך להזכיר לו מי הקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון, מי לא בונה בירושלים. זה לא בדיוק. חבר הכנסת אדרי, אי-אפשר לשלוח חניך תורן כל פעם. כבוד השר לשעבר. נקלעתי לנאום המלהיב של חבר הכנסת דוד רותם,

אנחנו לא משחקים עם שחקנים מתחלפים,

בתקופתנו בנו בירושלים,

רבותי, השופט הוא היחידי שיושב פה כל הזמן. חבר הכנסת אדרי, אתה צודק.

מכיוון שהנושא הוא בעל חשיבות עצומה, אני מציע להעביר אותו לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. טוב.

אתה אמרת את זה רק, אני אכריז איזו ועדה,

היא תתקבל.

ובכן כך: השר הציע להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוץ והביטחון. אנחנו הצענו, אתה לא יכול. אתה הצעת. אתה וחבר הכנסת אורלב יכולים לבקש להעלות את זה על סדר-היום. השר ביקש להעביר את זה, ואתם מסכימים. אני שואל את חבר הכנסת אורלב, מסכים. חבר הכנסת אלקין, מסכים. לכן אנחנו נצביע כאן. מי שבעד, הוא בעד העברת הנושא לוועדה שאחר כך אני אומר, שהיא ועדת החוץ והביטחון, ורותם לא יאמר, ואז זה ילך ישר לוועדת החוץ והביטחון. אם לא, זה יעבור לוועדת הכנסת. מי שנגד, הוא בעד להסיר את העניין מסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, הנושא: חתרנותו של יושב-ראש מועצת קדימה חיים רמון מחבלת במדיניות הממשלה, הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורלב ואלקין. נא להצביע. מי בעד דיון בוועדה? מי בעד להסיר? נא להצביע.

8, מתנגד אחד ואין נמנעים. אני קובע שההצעה תועבר לדיון בוועדת החוץ והביטחון. רבותי, פעם נוספת, לפני שניפרד, נברך, בתקופה הזאת, חבר הכנסת אדרי, רק שנייה. את אזרחי ישראל המוסלמים ואת כל תושבי האזור המוסלמים לרגל חג הרמדאן. כול עאם ואנתום בח'יר. חג שמח. רבותי, ישיבה זו נעולה. הכנסת תתכנס פעם נוספת מייד לאחר הפגרה בתאריך שצוין בסיום מושב הכנסת הקודם. הישיבה הבאה, בפתיחת המושב השלישי, היא ב-11 באוקטובר 2010 למניינם, ג' בחשוון תשע"א. ישיבה זו נעולה.